למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת,

לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום,

פ/2188/20, הצעת חוק העונשין (תיקון, הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה), התשע"ו 2015, מאת חברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון, מיכל רוזין ותמר

או שמא הפעם התהפכו היוצרות והיו אלה דווקא שבע השנים הרעות שבאו עלינו תחילה. בואו נבחן זאת בכל תחום ותחום, בעיניים פקוחות ובשכל ישר. הממשלה ה-32 החלה את כהונתה בסוף מרס 2009. בפן הכלכלי, המשק סבל אז מגלי ההדף של המשבר הכלכלי הגדול שפקד את העולם. אבל התאוששנו מהר בזכות הניהול הכלכלי האחראי והזהיר של הממשלה שקדמה לה, וגם, יש להודות בפה מלא, של ממשלת נתניהו בתחילתה. אבל מאז, שיעור הצמיחה של התוצר, הסממן העיקרי לאיתנות המשק, רק הלך וירד: מ-5.5% ב-2010 לכ-2.5% לאחרונה, ולצערי הרב, היד נטויה כלפי מטה. אי-אפשר להתווכח עם הנתונים. בהסתכלות של שבע שנות ממשלות נתניהו, הציון בצמיחה ברור: נכשל. בימים אלה המערכת הפוליטית כמרקחה מסביב לאישור מתווה הגז. צריך להזכיר, מאגר "תמר" התגלה בתחילת 2009, בסמוך להקמת ממשלת נתניהו. בתום כמעט שבע שנים של כשל שלטוני מתמשך, עומד להיות מאושר מתווה גז שלא עושה צדק עם אזרחי ישראל ולא מביא לביטחון אנרגטי. הכשל הזה, כל-כולו מבית-מדרשו של ראש הממשלה. הפעם אין מישהו אחר להאשים. לא את התקשורת,

ואפילו לא את המופתי. ואיך זה עומד לקרות? על-ידי כך ששוב ראש הממשלה ייקח חתיכות וטלאים ממשרדי ממשלה קיימים וירכיב באמצעותם מבנים שלטוניים מעוותים ורעועים, אשר ההיגיון היחיד שעומד מאחוריהם הוא הנוחות הפוליטית הרגעית שלו, של ראש הממשלה. האם זו משילות? האם זה מבנה שלטוני ראוי, מותאם למאה ה-21, משרת את הצרכים של אזרחי ישראל? האם זה סביר שראש הממשלה מחזיק בשלושה תיקים נוסף על תפקידו, וכעת יתווסף לו תיק רביעי? לא פלא, אם כן, הציון המגיע לממשלות נתניהו בנושא הגז ובנושא משילות ומבנה שלטוני: נכשל.

התוצאה הטובה היחידה,

שתצא ממתווה הגז היא העברת מעונות-היום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. הגיעה השעה, ואני רוצה לברך את השר בנט, שר החינוך, שעמד על כך. גשמים עזים בשבוע שעבר שטפו את הגרגיר האחרון של אמון הציבור במדינה בהתנהלותה כלפי משק החשמל. אפשר להושיט אצבע מאשימה כלפי העובדים, כלפי ההנהלה, אבל בסוף יש ריבון בישראל. יש לא רק שופטים אלא גם שרים בירושלים, והאחריות מוטלת עליהם. האחריות על שלא השכילו להביא לרפורמה במשק החשמל במהלך שבע השנים הרעות האלו, ולכן משפחות מוצאות את עצמן כיום בעלטה ובחוסר אונים לילות וימים, כמו במדינת עולם שלישי. אז זה גם, אם כן, הציון בניהול משק החשמל: נכשל. וכך הולכת ומתארכת רשימת הכישלונות בתחום הכלכלי-חברתי-משילותי במהלך שבע השנים הרעות של ממשלות נתניהו: הטיפול ביוקר המחיה, ובפרט במחירי הדיור: נכשל, הטיפול באזרחים בני הקהילה האתיופית: נכשל, קירוב בין מגזרים בחברה, ובפרט קידום המגזר הערבי: נכשל, שיפור מערכת הבריאות הציבורית: נכשל. אפשר אולי לטעון שממשלות נתניהו היו ממוקדות כל-כולן בפן המדיני-ביטחוני, שהרי זה לכאורה חוזקו של ראש הממשלה, והוא נבחר גם הפעם בעקבות ההפחדה שמא לא נזכה עוד בכישרונו הגדול בתחום הזה. אז אולי שם נמצא את ההישגים הגדולים, את הבשורה שתפצה על הכישלונות בכלכלה ובחברה? לצערי הרב, הכישלונות בתחום המדיני-ביטחוני אף עולים על אלה בתחום הכלכלי-חברתי, והם מסוכנים יותר, כי הרי הם נוגעים, איך הוא אמר? בחיים עצמם. מעמדנו בעולם, ובפרט היחסים עם ארצות-הברית, בשפל חסר תקדים. הציון: נכשל. הניסיון למנוע את הסכם הגרעין עם איראן מעל ראשו של נשיא ארצות-הברית, שעליו הימר ראש הממשלה, על כל הקופה: נכשל, חיזוק הביטחון וההרתעה אל מול אויבינו: נכשל. ואם היה ספק בכך, הנה באה ההתפרצות הרצחנית של השבועות האחרונים והמחישה שאין דבר כזה "ניהול הסכסוך", בטח לא על-ידי מדיניות של נאומים רמים, הכוללים שכתוב ההיסטוריה וחזיונות אפוקליפטיים, ולצדם מעשים קיקיוניים ומזגזגים. אם כן, הציון בשמירה על הביטחון האישי של אזרחי ישראל: נכשל. רבותי, תעודת הבגרות של ממשלות נתניהו אחרי כל השנים האלה גדושה בציוני נכשל, בכל המקצועות, בכל המגמות, גם בחובה וגם בבחירה, וזאת אחרי שניתן להם באופן יוצא דופן גם מועד ב' וגם מועד ג'. הגיעה השעה שכנסת ישראל תגלה בגרות בעצמה ותכריז בקול רועם וצלול: די. מסתבר שמה שעלה מהיאור הן ככתוב "שבע פרות רעות מראה ודקות בשר", אשר אכלו את הטוב שהיה יכול לצמוח בשבע השנים האבודות האלו. בכל דמוקרטיה חייב להיות מנגנון של שכר ועונש, חייב להיות מאזן שקוף של הצלחות וכישלונות שעל-פיו הציבור שופט את נבחריו. חייבים לשים קץ לשבע שנים של כישלונות מהדהדים בכל תחום. אי-אפשר לתת פעם ועוד פעם צ'אנס לסיכוי הקלוש שאולי הפעם יהיה אחרת. רבותי, זו אותה גברת, אפילו לא בשינוי אדרת. אדוני היושב-ראש, למדינת ישראל, לחברה בישראל, לעם הנפלא השוכן כאן בציון מגיע אופק חדש, תקווה רעננה. מגיע לנו שנוכל להתהלך בחוצות ירושלים בראש מורם, ללא מורא ופחד. מגיע לנו שלפחות ילדינו יוכלו להגיע לנחלה ולמנוחה. מגיעה לנו מנהיגות אחרת, מנהיג עם חוכמתו ותבונתו של יוסף, שידע לראות את הנולד, לקבל החלטות אמיצות ולבצע אותן. מגיע לנו, ככתוב, "שבע שיבלים עֹלות בקנה אחד, בריאות וטֹבות", ולא "שבע שיבלים דקות ושדופֹת קדים" של ממשלות נתניהו.

תודה לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג. מי שישיב הוא השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת טרכטנברג, לו הייתי למטה גם אני הייתי לוחץ את ידך כמנהגם של המנחמים על כך ששלחו אותך למשימה, בוא נאמר את האמת, הקצת-מיותרת הזאת, שלא בשבילה נכנסת לפוליטיקה הישראלית ועזבת את כל העיסוקים הכל-כך חשובים ואת התרומה הכל-כך גדולה שהרמת למדינת ישראל במסגרות אחרות, ולשבת כך על ספסלי האופוזיציה ולהציג הצעה מן הסוג הזה, שבוא נאמר, בינינו,

שאתה לגמרי משוכנע בכל מילה שאמרת כאן מעל הדוכן. אני אומַר לך בקצרה. אתה יודע, בוא אני אגלה לך סוד,

אני אמצא את עצמי חס וחלילה יום אחד על ספסלי האופוזיציה, אני אסתכן ואומר שהממשלה שאני לא אתמוך בה תעשה גם כמה דברים טובים, תעשה גם כמה דברים שאני מתנגד להם כל כך, שכנראה אני אחליט לשבת באופוזיציה. אבל לצייר איזה תמונה כזאת כאילו הכול רע, ושבע השנים הרעות, וכלום לא קורה, והכול באמת, חבר הכנסת טרכטנברג, ככה לא תגיעו לשלטון, כי זה פשוט מנותק מהמציאות ומנותק מהעם ומנותק מרגשותיהם של אנשים וממה שאנשים רואים וממה שאנשים חושבים וממה שקורה בשטח. אני יכול הרי לעבור ובאמת לעשות כאן רשימה ארוכה ארוכה ארוכה של נושאים, מתחומים שנוגעים למשרד שאני מופקד עליו, כמו "שמים פתוחים" שעשה שר התחבורה ושמאפשר לייצר תנועת תיירות אחרת לגמרי, ודרך רפורמות כמו הסלולר, שגם הן היו בתוך אותן, מה שאתה מכנה, "שבע שנים רעות", והמשך בהתעצמות ובהתחזקות הדרמטית של צה"ל על כל מערכותיו, ובכלל של כוחות הביטחון, ודרך הישגים מאוד גדולים: הקמת הסייבר, עם כל מה שמשתמע מכך, הביסוס של המעמד של מדינת ישראל כמובילה בכלל בתחום הטכנולוגי, והרשימה היא כמובן הרי ארוכה ארוכה ארוכה, ונדמה לי שכל אזרח וכל אזרחית במדינת ישראל מכירים אותה. אגב, יש גם הרבה מאוד הישגים בתחום החברתי. אני מניח שאפשר רק,

חינוך חינם מגיל שלוש, דוגמה קטנה, משהו שאתה מחייך כי היה לך חלק בו,

לפחות כשעומדים פה, בדברים שאתה גם היית שותף ואתה מכיר ואתה יודע כמה הם קשים וכמה הם היו פורצי דרך, אני חושב שהיה נכון להציג את התמונה כפי שהיא. ואני אומר לך, כך גם בנושאים המדיניים, כאשר הממשלה וראש הממשלה עומדים, לא רק על מה שחשוב לעם ישראל ולא רק על מה שחשוב לשמירה על ההתיישבות ולשמירה על ארץ-ישראל ולשמירה ולחיזוק המעמד שלנו בעולם בתקופה לא קלה, אלא אני גם חושב שעושים עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, רואים את המציאות כמו שהיא ולא נוטעים אשליות. נוהגים באחריות, נוהגים בקור רוח, נוהגים בשיקול דעת. אני חושב שכל הדברים האלה הם דברים חיוניים, הם דברים נכונים, והם בדיוק הסיבה שבגללה ראש הממשלה נתניהו והממשלה כולה קיבלו שוב אמון ויכולים ומכהנים כאן לקדנציה נוספת. ואני יכול לומר לך שמכיוון שאני חושב שיש הרבה מאוד נקודות אור, אנחנו בהחלט נמשיך לפעול ובהחלט נמשיך בכיוונים האלה.

חבר הכנסת טרכטנברג, יש לנו גם כמה דברים שצריך לתקן, ויש כמה דברים שאני גם משוכנע שכל אחד משרי הממשלה בתחומו עמל כדי לעשות אותם יותר טוב וכדי לשפר אותם, זה תמיד נכון בכל מערכת ובכל גוף, והאמן לי שכשהביקורת תהיה נקודתית והיא תהיה באמת עניינית ולא סתם מין אמירות רוחביות כאלה, אני חושב שגם האופוזיציה תעשה את תפקידה נאמנה, לבקר את השלטון, ואני מבטיח לך שאנחנו גם ניקח את ההערות לתשומת הלב ונשתדל להמשיך ולעשות דברים טובים, ועוד יותר טובים, כפי שאנחנו עושים בשנים האחרונות.

תודה לשר המקשר בין הממשלה

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אוסאמה סעדי לנמק הצעת אי-אמון מטעם הרשימה המשותפת: מבול של חוקים גזעניים ואנטי-דמוקרטיים, ניצול ציני של המצב מצד הממשלה. מי שתשיב כאן, היא שרת המשפטים איילת שקד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, אזרחי ישראל הערבים מופלים כמעט בכל תחומי החיים, והם מודרים ממרבית מוקדי קבלת ההחלטות. בשנים האחרונות מתגברות גם עמדות ופרקטיקות גזעניות, וגוברת המגמה של השתקת הנרטיב הערבי, הפיכתו לבלתי לגיטימי והטלת סייגים חוקיים על ביטויו. יחס זה אל האוכלוסייה הערבית בישראל מגובה ביוזמות חקיקה שמטרתן, גם אם לא תמיד המוצהרת, היא מיסוד האי-שוויון והעמקתו והמשך הדרתה והחלשתה של החברה הערבית בישראל. לא פלא, אם כך, שגל עכור של חקיקה יצרית ולא רציונלית שוטף את הכנסת הנוכחית וקודמותיה בתחומים שונים, והוא מצטרף להתקפה רבתי על החברה הערבית על כל מרכיביה, והיא הרוח הגבית לכל הרדיפה הפוליטית וההסתה הפראית כנגד תנועות ומפלגות בחברה הערבית וכנגד מנהיגיה, לרבות חברי הכנסת של הרשימה המשותפת, וכן כנגד התנועה האסלאמית והעומד בראשה השיח' ראאד סלאח, או תנועת "אבנאא אלבלד" ומעצרו של אחד ממנהיגיה, רג'א אגבאריה, שרק בשבוע שעבר נעצר למשך יומיים בחשד לביצוע עבירות חמורות ביותר של ייצור נשק ואחזקת נשק,

כעבור יומיים הכול התאדה והתיק נסגר והוא שוחרר, או החבר לשעבר בבית הזה, סעיד נפאע, שנכנס אתמול לרצות עונש של שנה מאסר בפועל, וכל אשמתו שהוא מאמין שזכותה של כל אם לראות את ילדיה ואחיה בסוריה, שנותקה מהם עשרות שנים כתוצאה ישירה של הכיבוש הישראלי. אדוני היושב-ראש, אם בעבר הייתה מטרתן של הצעות חוק שכאלה לשמש את המציע כצינור לכותרות ראשיות בעיתונים וחשיפה תקשורתית, היום הן מתקבלות בציבור במידה גוברת והולכת של לגיטימיות, והן משפיעות על המציאות, אף שלא תמיד הן עוברות בכנסת, בין שזאת חקיקה הפוגעת בחופש הביטוי וההתאגדות והמחאה, ובין שאלה הצעות שנועדו לפגוע בכוחו של בית-המשפט העליון, ובמיוחד בסמכותו לבקר חקיקה של הכנסת וחקיקה הפוגעת בשוויון ובעיקר באזרחי המדינה הערבים והעם הפלסטיני שנמצא תחת כיבוש. להלן, גברתי השרה, שנכנסה עכשיו, מקבץ חוקים והצעות חוק מהכנסת השמונה-עשרה, הכנסת התשע-עשרה והכנסת העשרים: חוק ועדות הקבלה, חוק הנאמנות, חוק איסור איחוד משפחות, הצעת חוק המואזין, חוק מימון עמותות, חוק החרם, חוק הנכבה, חוק המשילות, חוק הבחירות לכנסת (העלאת אחוז החסימה); הצעת חוק הלאום, הצעת חוק פראוור, החוק להחמרת עונשים על מיידי אבנים, חוק איסור הוצאות שיחות טלפון לאסירים פלסטינים, חוק ההזנה בכפייה, הצעת חוק המאבק בטרור, היום התבשרנו גם שיש עוד: הצעת חוק ההסתה לטרור, הצעת חוק לקביעת עונשי מינימום, הצעת חוק לשלילת קצבאות ביטוח לאומי, הצעת חוק הנוער, שמטילה אחריות ועונשים על ההורים. הצעות חוק אלה, היום יש דיון במליאה בקריאה השנייה והשלישית, ורוב הסיכויים שהקואליציה תצליח גם להעביר את הצעות החוק האלה לחוקים. חוק המישוש והוראות חדשות לפתיחה באש, הצעת חוק השקיפות, שמטילה פיקוח על עמותות, הצעה שאושרה רק אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה, חוק אי-חובת תיעוד חזותי וקולי של חקירות ביטחוניות, והיד עוד נטויה, כך שבארסנל יש עוד הצעות הזויות, כמו שלילת תושבות מעשרות-אלפי ירושלמים שחיים בשכונות מחוץ לגדר ההפרדה הגזענית או ההצעה להקים בית-משפט לענייני ביטחון. המכנה המשותף של כל הצעות החוק האלה והחוקים שנתקבלו הוא פגיעה באזרחי ישראל הערבים ובזכותם לשוויון וכבוד ופגיעה בזכותו של העם הפלסטיני להתנגד לכיבוש. הם מצמצמים את המרחב הדמוקרטי וכך פוגעים בשולי הדמוקרטיה הצרים ממילא, והגל הזה מטביע מה שנשאר מהדמוקרטיה שמתגאים בה כאן כל שני וחמישי. התזה הנשמעת יותר ויותר במקומותינו גורסת שדמוקרטיה אינה אלא שלטון הרוב,

ולא זו אף זו, המתנגדים לחקיקה המדוברת הם המואשמים כאנטי-דמוקרטים, שכן הם מבקשים לסכל את רצון הרוב. אלא שהגדרה צרה כזו לדמוקרטיה אינה מקובלת בדמוקרטיה המודרנית, התיתכן דמוקרטיה ללא זכויות האזרח? ללא חופש הביטוי? האם משטר שבו מתקיימות בחירות ובו הרוב רומס את זכויות המיעוט יכול להיקרא דמוקרטי? דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב, גברתי השרה. דמוקרטיה אינה רק זכות הפרט. דמוקרטיה, כמו שלטון החוק, היא איזון ראוי בין שלטון הרוב לזכות המיעוט והיחיד, כך שגם אם מתקיים מצב ביטחוני, לא הכול מותר ולא הכול חקיק, והממשלה הזאת מנצלת את המצב הביטחוני ניצול ציני כדי להעביר הצעות חוק שלא הייתה יכולה להעבירן במשך שנים, כמו חוק המישוש, הוראות הפתיחה באש והחמרת עונשים. ואני מפנה לדבריו של השופט חיים כהן מלפני כמה עשורים: ומה נשתנתה לחימת המדינה מלחימת אויביה? שזו נלחמת תוך כדי שמירת החוק, ואלה נלחמים תוך כדי הפרת החוק. הנשק המוסרי אינו נופל בחשיבותו מכל נשק אחר, ואולי עולה עליו, ואין לך נשק מוסרי יעיל משלטון החוק. ואני גם מפנה לדבריו של הנשיא לשעבר של בית-המשפט העליון אהרן ברק: על כן אינה מקובלת עלי הגישה שלפיה כאשר התותחים יורים המוזות שותקות, או בלשונו של קיקרו, בעת מלחמה מחרישים החוקים. אמרות אלה אינן משקפות, לא את המצב הרצוי ולא את המצב המצוי. דווקא כאשר התותחים יורים אנו זקוקים למוזות, דווקא בעת לחימה אנו זקוקים לשלטון החוק. ובמקום אחר: זה גורלה של דמוקרטיה, שלא כל האמצעים כשרים בעיניה ולא כל השיטות שנוקטים אויבים פתוחות לפניה. לא פעם נלחמת הדמוקרטיה כאשר אחת מידיה קשורה לאחור. חרף זאת, ידה של הדמוקרטיה תהא על העליונה. לבסוף, אדוני היושב-ראש, הניסיון של דמוקרטיות בעולם שהתפרקו ונעלמו מלמד שבדרך כלל התהליכים הקריטיים שמובילים לערעור יסודות הדמוקרטיה, כיוונם מלמעלה למטה, והאחראים להידרדרות הדמוקרטיה הם מנהיגים פוליטיים ומנהיגים בחברה האזרחית שנוטים להקצין את הקיטוב במרחב הציבורי,

"נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן"; אני אדאג שלא תקום מדינה פלסטינית, הערבים נוהרים לקלפיות, המופתי שידל את היטלר לשרפת היהודים, אלה שמפגינים נגד ישראל מוזמנים לעבור לרשות או לעזה, ועוד ועוד. ציטוטים אלה, של ראש ממשלה במדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית, הם שמנתבים את החקיקה נגד החברה הערבית בישראל וכל מי שמתנגד למשטר האפרטהייד בשטחים הכבושים, והם אלה שמצמצמים את המרחב הדמוקרטי, הצר מאוד ממילא, ומובילים למבול של חקיקה גזענית שאין סוף לה. הרי, גברתי השרה, כל החוקים האלה וכל הענישה הקולקטיבית והמחמירה שהממשלה נקטה ונוקטת, ועוד תנקוט בעתיד, לא יפתרו את שורש הבעיה, הלוא הוא הכיבוש. ובלי פתרון צודק לעם הפלסטיני, ומתן תקווה ואופק, לא הריסת בתים, ולא שלילת תושבות, ולא החמרת עונשים, כל החקיקה הזאת לא תפתור ולא תביא לרגיעה. על הממשלה לשנות מהיסוד את המדיניות שלה לכיוון של שוויון מלא ואמיתי לאוכלוסייה הערבית בישראל, סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית בשטחים הכבושים משנת 1967, לצד ישראל, ובירתה ירושלים המזרחית.

תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני מזמין את שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד להשיב. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, ברצוני להשיב על הצעת האי-אמון שהגישה סיעת הרשימה המשותפת. לטענת חברי הרשימה, הממשלה מנצלת את המצב הביטחוני ומעבירה חוקים גזעניים הפוגעים בעקרונות הדמוקרטיה ובחירויות שונות. מובן שאין אף חוק כזה, מכיוון שכל החוקים שאנחנו מעבירים, ואני גאה היום שחוק עונשי מינימום וחוק קנסות על הורים יעברו כבר היום בקריאה שנייה ושלישית וייכנסו לספר החוקים, החוקים האלה חלים על כל אזרחי מדינת ישראל, בלי קשר לגזע, דת או מין. ואף חוק גם אינו פוגע בעקרונות הדמוקרטיה, מכיוון שהחוקים הללו מענישים מי שפושע ומענישים מי שמשתמש בטרור כדי לפגוע באזרחים.

יעבור בקריאה ראשונה גם חוק הסתה לטרור.

היום אנחנו יודעים שלא רק אבן הורגת, גם מילים יכולות להרוג. כפי שכבר אמרתי, כולנו צריכים להיזהר, ואני מקווה מאוד שהחוק הזה, לפחות, אני מאוד מקווה שאת הרוצחים המתועבים האלה ימצאו, ואני מוכנה להתחייב לך שכוחות הביטחון עושים הכול כדי למצוא את אותם רוצחים מתועבים.

אני מסתכלת עליכם, חברי הרשימה המשותפת, מאזינה לכם, ואני באמת יכולה לראות מאיפה מגיעה הדאגה הכנה הזאת שלכם לדמוקרטיה. ראש הרשימה שלכם, חבר הכנסת איימן עודה, דרך אגב, שבמקום לעודד את השילוב של ערביי ישראל בחברה הישראלית, שילוב שאני מאמינה בו מאוד, אני מאמינה בערביי ישראל, אני מאמינה בהנהגה המקומית של ערביי ישראל, שכן רוצה בשילוב הזה, אבל חבר הכנסת עודה, הוא מתנגד, הוא מתנגד לשירות האזרחי. ובריאיון, כששאלו אותו: מדוע אינך קורא לערבים לחדול מפעולות הטרור?

ואני מצטטת: אני לא יכול לשבת בבית שלי בכרמל ולהגיד לעם הפלסטיני איך להיאבק.

כשלמטה זורקים אבנים ובקבוקי תבערה, הוא מביט בנו מלמעלה. כשלמטה הארץ בוערת, הוא יושב בנחת בביתו בכרמל, והוא לא מתערב והוא לא מרגיע את הרוחות. באמת למה לו. הוא מודאג, הוא יושב ומודאג, מודאג ממצב הדמוקרטיה הישראלית. אז מה הוא עושה? מגיש הצעות לסדר-היום, במקום לנסות להרגיע את הרוחות. המאבק העקוב מדם אינו מטריד אותו. הוא לא מתערב בזוטות כמו רצח, פיגועים, זריקות אבנים, דקירות בסכין. כל אלה כנראה לא מעניינים אותו. הוא כמנהיג הציבור הערבי לא מוכן להתעסק בזה. דבר אחד כן מטריד אותו, ענישת מינימום למיידי אבנים. את זה החברה הישראלית, ובחברה הישראלית אני מתכוונת גם היהודית וגם הערבית,

חבר הכנסת גטאס, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

דם שנשפך ברחובות כמו מים הוא מראה שלא מטריד אותו, אבל טרוריסט שנכנס לכלא לשנים ארוכות זה מראה שאי-אפשר לסבול.

טיפוס מודאג ורגיש לדמוקרטיה הישראלית. ואז אני מביטה בך, חבר הכנסת באסל גטאס. גם אתה מודאג ממצב הדמוקרטיה בישראל.

אתה שסירבת לגנות את הרצח המתועב של בני הזוג הנקין,

ואני מצטטת: אי-אפשר להתייחס אל המתנחלים האלה כאזרחים חפים מפשע. זוג הורים שנרצחו בדם קר, ולולא תושיית האב גם הילדים היו נשחטים, את זה אתה לא מסוגל לגנות. ושוב אני חשה את אותה דאגה כנה לערכיה של הדמוקרטיה הישראלית, שאני נגד כל,

אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. כי מהי דמוקרטיה אם לא רצח אזרחים תמימים שאתם במחלוקת פוליטית אִתם, ואתם לא מסוגלים לצאת נגד זה. עוד מילה תוצא מן האולם. כנראה מבחינתך אין מעשה יותר דמוקרטי מהתרת דמם של חפים מפשע. אבל דבר אחד כן מסכן את החברה הישראלית לדעתך. מה מסכן את החברה הישראלית? סמכויות חיפוש. ואני חייבת להגיד לך שגם אני התלבטתי על זה, גם בעיני זה לא דבר טריוויאלי. ובגלל זה זה יבוא לכנסת וזה יידון פה בשיח פתוח של קואליציה ואופוזיציה. גם זה דבר לא טריוויאלי. אבל אם זה משהו שיכול למנוע רצח, מבחינתי זה נסבל, אף שאני מסכימה שיש כאן פגיעה מסוימת בחירויות. אבל פעולות כאלה, לשיטתך, פוגעות בדמוקרטיה. גם אתה טיפוס רגיש. ואז אני נזכרת בעוד טיפוס רגיש מהמפלגה, עוד טיפוס רגיש, או יותר נכון רגישה, חברת הכנסת חנין זועבי,

שאת קריאותיה לאינתיפאדה כולנו שמענו. היא כל כך רגישה לנושא זכויות הפרט וחירויות יסוד, שהיא לא מצליחה לפספס אף אירוע אלים שמתרחש כאן באזור. מעלייתה על ה"מרמרה" שבה הותקפו חיילי צה"ל בסכינים ובמוטות ברזל ועד לתקיפתה של סדרנית בבית הזה יש מכנה משותף אחד: דאגתה הכנה של חברת הכנסת זועבי לחירויות הפרט. כל הווייתה של חברת הכנסת זועבי היא רק דאגה לרוח הדמוקרטיה. אני מקווה שיום אחד יהיה לכם האומץ שיש, יש אותו אומץ להנהגה המקומית של ערביי ישראל, לנסות ולבנות ביחד אתנו חברה בריאה, ולא רק לקטב ולהסית ולדאוג לאנשים שאינם חלק מכאן. ולא יעזרו היללות, ולא יועילו ההאשמות, ישראל תעשה כל מה שנדרש ממנה כדי להמשיך ולהגן על אזרחיה. אני מבטיחה לכם שגם מהמאבק הכפוי הזה תצא ישראל כשידה על העליונה. ומכם אני מבקשת שפעם אחת, גם בתקופות קשות, יהיה לכם אומץ.

תודה לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב פרי, בבקשה, אדוני, לנמק את הצעת האי-אמון מטעם סיעת יש עתיד: הניסיונות לקשור לתקציב המדינה את עיקורו מתוכן של חוק השוויון בנטל ופגיעה אנושה במודל צבא העם. רק שלושה מסיתים יש? זה מעליב. תודה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, תודה, חברותי וחברי חברי הכנסת, ממשלת ישראל בוגדת בציבור. הצעת האי-אמון שסיעת יש עתיד מבקשת להגיש היום נולדה בעקבות ניסיון של ממשלת ישראל להחזיר את ישראל אחורה, לאחר שבחודש האחרון לא הגישה סיעת יש עתיד הצעות אי-אמון עקב המצב הביטחוני, בהיותנו סבורים שאין זו תקופה נאותה להגשת ההצעות הללו. ממשלת ישראל, אדוני היושב-ראש, והעומד בראשה מבקשים לכרוך בהצעת תקציב המדינה את חיסולו של אחד התהליכים החברתיים החשובים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, השוויון בנטל. הניסיון הזה הוא תולדה של תרבות פוליטית קלוקלת, שדוגלת בשרידות פוליטית על-פני ערכים ועל-פני טובת הציבור. רק לפני פחות משנתיים אישר הבית הזה את חוקי הגיוס והוביל את מדינת ישראל אל עבר עתיד טוב יותר לכלל העם, רק לפני פחות משנתיים הכנסת הראתה לציבור כולו שלאף אחד אין חסינות מפני ערכי השוויון והערבות ההדדית; רק לפני פחות משנתיים החלטנו כאן, בבית-המחוקקים, שעתיד החברה שלנו חשוב הרבה יותר מהכיסא שעליו אנו יושבים. מייד עם הקמתה של הממשלה הקודמת מוניתי לעמוד בראש ועדת השרים לקידום השוויון בנטל, והאתגר שבפניו עמדנו בוועדה היה אדיר: כיצד לקדם את ערך השוויון בנטל, אשר הפועל היוצא שלו הוא שירות צבאי, שירות אזרחי והשתלבות בשוק העבודה, מבלי לייצר קרע בעם. בבואי לעסוק בסוגיה המורכבת, שאלתי את עצמי שאלות קשות ונוקבות לגבי אופיו של החוק החדש. מחד גיסא, כיצד לחוקק חוק אשר יהווה הוכחה ניצחת למשפחות השכולות, שכל העם היושב בציון לוקח חלק בהגנה על המולדת ושדמם של יקיריהם לא שווה פחות מדמם של אחרים? כיצד לענות על הדרישה, הצודקת כל כך, של שוויון בזכויות ובחובות לכל אזרחי ישראל? ומאידך גיסא, כיצד לחוקק חוק אשר ייתן מענה לשוני החברתי והתרבותי המובנה וארוך-השנים של החרדים? שני החוקים שהעברנו בליווי החלטת הממשלה יצרו מצב חוקי, נכון וטוב, מאוזן וצודק, כזה אשר מייצר עתיד טוב יותר לכל חלקי העם. לצערי הרב, ממשלת ישראל בחרה לבגוד בציבור כולו, בחילונים, בחרדים ובחובשי הכיפות הסרוגות כאחד, ובמקום לאפשר לתהליך לספק לילדינו ולנכדינו עתיד טוב יותר, הממשלה מקדמת עתיד של פלגנות ומחנאות, אשר יבטל הלכה למעשה את מודל צבא העם וירמוס את השוויון בנטל. לציבור המשרתים במדינת ישראל יש רוב מוחץ בכנסת ישראל, כך היה גם בכנסות הקודמות. ולכן ההצבעה היום וההצבעות בהמשך לשינוי החוק תהיינה הצבעות חדות וברורות, מי בעד ציבור המשרתים ומי נגדו. כולנו, חברי הקואליציה והאופוזיציה גם יחד, הרואים עצמם נציגיהם של ציבור המשרתים והנושאים בנטל הצבאי, חייבים להצביע בעד הצעת האי-אמון, בעד השוויון בנטל ובעד הציבור המשרת. חברותי וחברי חברי הכנסת, הציבור היום צופה בכולנו, מחכה לשמוע את מוצא פינו ואת אופי הצבעתנו. הציבור מסתכל במיוחד על כל ”אבירי צה”ל”: על ידידי בוגי שר הביטחון, על האלוף יואב גלנט, שהוביל חיילים רבים לשדה הקרב, על מפקד הפלוגה בנט, על מנהיג מחאת המילואימניקים חברי יואב קיש, על כולכם, על כולנו. כדי לעזור מעט בהתלבטות הקשה, אשאל את כל חברי הקואליציה אשר הצביעו בעד החוק בכנסת הקודמת: מה השתנה? האם הערכים הם לא אותם ערכים? האם היעדים הם לא אותם יעדים? האם ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון, יושב-ראש הבית היהודי ושרת המשפטים, אשר הצביעו בארבע קריאות בעד החוק, גם בממשלה וגם בכנסת, החליפו את עורם? הציבור דורש היום לדעת מה הם הערכים של נבחריו,

וההצבעה היום תוכיח לציבור מי בעד השוויון בנטל ומי נגדו. על הטענה הנדושה שהחוק פוגע בחרדים אבקש לענות היום בשני נתונים: אחוז מבקשי העבודה החרדים עלה ב-300% מאז חקיקת חוקי השוויון בנטל, אחוז המתגייסים עלה ב-39% בשנה אחת. חברותי וחברי חברי הכנסת, במקום לקחת מנהיגות, לקדם רפורמות שיקלו על האזרחים ויקדמו את הכלכלה, הממשלה הזאת בוחרת לעוות את הפרקטיקה לצורכי הישרדות פוליטית וכניעה ללחצים סקטוריאליים. השמירה על הכיסא היא הערך היחידי שמקדמת ממשלת נתניהו, ובזמן הכניעה הפוליטית הזאת אזרחי ישראל חוזרים לאחור וציבור המשרתים נרמס שוב ושוב. האמת, אני חייב להיות כן, אינני מופתע. הממשלה הזאת דואגת בעקביות לקדם מדיניות של הזנחה ופגיעה בציבור המשרתים, בניגוד מוחלט למילים החלולות של תמיכה בהם, שחברי הממשלה משמיעים מפעם לפעם. הכוונה לבטל את חוק השוויון בנטל תחת המסווה והכותרת של שינוי החוק היא זריית חול בעיני הציבור, זהו למעשה ניסיון לרוקן את החוק מכל תוכן, על-ידי ממשלה ריקה מתוכן, ממשלה חסרת חזון, ממשלה ללא ערכים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל את החברה כולה לאחור. הוא מוביל את החברה הישראלית למציאות של איפה ואיפה בין דם לדם, לשגרה של אפליה בין ישראלי צעיר אחד לישראלי צעיר אחר, לשגרה של כניעה מוחלטת ללחצים סקטוריאליים ולשגרה של מנהיגות של גחמות רגעיות המשתנות מעת לעת. אני קורא היום לכולכם, נציגי ציבור המשרתים בכנסת ישראל: אל תיכנעו, אל תפעלו רק מתוך שרידות פוליטית, אל תפעלו רק כאילו מצמידים אקדח למצפונכם, אל תבגדו בציבור בוחריכם, בחיילי צה"ל, במשרתי המילואים ובכוחות

שהם לב-לבה של הציונות. בלעדיהם אין לנו מדינה. מלאו את רצון הבוחר, הצביעו בעד ערכים, הצביעו בעד הצעת האי-אמון ובעד השוויון בנטל.

תודה לחבר הכנסת יעקב פרי. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין להשיב. אדוני היושב-ראש,

כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת פרי, שמעתי את הדברים שלך. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אני תוהה מה היה קורה לו היה עומד מישהו על הדוכן הזה והיה חס וחלילה אומר,

שבית-משפט מסוים בגד באזרחי ישראל כשקיבל החלטה מסוימת, איזה כותרות היו: הסתה, ודברים מהסוג הזה. אבל על ראש הממשלה נתניהו ועל ממשלת ישראל הכול מותר ואפשר להגיד הכול. גם אם זה נעשה בטון שקט, אבל במילים, וחבר הכנסת פרי יודע לומר מילים חדות כתער. אני חושב שהביטוי הזה הוא לא במקומו, הוא לא נכון. זה הרי ברור, הרי אנחנו, חברת הכנסת גרמן,

לפי שיטתך, שאני מכיר אותה, יש עליונים במלוא מובן המילה ויש אותם בזויים, אלה שיושבים כאן, באולם הזה. יש אלה שצריכים לקבל הטבות שכר מפליגות, כי הם שופטים, אתה רוצה

ויש אלה שצריכים לשלול מהם את תנאיהם כי הם צריכים להיות מושא ללעג ולקלס משום שהם יושבים כאן.

ובהמשך לאותו קו, יש כאלה שמותר להסית נגדם ולכנות אותם בוגדים, ויש כאלה שכלפיהם זה כמובן אסור באיסור חמור. לא מותר להסית נגד אף אחד. יש בבית הזה אמירות הרבה יותר חמורות נגד הגוש הזה,

אני חושב שלא היה נכון להשתמש במילה הזאת. עכשיו אני מוכרח לומר, אני רואה את חבר הכנסת שלח מחייך, ואני לא יכול להסתיר גם את החיוך שלי כאשר אני קורא, אדוני היושב-ראש, את מה שכתוב כאן: "הניסיונות לקשור לתקציב המדינה את עיקורו מתוכן של חוק השוויון בנטל".

מאיפה הפטנט הזה לקשור שני חוקים יחד? ופתאום אני נזכר, חבר הכנסת שלח: הרי כשאנחנו ישבנו יחד באותה קואליציה, אתה ואני יחד, אתה קשרת שלושה חוקים יחד,

הפלאנו לעשות, לא הסתפקנו בשניים. כי אתכם שום דבר לא עובד,

לא הסתפקנו בשניים, קשרנו שלושה, ואיזה שלושה, שלושה חוקים גדולים, גם חוק המשילות, גם חוק השוויון בנטל וגם חוק משאל עם,

והצבענו בעדם. נכון, נכון. אבל תראה, אדוני היושב-ראש, תראה מעשה קסמים: "ניסיונות לקשור את תקציב המדינה",

זה מין נכלוליות כזאת, מאיפה היא מגיעה?

שיהיה משפט אחד על החוק. חבר הכנסת שלח, תאמין לי, אני יכול להגיד לזכותך, היית פרטנר מצוין לקשירת חוקים. אני ממליץ בחום לכל מי שרוצה לקשור חוקים, יתקשה למצוא שותף יותר ממך ומסיעתך. אני חושב שעשינו אז מעשה נכון, וכולנו יודעים מה השתנה? מה השתנה?

כולנו יודעים,

אבל כולנו יודעים שקואליציה, וכך זה צריך להיות, היא שילוב שבו באות מפלגות וכל אחת מביאה את האג'נדה שלה ואת מה שחשוב לה, ומסכמים.

זה גם נעשה בגלוי, וזה נאמר, זה נמצא גם בהסכמים הקואליציוניים, שיש כמה דברים שהממשלה מתחייבת לעשות על-פי לוחות זמנים מסוימים. כך פועלת קואליציה, כך פעלה תמיד, כך תפעל גם בעתיד, וכך גם נכון לעשות, כי זו בדיוק מהות העבודה המשותפת. ולכן אני אומר שוב, גם כאן, הטענות בעניין הזה הן באמת משעשעות במידה רבה. עכשיו לגופו של עניין,

אדוני השר, לא יכול להתאפק,

כי אם אני זוכר נכון היית מאחורי אחד משלושת החוקים, אז בחוק המשילות כבר חלו, איך נגיד את זה בלשון נקייה, אי-אלו שינויים. עכשיו גם בחוק הגיוס, מה שנקרא, בוודאי. אני חושש שלא נגיע לחוק השלישי, בקצב כזה אני חושש שנשתחרר,

אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה לייחס לעצמי כאלה כוחות, אבל אני כן אומר שאני, כאשר הצבעתי אז בעד, וגם תמכתי וקידמתי את שלושת החוקים, אמרתי שעם שניים מהם יש לי אי-אלו חילוקי דעות ותחושה לא קלה, ואני מוכן לשלם את המחיר שלהם בשביל החוק השלישי, מתוך ידיעה שהשלישי ימשיך לעמוד והשניים האחרים, עוד תהיינה הזדמנויות לשנות אותם. בינתיים התחזית הזאת כנראה הולכת ומתגשמת. יריב, אתה אומר שבפעם הבאה אי-אפשר לסמוך עליך. לא, לסמוך עלי אפשר, אני העברתי את כל החוקים ועמדנו אז בסיכומים שהיו אז.

אתה יודע, בזמן שיש עוד אתם יכולים להצטרף אולי לממשלה וגם לשנות משהו, לא מאוחר, אתם יודעים את זה. יריב, על החוק, מילה בבקשה. העם רוצה מילה על חוק הגיוס, זרוק עצם. אני מסכים, חבר הכנסת שלח. עכשיו אני אומר לך,

אני בשביל ההצגה באתי קרוב. חבר הכנסת שטרן, אתה, כשאתה תגיש הצעת אי-אמון, תאתגר אותי, אני אצטרך להתכונן, בינתיים תן לי להתמודד עם חבריך, גם זה לא תמיד קל. תראו, חבר הכנסת שלח, עכשיו ברצינות, זה לא סוד שגם כאשר החוק הזה עבר בקדנציה הקודמת סברנו, גם אמרנו את זה, שהעיקרון של שוויון בנטל הוא נכון, הדרך שהחוק הזה בחר ללכת בה בעינינו הייתה לא נכונה. לא הסתרנו שאנחנו עושים ומסכימים לזה מתוך אילוץ קואליציוני, שהצגתי אותו גם קודם, ואני חושב שמותר לומר שבמבחן הזמן צדקנו. שוויון בנטל חייב להיות. לשרת כולם צריכים. לתרום כולם צריכים. הדרך לשנות מציאות,

שלא אנחנו קבענו אותה, אלא נקבעה בראשית ימי המדינה והמשיכה לאורך שנים, חייבת להיות דרך של הידברות, דרך של עבודה משותפת, ולא דרך של איזו אבחת חרב. וגם הנתונים, אגב, מראים שאם ראינו נסיקה בשיעורי הגיוס, הנסיקה הזאת בהחלט נבלמה.

זה ממש לא נכון. קצב, זה נכון.

בשיעור המתגייסים ירד. ואני חושב שהרבה יותר נכון יהיה ללכת למהלך, כפי שאנחנו עושים עכשיו, שבסופו של דבר יביא להסכמה רחבה, יביא גם את מנהיגי הציבור החרדי לנקוט גישה אחרת מהגישה שנקטו עד היום בעניין הזה. ואני חושב שגם בנושא הזה, נחכה שנה, נחכה שנתיים, נראה את התוצאות. אני מרשה לעצמי להעריך כאן שהן תהיינה הרבה יותר טובות ממה שראינו עד עכשיו, משום שכפי שאני אומר, המטרה היא בהחלט מטרה משותפת, ולכן אני חושב שנכון לעשות את השינוי הזה בחוק, נכון להסיק מסקנות ממה שנעשה קודם.

חבר הכנסת שטרן, ביום שאני אלמד אותך את זה, אני אדע שאני התקדמתי למחוזות שלא חלמתי. לא, מה השינוי? אתה בוודאי עוד תַרצה כאן מעל הדוכן בעניין הזה הרצאה ארוכה ותלמד את כולנו.

נכון. לכן אני חושב, לא, גם על הגידול האמיתי. שגם ההליך הפרוצדורלי הוא נכון, וגם התוצאה הסופית תהיה נכונה, ולכן, כמובן, גם בעילה הזאת אין שום מקום לקבל את הצעת האי-אמון. עם זאת אני רוצה, אדוני היושב-ראש, כן לומר עוד משפט אחד. אני חושב, ואני אומר את זה שוב, לאו דווקא כשר בממשלה,

כאזרח:

ראויה להערכה הגישה שלכם, כפי שבאה לידי ביטוי בשבועות האחרונים, לא להגיש סתם הצעות אי-אמון ללא שום טעם, להתייחס לעת הזו ולזמן הזה באופן קצת אחר, אני חושב שנהגתם בדרך שהוסיפה לכם כבוד, הוסיפה כבוד לבניין הזה, והלוואי שהיו לה שותפים נוספים מתוך סיעות האופוזיציה.

תודה לשר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, אנחנו כמנהגנו עוברים לדיון בהצעות האי-אמון. הדיון הוא דיון משולב. הראשונה מטעם המחנה הציוני היא חברת הכנסת ציפי לבני,

שלוש דקות לכל מי שמשתתף בדיון.

ג'מאל זחאלקה, עפר שלח, יפעת שאשא ביטון וכן הלאה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול פורסמה ידיעה, שמאז פורסמה אני חושבת עליה הרבה: ראש אמ"ן אמר אתמול שסרטוני פיגועי, או לפחות כך אתמול זה פורסם, ומה שפורסם אתמול זה שראש אמ"ן אמר שסרטוני פיגועי הדקירה שמופצים ברשתות החברתיות יצרו חרדה כזאת, שאם היא הייתה קיימת ב-1948, ישראל לא הייתה מנצחת במלחמת העצמאות. כך פורסם.

כך פורסם. עכשיו, אני בהתחלה מאוד התרעמתי ואמרתי: הרי בוודאי היינו מנצחים, עם סרטונים או בלי סרטונים. אני מאמינה בעם הזה, עברנו חוויות קשות מלחמות, אינתיפאדות, ותמיד ידענו להיות ביחד ולנצח, ולכן היינו מנצחים גם את מלחמת העצמאות. אבל האמירה הזאת המשיכה להטריד אותי, כי הרי אז היה הרבה יותר קשה: יישוב יהודי קטן שקולט את כל הניצולים שהגיעו אחרי השואה, כל מדינות ערב נגדנו. מצבה של ישראל הרי טוב היום הרבה יותר. אבל יש באמת כמה הבדלים בין ישראל היום, בין ישראל של היום, 2015, לבין ישראל של 1948:

למרות המצב הקשה, ההנהגה בכל הקשת הפוליטית של אז התמקדה בהקמת מדינת ישראל, בלי טריקים ובלי שטיקים, מנהיגים יצרו תקווה בציבור, נתנו ביטחון גם כשנראה שאין סיכוי לגמרי, הנהגה שקיבלה החלטות קשות, לעתים אולי אפילו בלתי נסלחות. היום, טכנית יש ממשלה בישראל, ואין באמת ממשלה בישראל. אף אחד לא יודע מה האסטרטגיה של הממשלה הזאת: לא עם ישראל, לא העולם, וגם לא שרי הממשלה עצמם או לא הממשלה עצמה, ראש ממשלה שאומר דבר והיפוכו בנושאים המרכזיים, החשובים ביותר לקיומנו. הוא פעם בונה והוא פעם לא, פעם הטבות להתנחלויות,

זה גם לא יקרה, חוק לאום כן ואחר כך לא, שתי מדינות, אולי בעצם לא, וגם ההחלטות הטקטיות הן כבר מביכות, כי הסיפור של שחרור הגופות או אי-שחרור גופות המחבלים זה רק דוגמית למה שקורה כשאין לך אסטרטגיה ביטחונית אחת. ואם אי-אפשר לפתור את הסכסוך, אז זה בסדר שראש הממשלה ינהל אותו. רק תנהל אותו. וכרגע, במקום שראש הממשלה ינהל את הסכסוך, הסכסוך מנהל אותו. לעם ישראל מגיע יותר מממשלה שמסבירה לו שאי-אפשר ואף אחד לא רוצה: העולם לא רוצה, הערבים לא רוצים. וממתי מדברים על 48'? אנחנו עשינו את מה שהערבים רצו. הרי אז גם הם לא רצו את הקמת מדינת ישראל ונלחמנו כדי להקים אותה. ועכשיו אנחנו צריכים להילחם כדי לקבוע את הגבולות שלה. והמאבקים האלה תמיד היו גם צבאיים וגם מדיניים. וכשנתניהו מזניח לגמרי את כל המגרש המדיני, הוא פוגע גם, תוך כדי, בביטחון מדינת ישראל. כי שני הדברים האלה הם דברים שלובים. כוחות הביטחון וצה"ל יודעים לעשות את העבודה שלהם, אבל הממשלה לא, ועם ישראל יכול להתמודד עם המצב, אבל בממשלת ישראל לא. והחמור הוא שנתניהו יודע מה צריך לעשות. אז אנחנו רואים כל מיני סימנים קטנים לדברים שהוא עושה בשטח, אבל הוא מפחד להגיד את זה פוליטית. אז זה ממשיך לזה שאף אחד באמת לא מאמין לו.

אני מסיימת, הדברים הקטנים שנתניהו עושה הם הדברים שמשקפים בעצם את תפיסת הביטחון שלנו, של אלה שיושבים בצד הזה. רק אנחנו היינו עושים את זה בלי לפחד פוליטית. אנחנו היינו עושים טוב מזה. היינו הופכים את מדינת ישראל, במקום מדינה פתוחה שהסכסוך גולש פנימה,

לאגרוף אחד, עם גבול, עם צבא שיודע להגן עליה, בלי גמגומים, בלי לקרוץ לפה ולפה, בלי להגיד דבר אחד פנימה, דבר שני בסיעה ודבר שלישי לעולם. ולכן, אחרי שחזרתי לדברים האלה שנאמרו, עדיין אני מאמינה שגם היינו מנצחים ב-1948. כי יש לי אמונה מאוד גדולה בעם ישראל, אבל אין לי לגמרי שום אמון, משום צורה שהיא, בממשלת ישראל. תודה לחברת הכנסת ציפי לבני. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת עפר שלח. מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, בזמן מלחמת לבנון היה מבול, הראשונה, השנייה, סליחה, 2006, היה מבול של חקיקה אנטי-דמוקרטית וגזענית. ניגשתי לאחד השרים ואמרתי לו: מה זה, השתגעתם? איך אתם מעבירים חוקים כאלה? הוא אמר לי: תסתכל על האווירה, תסתכל על הכנסת. אם היום היו מציעים חוק להעביר את חברי הכנסת הערבים לגיליוטינה זה היה עובר. כי יש התלהטות של הרוחות. יש איבוד עשתונות. אנחנו עדים למצב דומה בימים אלה. כל דבר עובר. לעצור את האבא מפני שהבן שלו זרק אבן, עובר, לשנות הוראות של פתיחה באש, עובר, לעבור מחשד, שהוא כביכול אובייקטיבי, אבל לפחות יש בו מידה של אובייקטיביות, לחשש ולערוך חיפוש על אדם על סמך חשש. לך תדע מה זה חשש. היום בוועדת הכנסת, בקלי-קלות, בתמיכת המחנה הציוני וכל האופוזיציה למעט חברי הכנסת של המשותפת, עוברת הצעה לדיון מהיר לשינוי חוק, לשינוי מהיר, חפוז, של החוק ולהפריד בין עבירה של אלימות ועבירה של טרור. הסתה לטרור והסתה לאלימות, שזה חוק אחד היום, להעביר את זה ולעשות החמרה. כיום אם אתה אומר, כביכול, דברי שבח לארגון טרור ויש הסתברות גבוהה שזה יגרום למעשה אלימות, אז יש ענישה על זה. היום מחקו את ההסתברות הגבוהה ואומרים: אפשרות סבירה. חשש סביר. ובכלל, העניינים, ככה, יש פריצה של כל הגבולות. המעצרים, רק היום פורסם ב"ידיעות אחרונות" שיש זינוק אדיר במספר העצורים הפלסטינים, יותר מ-500 אנשים. ברור ש-90% מהם, כמובן, כולם נאבקו נגד הכיבוש, אבל אין שום דבר,

מעשה שרירותי, רק להפחיד, רק לזרוע פחד בלבבות האנשים, לנסות להרתיע.

בא להם. לפעמים יוצאים רק לעשות משהו. יש איבוד עשתונות. גברתי, אפלטון, שדירג את סוגי המשטרים, קבע שהמשטר הבזוי ביותר, הנמוך ביותר, הגרוע ביותר, זה שלטון האספסוף. נא לסיים. אנחנו רואים שהכנסת הפכה לאספסוף, והיא השולטת. תודה לחבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת עפר שלח, ולאחר מכן, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. גברתי היושבת-ראש, תודה, מה שעומד פה על הפרק, חברי חברי הכנסת, ביוזמה הלא-בשלה הזאת להצמיד את תיקון חוק הגיוס או שינוי חוק הגיוס לתקציב המדינה, הוא לא באמת חוק הגיוס. כי את חוק הגיוס אי-אפשר לשנות.

מי קבע את זה? לא אני קובע את זה. קבע את זה בג"ץ, בבג"ץ מפברואר 2012, שביטל את חוק טל ובעצם התווה את קווי המתאר של חוק הגיוס הזה, קבע את זה היועץ המשפטי לממשלה בדיוני ועדת פרי, קבעו את זה עשרות המשפטנים שעבדו על החוק, אפילו שרת המשפטים שעמדה בראש הוועדה בכנסת

חובת הגיוס חייבת להיות בתוך חוק הגיוס. אז מה שעומד על הפרק הוא לא שינוי של חוק, אלא קיומו של צבא העם וחובת הגיוס במדינת ישראל. ביום שלחובה הזאת תהיה משמעות אחת לציבור החרדי ומשמעות אחרת לציבור כללי, צבא העם יקרוס. מי שיהיה חתום על פטירתו זה ראש הממשלה וידידי שר הביטחון, הנמצא פה. מה שעומד על הפרק הוא האמינות והמוסריות של הממשלה הזאת ושל חבריה, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של שרת המשפטים, שכולם חתומים על החוק, כולם הצביעו בעדו, כולם עזרו לנסח אותו, בוועדת פרי ובוועדת שקד. הם יודעים שזה מה שחייב להיות, הם יודעים שזה מה שנכון ומוסרי, הם יודעים גם שהציבור החרדי עמד ביעדים בשתי שנות הגיוס שהיו תחת חוק הגיוס, בניגוד לכל האיומים ששמענו: לא יבואו, יעשו חרמות, עמדו ביעדים גם ב-14'-15', גם ב-15'-16'. הם יודעים שהציבור החרדי יכול לעמוד ביעדים. הם יודעים שעשינו פה מתווה שהוא שקול והוגן ומאוזן. ראש הממשלה אמר את זה, אני מצטט מדברי גדולים, ראש הממשלה עצמו אמר את זה בשנה שעברה, כאשר אישרנו פה את החוק. אז מה שיהיה פה זה לא באמת שינוי של חוק, תהיה פה קומבינה. יביאו משהו לקריאה ראשונה, שאולי לא יגיע לבית-המשפט, אולי איזה מעקף דרך סמכותו של שר הביטחון, לא באמת ישנו את חובת הגיוס. אבל אם איילת שקד תחתום על זה, אפילו לקריאה ראשונה, שרת המשפטים, היא איננה ראויה להיות שרת המשפטים. ואם שר הביטחון יחתום על זה, תישאל שאלה לגבי סמכותו לשלוח חיילים לקרב, כשהוא מחייב אותם בחובת גיוס ואחרים לא. ואם ראש הממשלה יחתום על זה,

חבר הכנסת פרי, אז תנוח דעתנו, כי אנחנו יודעים מה שווה חתימה של ראש הממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ואחריה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת עודה. אני נדהמת כמעט כל שבוע מחדש כשאני רואה הצעות להבעת אי-אמון נוסח ההצעה שהוגשה היום.

מהן? אני אגיד, אני אגיד. אני מדברת על הצעת החוק שבעצם עוסקת בחקיקה גזענית. ואני תוהה מהיכן התעוזה בכלל לבוא ולהציע הבעת אי-אמון בנושא הזה. אני מסתכלת על השורות שלפני, ואני מנסה לחשוב, במהלך כל התקופה האחרונה, מתי זכיתי לראות מישהו מכם, מהרשימה המשותפת, עומד כאן, על הדוכן, ומגנה את גל הטרור שאנחנו חווים היום במדינה? הרי ממה נולדו בעצם הצעות החוק האלה? מי התבלבל והתחיל להסתובב עם סכינים ברחובות במקום לשמור אותם במטבח? אז זה מצדיק, אני אומר, בהחלט כן. החוקים נועדו, כדי שאנחנו נוכל להגן על אזרחי המדינה, וזה כל אזרחי המדינה, ולא משנה אם ערבים או יהודים. והחקיקה הזאת נוגעת בכל אחד שיחליט שהוא סורר, לוקח אבן וזורק אותה, לוקח סכין ומשתמש בה ברחובות. לא הכול מותר, חבר הכנסת סעדי. המטרה של החוקים האלה היא לתת ביטחון לאזרחי המדינה, לדעת שיש כאן ממשלה שמבקשת לשמור על שלומם ועל ביטחונם. ואני מצפה מכם, אני מצפה מכם, שבמקום לעלות הנה, לדוכן, ולהגיד שיש כאן חוקים גזעניים, תעלו לדוכן ותגידו: די, בואו נעצור את הגל הזה, בואו ננסה לשמור על שפיות במדינה הזאת, בואו ננסה לפנות לערוצים אחרים. אבל אני לא שמעתי אף אחד מכם עומד כאן ומבקש את זה. ואני אגיד לכם יותר מזה, גם עכשיו אתה זרקת משפט ואמרת: מי אחראי לכיבוש? ואני תוהה, באמת, את מי אתם מייצגים? אני שומעת את חנין זועבי עומדת כאן, ואני תוהה, את מי היא מייצגת,

את ערביי ישראל שנמצאים כאן ורוצים לחיות אתנו כאן, בדו-קיום, ליצור נורמליזציה? או שאתם מייצגים איזה עם שנמצא מעבר לקו? ואני לא אומרת, צריך לפתור את זה, וצריך ללכת לערוצים מדיניים, וצריך לנסות למצות את כל האפשרויות, אבל אי-אפשר לעמוד כאן, מעל הדוכן של כנסת ישראל, ולהגיד כל הזמן כמה אנחנו לא בסדר בהתמודדויות שלנו, אבל יש עם שסובל. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, ואחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני קורא פה על הצעת האי-אמון הראשונה: לקראת תום שבע השנים הרעות של אובדן הדרך והביטחון. אז האגף הזה, איכשהו פה הוא בצד ימין שלי, האגף השמאלי הזה במליאה מלין על אובדן הדרך והביטחון. ואני שואל אתכם: לכם יש דרך? אתם הרי מתאבדים, זאת הדרך שלכם. מי שעוד חולם היום,

במציאות הזאת, שמתנפצת לנו אל מול העיניים, להקים מדינת טרור בלב מדינת ישראל, בלב ארץ-ישראל, הוא זה שאיבד את הדרך כבר מזמן והלך לאיבוד. אז האמת, שאתכם אין הרבה מה לדבר. אבל, וזה אבל גדול, אני מוכרח לומר שלצערי הרב גם ראש הממשלה, שלי, שאני יושב, כמובן, חלק מן הקואליציה שלו, כנראה לא הכי ברורה לו הדרך. הוא יודע שאתה בקואליציה ואתה מדבר ככה? יש דרך אחת בלבד, ואני בטוח ששר הביטחון שיושב כאן יודע שאני צודק: יש דרך אחת בלבד, והיא להכריע. אין לכם כוח.

במשך יותר מ-100 שנים, מנהלים כאן סכסוך לאומי,

אם נרצה או לא נרצה הוא שם, זו מהותו של הסכסוך, ויותר מ-100 שנות ציונות, על זכותו של העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי בארצו שלו, מולדתו כולה, בשלב הזה אך ורק ממערב לירדן. רק בשלב הזה. ואנחנו במשך שנים מנהלים את הסכסוך הזה, והולכים אתו מסיבוב לסיבוב, מדחי אל דחי, וכל עוד נמשיך לנהל אותו ולא נכריע אותו בצורה חד-משמעית, אנחנו רק נלך מדחי אל דחי. הכרעה זה בראש ובראשונה לומר את האמת ולהבהיר שלא תקום מדינה פלסטינית, נקודה. הכרעה זה להקים עוד חמש ערים גדולות בגב-ההר, ביהודה ושומרון, ולהביא לשם עוד חצי מיליון יהודים, ולהוכיח לעולם כולו ולערבים ולעצמנו שלא תקום מדינה פלסטינית ושאנחנו כאן כדי להישאר. הכרעה זה להזמין את ערביי הארץ הזאת לחיות כאן אתנו תחת השלטון היהודי במדינת ישראל חיים טובים ושלווים וליהנות מכל השפע והטוב שהעם היהודי הביא אתו לארץ-ישראל, שהייתה לפני שהגענו, ולא צריך פה זיכרון כל כך ארוך, זיכרון היסטורי, כדי לדעת מה היה כאן לפני שבאנו לפה: ביצות, כלום וכלום וכלום. שממה, זו מה שהייתה הארץ הזו במשך שנים. איך נראו יהודה ושומרון בזמן שהיו בשליטתה של ממלכת ירדן? החצר האחורית של ירדן. את מי עניין מה קורה שם בכלל? בחושות גרו שם הפלסטינים. לא היה אפשר שלא לראות את זה.

אני בטוח שמבוגרים ממני, אני שומע סיפורים, אני כבר מסיים, היושבת-ראש, מבוגרים ממני שחוו את החוויה ב-1967 וראו כפרים שהגבול עבר בהם, איך נראו כפרים של ערביי ארץ-ישראל,

עוד לפני הרווחה הגדולה שבאה לערביי ארץ-ישראל, אל מול, באמת, הכלום, השממה, הזבל,

של איך שנראו הכפרים הפלסטיניים בתקופת ממלכת ירדן. ומאז שאנחנו באנו ערביי ארץ-ישראל זוכים לכל השפע והקדמה הגדולה שאנחנו מביאים אתנו, וערביי יהודה ושומרון זכאים ויש להם היום מה שאין לאף אחד מקרובי המשפחה שלהם 360 מעלות מסביב.

זאת הכרעה. יש כאן מדינה אחת בלבד, מדינה יהודית, ולא תקום לעולם לצדה מדינה פלסטינית.

מי שרוצה לחיות אתנו, אהלן וסהלן. מי שלא, או שילך, או שאנחנו נראה אותו בין כוונות. תודה רבה. אבל ראש הממשלה שלך אומר "שתי מדינות לשני עמים". ראש הממשלה שלך. אני אמרתי מה אני חושב עליו. תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. חבר הכנסת יעקב מרגי, ואחריו, חבר הכנסת אילטוב. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, מכובדי כבוד השר,

אני לא מרבה לנמק ולהשיב בהצעות אי-אמון. אך אני עובר על נושא האי-אמון היום, וההצעה הראשונה שבהן: שבע שנות אובדן הדרך. אובדן הביטחון והדרך, זו לשון ההצעה, והנושא השני: מבול של חוקים גזעניים ואנטי-דמוקרטיים, והנושא השלישי: הניסיונות לקשור לתקציב המדינה את התיקון לחוק השוויון. רבותי חברי הכנסת, מכובדי השר, אני לא מרגיש באובדן דרך. העם לא מרגיש באובדן דרך. הממשלה מחליטה. מתכנסת, מחליטה, מושלת.

כנראה יש ציבור מסוים בציבוריות הישראלית שמכיר רק דרך אחת, ואם לא הולכים בדרכו אז הוא מרגיש תחושה של אובדן דרך, שמי שהולך לא הולך בדרכו, האחר איבד את דרכו. לכן אני חושב שהנושא הראשון,

לא כותרת מוצלחת לאי-אמון. הנושא השני, חוקים גזעניים ואנטי-דמוקרטיים, אני רוצה לומר לכם, בהגדרה, צודקים, הלוואי שלא היינו נדרשים לאותם חוקים, והלוואי שלא היו באים לעולם אותם חוקים.

הכנסת מחוקקת חוקים לכלל אזרחי המדינה, אין חוק שהוא מוגדר לאזרח א' ולאזרח ב'. אבל, לצערי הרב,

שמגדירים את החוקים האלה, בצוק העתים אני קורא, בצוק העתים, אלה שמגדירים אותם חוקים גזעניים ואנטי-דמוקרטיים שמים כתם, מכתימים ציבור שלם ומייחסים אליהם את האלימות והטרור. ואני מתקומם על זה.

בואו נהיה כנים עם עצמנו: למה להגדיר חוקים שמיועדים לכלל מיידי האבנים כחוקים גזעניים ואנטי-דמוקרטיים? כי יש בהם בדיוק הכתמה והאשמה של ציבור מסוים. ואסור שזה יהיה, ואני מתקומם. אפשר לבוא בשם החוקתיות, אולי ביד הקשה, אולי אם אזרחים, לטעון את כל הטענות האלה. אבל ברגע שמגדירים אותם "חוקים אנטי-דמוקרטיים", אני מתקומם על ההכתמה הזו וההכללה של ציבור שלם במדינת ישראל.

ואני לא בא לייפייף את המצב, למרות המתח האדיר ששורר בחברה הישראלית, רובה ככולה של החברה בישראל ורובה ככולה של החברה במגזר הערבי רוצים את הדו-קיום, על אפם וחמתם של אלה שמנסים לחפש את הקצוות. לא יעזור כלום, אסור לנו ליפול בידי אלה שרוצים את הקיצוניות ואת הקצוות. ולכן להגדיר אותם בהגדרה של אנטי-דמוקרטיים, אני מייד מסיים, וחוקים גזעניים, זה עושה עוול לציבור שלכאורה הם רוצים לייצג אותו.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. חבר הכנסת רוברט אילטוב, ואחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. כבוד היושבת-ראש, קודם כול אני רוצה להגיד לך שהיה לך כנס יפה היום. תודה. הגיעו לפה מאות עולים מחבר המדינות שעברו את השואה. ניצולי שואה ופליטי שואה. ניצולי שואה ופליטי שואה, והיה כנס מאוד מעניין וחשוב.

בכותרות פה במדינת ישראל ובעולם כולו על התבטאות של ראש ממשלת ישראל בסוגיה של האחריות של חאג' אמין אל-חוסייני, על אחריותו. הוא טען שהוא זה שאמר להיטלר: שרוף אותם. אז בואו נגיד שזה לא נכון, וחשוב לא לעשות טעויות בסוגיות כאלה, כי אלה סוגיות מאוד חשובות.

אין ספק שאחריותו של חאג' אמין אל-חוסייני בהשמדת עם ישראל הייתה מאוד חשובה,

אני אדגיש כמה נקודות חשובות ואסביר גם למה ומה הייתה השתלשלות העניינים אז. חשוב שכל הציבור ידע מה קרה פה. ב-1936 1939 יזם חאג' אמין אל-חוסייני את "המרד הגדול", עם שותפיו שלא רצו את עליית היהודים למדינת ישראל, כשנה לפני כן חוקקו את חוקי נירנברג, ורדיפת היהודים באותם החוקים הייתה ברורה, שבעצם ליהודים לא יהיה לאן ללכת חוץ ממדינת ישראל, ארץ-ישראל אז קראו לה, פלשתינה. ובמרד עצמו, שנתמך על-ידי הגרמנים, על-ידי כספים של גרמנים, בעצם מנעו הערבים פה את עליית ישראל על-ידי הספר הלבן. חשוב גם לציין באותו ציר זמן את התאריך שבו נפגש חאג' אמין אל-חוסייני עם היטלר, שזה היה בעצם יום אחד לפני התאריך המקורי של ועידת ואנזה.

למה היטלר היה צריך לרדת מכל ההכנות של מתקפת "טייפון" נגד כוחות הצבא האדום, בשיא ההכנות, ולהיפגש עם איש שֵמי, שמבחינתו בסולם הגזע הגרמני בעצם היה נחות? אולי קצת יותר מישראלים,

למה הוא היה צריך להיפגש עם חאג' אמין אל-חוסייני? הוא רצה להסתכל לו בעיניים ולוודא בוודאות של מאה אחוז שהערבים פה בפלסטין ימנעו את עליית היהודים. כי הגרמנים טענו לאורך כל הדרך שיהודים, פשוט אין להם לאן ללכת, אף אחד לא רוצה אותם. והוא לא רצה שחאג' אמין אל-חוסייני והשותפים שלו ייתנו ליהודים לעלות לארץ-ישראל.

חשוב גם להגיד שלא כל הערבים התנגדו לעליית היהודים לישראל. היו כאלה שתמכו ורצו, וראו בעלייה דבר מבורך, כי הייתה פריחה כלכלית. אבל היו קבוצות רבות שתמכו ונתמכו על-ידי הנאצים, והם היו שותפים מלאים לחיסולן של קהילות רבות באירופה. האחריות הזאת קיימת, ואי-אפשר לטאטא את זה מתחת לשולחן. אני שמעתי כתבים רבים שפשוט, הזדעזעתי לראות את זה, שפשוט מחקו את האחריות הזאת. יש אחריות, ואסור לשכוח את זה. אין ספק שחאג' אמין אל-חוסייני היה אחד האחראים לחיסולה של מרבית קהילת היהודים באירופה.

תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, חבר הכנסת יואב קיש,

גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברים, כל שבוע יש לנו אי-אמון, וכל שבוע צריך לשאול את עצמנו, הרי, מה התחדש בין השבוע לשבוע שעבר? לא צריך לחזור

ותודה לביבי שעדיין בעיניו הוא חאג' חאג' זה מילת כבוד אצלנו, שיש לה מעמד מיוחד. עכשיו גם חבר הכנסת אילטוב, חאג' אמין אל-חוסייני. לא צריך לחזור לחאג' אמין אל-חוסייני ולהיסטוריה כדי לנמק למה, צריך,

נכון להיום,

כל הכבוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתווה את הדרך, וכולכם במסלול, עיוורים, עולים עליו. הוא אמר? אודרוב, יאללה, הזכיר את חאג' אמין אל-חוסייני? בואו נתחיל, אז תקרא לו אמין חוסייני, מה אתה קורא לו חאג'? בואו נתחיל להלביש לו את החליפות בהתאם. לא צריך להתאמץ,

בין שבוע לשבוע, כדי להזכיר כמה הממשלה באמת, אין אמון בה. אני לא צריך לחזור להיסטוריה, אני אגיד את זה רק בשתיים-שלוש מילים, בדקה וחצי שעומדות לרשותי. ממשלה שבה הכול מותר למכירה, הכול אפשר לקנות. ממשלה שבזמן שבג"ץ מורה לראש הממשלה: אסור להחזיק ביותר מתיק אחד, זורק הכול: אני, לא תיק אחד.

בג"ץ אמר? אז מה? אני אחזיק ארבעה תיקים. הכול מותר למכירה. חברות הגז קונות את נתניהו, והוא קונה את כולם. המחיר 100 מיליון, 200 מיליון, נעשה אותו 300 מיליון. הכול אפשר. קומבינות. הכול אפשר. לזה, בחיי היום-יום, קוראים שוחד. ואיפה הבעיה? שהשוחד מתחיל לקבל לגיטימציה מכם. אתם משחיתים את החברה, באמירות, בשקר, בחוסר המוסר שאתם מביאים לכאן. עם השקרים שלכם ועם כל החושך שלכם, שאתם עושים, אתם משחיתים את החברה, וההיסטוריה תשפוט אתכם. גם שר הביטחון, שיודע מי שרף את משפחת דוואבשה, מחליט: ואללה, מטעמי מודיעין אני אשתוק מותר. ולזה אתם לא קוראים שחיתות?

ונמאסתם. אתם לא רק איבדתם את הדרך, אתם לא יודעים איפה הדרך. נא לסיים. ומשפט אחרון, בסוף, עלה כאן חבר הכנסת סמוטריץ ואמר משפט, ואני רוצה להזכיר לכם אותו, אני רק חוזר על המשפט הזה.

תהיה מדינה אחת, והיא מדינת ישראל, מעבר לירדן, וזה שלב א'. שמעתם מה שאמר? וזה שלב א'.

וכולכם הסתכלתם, חייכתם, ואללה, אמר והוציא את החלום שלנו.

תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת יואב קיש, אחרון הדוברים. יסכם את הדיון השר המקשר יריב

כן, אדוני, שלוש דקות שלך. כבוד היושב-ראש, חברי חברות וחברי הכנסת, שלום, במה מתעסקות הצעות האי-אמון של האופוזיציה? אני מקריא: אובדן הביטחון והדרך, מבול של חוקים גזעניים אנטי-דמוקרטיים, תקציב המדינה ושוויון בנטל, טוב, אז לרשימה המשותפת אני יכול להגיד, אמרתי שוויון בנטל, לדעתי לא שמעתם. אני אגיע גם אליכם, בסדר? אני מתחיל עם הרשימה המשותפת. כל האי-אמון של הרשימה המשותפת זה לא הממשלה, זו המדינה. כל דבר קטן, פוגעים בדמוקרטיה, שמגינה עליכם כל כך. תענו לי בבקשה, באיזו מדינה במזרח התיכון, או בכלל בעולם כולו, הייתם יכולים לדבר ככה נגד המדינה ולהישאר לייצג אותם, את המגזר שלכם? רק במדינת ישראל, לא בשום מקום אחר.

בכל מדינה דמוקרטית.

במדינות של הערבים פה מסביב. אתה יודע מה?

מדברים, מה היה קורה להם דקה אחרי, או שנייה אחרי? מה היה קורה באנגליה? מה היה קורה דקה אחרי? גם באנגליה אף אחד לא מדבר ככה. אף אחד לא מדבר ככה באנגליה.

עמר ידידי, מפלגת העבודה והמחנה הציוני, וגם מרצ, תקועים כבר שנים באשליה של חלוקת הארץ בהתקפלות ישראלית שלא תגיע. מה אתם רוצים שיהיה פה, שתהיה מדינה פלסטינית שתקבל מיליוני פליטים מארצות ערב עכשיו? שמעתי את

זה מה שאתם הייתם רוצים במדינת ישראל? איפה אתם חיים? ראש הממשלה, ראש המפלגה שלך, אמר בוועדת חוץ וביטחון שהוא מאמין בשתי מדינות. אני רוצה להגיד לכם בצורה הברורה ביותר, הממשלה הזאת עושה ותעשה, יש פה תקציב מדינה כלכלי וחברתי, גם 2015 ו-2016, עם תקציבים פריפריאליים, תקציבים חברתיים, והתקציב הזה יעבור בזמן הקרוב, ונראה את הפירות שלו בשנה הקרובה. מתווה הגז נחוץ מאין כמוהו למדינת ישראל. מספיק להילחם באזרחים ובכלכלה. בזבזנו כבר חמש שנים, הגיע הזמן שיצא לדרך. טוב עשה השר אריה דרעי שהחליט להתפטר, ואנחנו נדאג שגם מתווה הגז יצא לדרך, ועוד חמש שנים אנחנו נראה את הפירות שלו. לכם, חברי מיש עתיד, אנחנו לא מתנגחים במגזר החרדי, אנחנו עובדים אתם יחד. מספיק עם הניסיון הזה להוביל קופון כדי להראות לבוחרים שלכם שאתם רוכבים על הגב של המגזר החרדי. זו לא דרכו של הליכוד. זו לא דרכו של הליכוד.

אתה סגן-אלוף בצבא. אני אראה לכם שהממשלה הזאת עושה ותעשה. ואני רוצה לסיים ולהגיד משפט מאוד ברור לחברי באופוזיציה, ותזכרו את זה: מאי-אמון לאי-אמון אני מאבד את האמון באופוזיציה, ואני מציע לכם להתחיל לדבר לעניין. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. אני מזמינה את השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין לסכם את הדיון. למה ירדת? גברתי היושבת-ראש,

כבוד השר, חברות וחברי כנסת, חבר הכנסת טיבי, אני חושב שהוא פשוט חשב שאתה מתגעגע אלי, לכן הוא ירד. אתמול ביישתם אותנו. יש דברים שלא מדברים עליהם. חבר הכנסת בר-לב, אולי אני אתייחס להערה שלך קודם. אני באמת לא חושב שיש איזו מדינה דמוקרטית, ואני באמת חושב שאנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו למדינות שאינן דמוקרטיות, אבל אני לא חושב שיש איזו מדינה דמוקרטית שהייתה מאפשרת את מה שמתחולל כאן, בתוך אולם המליאה הזה. אני חושב שיש הבדל בין לבקר את הממשלה, יש הבדל בין להיות חלק ממיעוט שמבקש לקדם את ענייני הציבור שהוא מייצג, לבין תמיכה עקבית, מתמשכת, קולנית, הייתי אומר אפילו בוטה, הרבה פעמים, באויב. בשעת מלחמה, במעשים, בדברים. אבל לזה התכוון חברי, אני חושב שחברי חבר הכנסת קיש, שעמד כאן על הדוכן, התכוון לזה. לא על זה דיברתי. דיברתי על ביקורת, וביקורת היא לגיטימית במשטר דמוקרטי.

וביקורת היא בונה והיא חשובה. יודע על מה הוא מדבר. הוא הטיח כללית. אני חושב שהוא לא הטיח כללית, אני חושב שהוא היה מאוד מאוד מדויק דווקא. הוא אמר בצורה ברורה שיש הבדל בין לבקר לבין לשבת בפרלמנט הזה, שחיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון מגינים עליו כמו על אזרחי ישראל יום-יום, שעה-שעה, ולהשמיץ אותם ולכנות אותם בכל מיני כינויים, שהם גם לא נכונים וגם לא ראויים, ולתמוך באופן שיטתי בעמדותיו של האויב באשר הוא, לצאת להסתובב בעולם ולקרוא לחרמות על מדינת ישראל ודברים מהסוג הזה, לעשות את כל זה כאשר אתה יושב כאן, נהנה מתעודת הזהות, מהחסינות הפרלמנטרית, מכל התנאים הנלווים האלה שהכנסת מעניקה לחברי הכנסת, שאמורים, כפי שאנחנו נשבעים כאן ביום השבעתה של הכנסת, לפעול באמת מתוך נאמנות, גם למוסד הזה שאנחנו מכהנים בו וגם לציבור שאנחנו מייצגים אותו כאן. אני באמת חושב, יצא מכאן חבר הכנסת בר-לב, אבל אני באמת חושב שחברי חבר הכנסת יואב קיש צדק והציג כאן ואמר אמירה שהיא גם נכונה, ואני מוכרח גם לומר שהוא ביטא רגשות וכעס של הרבה מאוד אזרחים ישראלים, שעומדים נוכח התופעה המבישה הזאת ולא מבינים כיצד היא יכולה להתרחש. אגב, אני גם רוצה לומר שלפחות בעבר חלק מאותן מפלגות וגם אנשים שנוהגים כך נפסלו מלהתמודד. אני חושב שהם נפסלו על-ידי ועדת הבחירות המרכזית בצדק. נפסלו, אגב, ברוב שחצה מחנות פוליטיים, אבל, לצערי הרב, פעם אחר פעם הייתה זו, כמה זמן אתה מדבר? לא אני הוא האיש, כמאמר השיר. אבל שמעתי שיש לך קשרים. את זה צריך לשאול את יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת צחי הנגבי. אני מניח שהוא המעודכן ביותר בעניין הזה.

חבר הכנסת פרץ, אני יכול להציע הצעה: תקזז מישהו מהקואליציה, תוכל לחסוך חלק מהזמן. זה כבר מסובך יותר. בכל אופן, אני בהחלט חושב שנכון אמר ונכון דרש חבר הכנסת קיש ממי שמכהן כאן לנהוג כפי שהיה עושה כל חבר פרלמנט, ולו יהיה שייך לאגף האופוזיציוני הקיצוני ביותר, וינהג כבוד בחיילי ובאנשי כוחות הביטחון, ינהג כבוד בסמלי המדינה, יכבד, אדוני היושב-ראש, אורח זר, אורח שמגיע לנאום כאן מעל הדוכן, ולא ייעדר מכאן בהפגנתיות. אני חושב שלו היו נוהגים כך חברי הכנסת של הרשימה המשותפת כעניין שבשגרה, הם היו באמת תורמים משהו לקידום השיתוף ולא לקידום דברים אחרים, כפי שלצערי הם עושים. אנחנו נשוב ונאמר את הדברים האלה, כי אני חושב שראוי להזכיר אותם. אני אולי איעזר, חבר הכנסת טיבי, אולי אני איעזר בך, איפה חבר הכנסת סעדי? הוא נשא כאן נאום בהצעת האי-אמון, אני רוצה להחמיא לו, אבל לא נראה לי שיש טעם שאני אעשה את זה בהיעדרו. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני רוצה לעשות את זה בנוכחותו, מגיע לו. חבר הכנסת גנאים, אם אתה תדאג למצוא אותו, הוא ירוויח מחמאה, כדאי לו. עד שיבוא חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני אולי אגיד, תחמיא למישהו אחר בינתיים. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, זה יאבד מערכו אם אני אחלק את זה באופן, להחמיא לחבר כנסת שלא נמצא, אתה גם מרוויח אויבים בדמות אלה שנמצאים, וגם הוא, אני גם לא מרוויח אותו. לכן, אדוני היושב-ראש, למדתי ממך כמה שיעורים כשנכנסתי לכאן. אני מחכה שהוא יגיע, לפחות שיצא מהעניין הזה משהו. אני רוצה לומר משהו בכלל בנושא של הצעות האי-אמון. התייחסתי לכך קודם כאשר השבתי על הצעת האי-אמון של סיעת יש עתיד. אני באמת חושב שנהגה נכון סיעת יש עתיד, ואמרתי את זה קודם, כאשר נמנעה בשבועות האחרונים מלהגיש הצעת אי-אמון. אני גם מוכרח לומר שבניגוד להרבה מאוד הצעות כלליות, נוכח ההצעה שהוגשה על-ידי המחנה הציוני, שלא מאפשרות באמת לקיים דיון רציני, סיעת יש עתיד, לפחות אם בחרה להגיש הצעה, נדמה לי שתיארתי קודם כמה היא הייתה אולי משעשעת אפילו בחלק מהמרכיבים שלה, אבל לפחות הגישה הצעה ממוקדת, על נושא אחד, שאפשרה התייחסות אמיתית ונקודתית. אני חושב שייטיבו לעשות חברינו מסיעת המחנה הציוני, לא רק לטובת הסברת עמדותיהם, אלא קודם כול לטובת ויכוח ודיון אמיתי, שחשוב שיהיה כאן, בין קואליציה לבין אופוזיציה, אם במקום להגיש את אותן הצעות כלליות וארוכות, שסוקרות דורות אחורה ושנים קדימה, יעשו מעשה אחר ויציעו הצעות אי-אמון שיש בהן מיקוד, שיש בהן טעם, שיש בהן היגיון, שהן באמת עילה אמיתית לומר גם לבית הזה וגם לציבור בישראל שנכון וראוי להחליף את הממשלה. אני חושב שהריטואל הזה של הגשת מין הצעות כוללניות כאלה, נטולות מיקוד, נטולות נושא, נטולות אמירה, דווקא מעיד באופן הפוך על כך שהממשלה כנראה עושה עבודה טובה מאוד. כי אפילו לשיטתכם אין שום נושא, שום דבר שהוא כל כך בעייתי, שהוא כל כך שגוי, שהוא כל כך לא נכון, שראוי לקיים עליו דיון נוקב כאן באולם הזה. תחת זאת, אתם בעצם באים ואומרים: תראו, הממשלה לא טובה.

יותר מזה, אני חושב שכאשר באים ומנסים לבוא ולתקוף עשייה כל כך רחבה כפי שהממשלה עושה, ויש אולי מי שיאמר, העשייה הזאת בעיניו היא בדרך שהוא חולק עליה, נכון לעשות את זה לגופו של עניין, נכון לבוא ולנסות לפרט באופן באמת אמיתי את נקודות המחלוקת, נכון גם להציע אלטרנטיבה ולהסביר מה היה נכון יותר לעשות, ואיך אתם הייתם אולי עושים יותר טוב. אני חושב שלבוא ולומר אמירות כלליות כאלה, שהכול לא טוב ושום דבר לא בסדר, וכלום לא נעשה, בידיעה ברורה שהדבר הזה הוא גם לא נכון, הוא גם לא משקף נאמנה את מצב הדברים, והייתי אומר שגם לא משקף,

עמדות אישיות של רבים מהאנשים שנמצאים כאן ויושבים על ספסלי האופוזיציה, זה דבר לא נכון. והנה, אדוני היושב-ראש, ידידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חיכיתי לך, רציתי לתת לך מחמאה. אמרתי שאין שום טעם לתת אותה בהיעדרך.

אני הקשבתי להצעת האי-אמון שהגיש חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שאני חייב לומר שמהיכרותי אתו משנים של עבודה מקצועית, הוא יודע דבר או שניים בהצגת טיעונים, אני רוצה לומר לחבר הכנסת סעדי, שאם הייתי יכול תקנונית, הייתי מתחלף אתך ונותן לך לעלות לכאן ולענות בשם הממשלה במקומי, כי אתה פשוט פירטת בצורה כל כך טובה וכל כך מדויקת שורה ארוכה כל כך של פעולות חקיקה נכונות ומוצדקות שהממשלה הזאת עושה, עד כדי כך שתהיתי מה יגיד חבר הכנסת טרכטנברג שישב כאן קודם. ידידי חבר הכנסת טרכטנברג, אני לא יודע אם אתה שמעת את הדברים של חבר הכנסת סעדי. הוא הגיש הצעת אי-אמון בממשלה ופירט בצורה מדויקת וחדה, כפי שנהג לעשות בשנים שהכרתי אותו כעורך-דין, בצורה הכי חדה ומדויקת שאפשר, שורה כל כך ארוכה של פעולות שהממשלה עושה, פעולות טובות, רציניות, בתחומי החקיקה, בהיקף רחב, שנאבקות בטרור, שמחזקות את האחיזה שלנו כאן, מחזקות את מדינת ישראל. אני תוהה על מה אתה הלנת רק זמן קצר לפניו. הצעתי קודם שהוא אולי יחליף אותי על הדוכן, הוא עשה את זה כל כך טוב. חבר הכנסת סעדי, אולי תעזור לי. בוא נזכיר ביחד את כל פעולות החקיקה האלה ונוכל להרבות שבחים לעבודת הממשלה. אומר חבר הכנסת הנגבי שאין לנו זמן לעניין הזה.

חבר הכנסת סעדי, לפחות לעניין הזה, מזמין אותך להיות שותף קואליציוני, ואין לי שום ספק שאנחנו נמלא את תפקידנו בלהאריך ולהעמיק את הרשימה הזאת שאתה פירטת כאן בפנינו.

אדוני היושב-ראש, נדמה לי שמיותר לומר, ראוי לדחות את הצעות האי-אמון כולן.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת סיעת המחנה הציוני, הצעת אי-אמון בממשלה: לקראת תום שבע השנים הרעות של אובדן הביטחון והדרך. הממשלה מבקשת הצבעה שמית. גברתי המזכירה, אנחנו ערוכים. בבקשה, בואו נתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל,

זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס,

אילן גילאון,

זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה,

שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן,

יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד משה כחלון,

משתתף בהצבעה חיים כץ,

ישראל כץ, נגד עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד

אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי,

מזוז,

מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, בעד נורית קורן,

יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב,

מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי וחברות הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל אורן, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח

נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח אורן אסף חזן,

יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי,

משתתף בהצבעה חיים ילין, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת חברי חברות וחברי הכנסת, האם יש מישהו או מישהי שלא קראו בשמם, או לא ענו, ורוצים להשתתף בהצבעה?

יואל חסון. (קוראת בשם חבר הכנסת) יואל חסון, בעד עוד מישהו או מישהי? ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, התוצאות: הצבעה על הצעת האי-אמון בממשלה של המחנה הציוני, 48 בעד ההצעה,

אני קובע כי מליאת הכנסת לא קיבלה את הצעת האי-אמון. אדוני

מצד הממשלה, הרשימה המשותפת. הצעת האי-אמון של הרשימה המשותפת, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 42 בעד, 51 נגד, אין נמנעים. הצעת האי-אמון של הרשימה המשותפת לא נתקבלה על-ידי מליאת הכנסת. מטעם יש עתיד: הניסיונות לקשור לתקציב המדינה את עיקורו מתוכן של חוק השוויון בנטל ופגיעה אנושה במודל צבא העם, מטעם, כאמור, סיעת יש עתיד. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 35 בעד, 52 נגד, שלושה נמנעו. גם הצעת האי-אמון מטעם סיעת יש עתיד לא נתקבלה. הודעות, סדרה של הודעות למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, המלצה של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: מנגנון ההצמדה של שכר חברי הכנסת. החלטת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, לפי סעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 1958 , בדבר העמדת הגופים המוכרים שבאמצעותם פועלת הרשות לשירות לאומי-אזרחי לביקורת מבקר המדינה. עוד אודיעכם, כי חבר הכנסת יחיאל חיליק בר ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל),

כן הונחה היום על שולחן הכנסת המלצה של ארגון העבודה הבין-לאומי, ILO,

תודה רבה, גברתי מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצעות חוק. הצעת החוק הראשונה, הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום, הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו 2015, קריאה ראשונה. אני מתכבדת להזמין את שר הכלכלה חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי. רבותי, אני מבקשת שקט באולם. מי שרוצה לדבר, נא לצאת מהאולם, לדבר שם. תנו לנו בבקשה אפשרות לדבר, לעבוד. גברתי היושבת-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, חברי הכנסת, חברות הכנסת, אני מתכבד להניח בפני הכנסת לקריאה ראשונה הצעת חוק להעלאת שכר המינימום, לסוף 2017. התיקון המוצע יהיה בין, הנמוך מ-47.5% מהשכר הממוצע או 5,300 שקל לחודש. מדובר בצעד חשוב מאוד לקראת ההגעה ליעד של 30 שקל לשעה, שזה היעד שאנחנו חותרים להגיע אליו. חשוב מאוד לחוקק את החוק כבר היום, כיוון שזה נותן ודאות וזמן התארגנות לעובדים ולעסקים. תיקון לחוק הזה, שמונח לפניכם, חברי, מגיע בעקבות הסכם שחתמו יושב-ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן ויושב-ראש נשיאות הארגונים העסקיים שרגא ברוש, ומפלגתי, מפלגת ש"ס, הכניסה להסכמים הקואליציוניים. אני מאמין כי צעדים כאלו הכי טוב לעשות בהידברות משולשת, של המעסיקים, העובדים והממשלה. כך גם עשינו השבוע, עם תוספת של 20% בימי החופשה לעובדים הכי חלשים, אחרי שנים רבות שמספר ימי החופשה שלהם לא תוקן.

גם ועדת השרים לחקיקה התחילה אתמול ואישרה עקרונית את הצעת החוק שתחייב את כל המשק לשלם שוטף פלוס 30, והיא עתידה בזמן הקרוב להגיע לשלבי חקיקה סופיים. אני מקווה שאינטרסים צרים או גורמים אינטרסנטיים לא יתקעו את המהלך, כיוון שהוא מהלך חשוב מאוד להנעת הצמיחה בכל העסקים הקטנים והבינוניים. אני רוצה לברך את יושב-ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן, ואת שרגא ברוש, להודות לעובדי משרד הכלכלה, אשר דחפו את התיקון לחוק והביאו אותו היום להצבעה במליאה, ובפרט לעוזרי היקרים, שי לינדנר ונילי ברוש.

תודה רבה לכבוד השר. אנחנו מתחילים בדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת יואל חסון אינו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי.

מי שמעוניין לדבר, עדיין יש אפשרות להירשם, עוד כמה דקות אני סוגרת את רשימת הדוברים, דרך מזכירות הכנסת בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

שהסיכום המשותף הזה של הממשלה עם ההסתדרות, של השר אריה מכלוף דרעי ושל יושב-ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן, הוא הישג סוציאלי חשוב מאוד. באופן טבעי, יש קבוצה גדולה במדינת ישראל, אותה קבוצה שקופה, שאנחנו מתעלמים ממנה, שאנחנו לא מתייחסים אליה ואנחנו שוכחים אותה, אבל היא קיימת, והיא חלק בלתי נפרד מחיינו, והנטייה לדחוק אותה הצדה היא נטייה מגונה, לא נכונה, מוטעית, ולכן אני שמח שנעשה פה מאמץ, שהוא לא המאמץ הכי גדול, אני מוכרח לומר, כי הייתי שמח מאוד אם שכר המינימום היה עולה עוד יותר, ואפשר היה באמת להעניק רמת חיים סבירה לאותם מאות אלפים שתלויים בשכר המינימום, אבל עדיין יש פה צעד חברתי גדול מאוד. וזה מזכיר לי, לצערי הרב, את העובדה שהממשלה הזאת היא ממשלה, ביסודו של דבר, אנטי-חברתית. חוץ מאשר לייצר משרדים שנושאים את הדגל החברתי המזויף, כמו משרד לשוויון חברתי, וכמו משרד חדש לפריפריה, כל מיני משרדים שעושים גיחוך וצוחקים מהמילה "חברתי", הרי בסופו של דבר, הממשלה הזאת היא אנטי-חברתית. היום ראינו פה בכנסת, ויצאנו יחד להפגין עם תושבים מהצפון, מה שקרוי הפריפריה של מדינת ישראל, והם מייצגים בעיני את ישראל שאנחנו רוצים בה כל כך, שעומדים על הגבול ומגינים, ושהם הגבול בעצם. העובדה שפגעו בהם, הממשלה הזאת ממש בעצם הימים האלה פגעה בהם, פגעה בהטבות המס שלהם, היא המדברת יותר מכול על הרקורד החברתי של הממשלה הזאת. אז ההישג הזה שהושג פה הוא היוצא מן הכלל. הכלל הוא של ממשלה שאינה רואה לפניה את הנושאים החברתיים, פוגעת בשכבות החברתיות, וכך היא תיזכר בהיסטוריה.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. לידיעתכם, רשימת הדוברים סגורה. שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, תודה לך, אדוני שר הכלכלה, שר הכלכלה? הוא שומע, הוא שומע.

אני אספר לו אחר כך. תספר לו אחר כך. אדוני שר הכלכלה, אני רוצה לברך אותך על הבאת הצעת החוק הזאת לכנסת. אני חושב שהרגע הזה, גברתי היושבת-ראש, הוא רגע חשוב. אנחנו מדברים על מהלך ראשון ומשמעותי בדרך לתיקון חברתי ממדרגה ראשונה. אנחנו מדברים בישראל הרבה מאוד על יוקר המחיה, אבל הצד השני של יוקר המחיה הוא העובדה שהשכר כאן בארץ נמוך. השכר נמוך, והשכר נשחק, ויותר מדי אנשים שיוצאים בבוקר לעבודתם ועובדים קשה כל היום לא מצליחים לצאת ולהיחלץ ממעגל העוני. רבותי חברי הכנסת, רוב העניים בישראל הם אנשים עובדים. כדי להתמודד עם הנתון הקשה, הבלתי-נתפס, המזעזע הזה, חייבים להעלות את השכר. אין דרך אחרת. הרווחים עולים, הרווחים לפעמים מרקיעים שחקים, אבל השכר בישראל הלך ונשחק, הולך ונשחק. וכשאני מדבר על העלאת השכר, גברתי היושבת-ראש, אני אומר בצורה ברורה: צריך להתחיל מלמטה, להתחיל מלמטה, משכר המינימום, שהוא במקרים רבים שכר שאיננו מכבד את העובד והעובדת. ולכן, לפני יותר משנה פתחנו ביוזמה של העלאת שכר המינימום ל-30 שקל לשעה. היוזמה הזאת נולדה מהשטח, ממאבק של עובדים, קבוצות עובדים, ארגון העובדים "כוח לעובדים". אנחנו הרמנו את הכפפה הזאת, הגשנו בכנסת הקודמת הצעת חוק בתמיכה רחבה, של 61 חברי כנסת, בדרישה להעלות את שכר המינימום ל-30 שקל לשעה. כך יהיה. אני מברך על כך, אדוני השר. אני מברך על האמירה הזאת.

אבל אני מברך לא על האמירה על הזכויות שלי, אני מברך בעיקר על האמירה ששכר המינימום יעלה ל-30 שקל לשעה, כי זה מה שצריך. זה היעד, ואדוני שר הכלכלה, אני שמח על זה שאתה ותנועת ש"ס אימצתם את הדרישה הזאת ואתם ממשיכים להיאבק על כך. אני רוצה גם לציין את תרומתה של ההסתדרות הכללית, את התייצבותו של אבי ניסנקורן, וההסתדרות הכללית שאפילו יצאה לשביתה כללית בעניין הזה. אנחנו מציינים היום צעד ראשון בכיוון הנכון, צריך לציין גם את המעסיקים,

בהחלט. אנחנו מציינים צעד ראשון בכיוון הנכון, אבל אסור לנו להסתפק בכך. אנחנו צריכים להמשיך לדחוף, להמשיך ללחוץ, להמשיך לדרוש, להמשיך להיאבק, ולהגיע לשכר מינימום של לפחות 30 שקל לשעה.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת יעל גרמן, לא. אה, מה שביקשת זה במקום?

עפר שלח, את ביקשת. איפה עפר?

זה במקום.

אוקיי, ברור. חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח. חבר הכנסת אראל מרגלית. אדוני, שלוש דקות שלך. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מברך על החוק הזה. אדוני השר, אני קיוויתי ששכר המינימום יהיה ההתחלה, אחר כך נעבוד, בתור שר הכלכלה, על חממה בגליל, אחר כך נעבוד על חממה באילת, אחר כך נעבוד על עוד כמה דברים. הלכת לי מהמשרד. ואללה, היו קיתונות על דברים אחרים, אבל כל הנושא של ההשקעה בפריפריה, אין משרד יותר חזק מזה. אני רק רוצה להגיד שתי מילים על הנושא עצמו. מבחינה כלכלית, 1,000 החברות הגדולות ביותר באנגליה, ביוזמתן, לקחו יוזמה והעלו את שכר המינימום באנגליה כדי להימנע מכניסה למיתון. וזה אחד הדברים החשובים ביותר להנעת הכלכלה. והיום זה כבר הרבה יותר מחוק חברתי, זה חוק כלכלי. במדינה שבה יש מצב לא פשוט של האטה, ובמדינת ישראל כרגע יש פחות מ-1% צמיחה, 2% יש צמיחה באוכלוסייה, והצמיחה האבסולוטית היא פחות מ-1% כרגע. יש בעצם, בוא נגיד, מצב של flat, אם לא מיתון. ובמדינת ישראל העניין של העלאת שכר מינימום ברמה של השתתפות של אוכלוסיות נוספות בצורה הרבה יותר משמעותית בכלכלה הוא קריטי. ומפה אני רוצה לקחת את זה לעוד נושא, אני רוצה לקחת את זה לכל הנושא של ההטבות בגליל וכל מה שאנחנו מדברים כרגע.

אני מקווה שנגמור איזשהו מתווה שייתן באמת את מפת ההטבות בצורה אמיתית, ואני מקווה שלא יבוא עוד פעם מישהו מהבית היהודי או מאיזה בית אחר ויפוצץ את המתווה כשנגיע יותר קרוב, ונתחשב גם באזורי העימות גם עם ה"חיזבאללה", כי לא רק ל"חמאס" יש מונופול על העימותים עם ישראל, גם ל"חיזבאללה" יש עימותים עם ישראל. אני מזכיר את זה לכל מי שרוצה לקבל את מפת ההטבות. אבל הדבר הבא, וכבוד השר, אתה תהיה עכשיו בגליל ובנגב, בסדר, אבל הדבר הבא זה לעשות אזור פיתוח א"א לצפון הרחוק ואזור פיתוח א"א לדרום הרחוק, כי אף מפעל לא יבוא למעלות אם הוא מקבל את אותן הטבות בדיוק ביקנעם, ואף מפעל לא יבוא לדרום הרחוק-רחוק אם הוא מקבל את אותן הטבות הרבה יותר קרוב. וחייבים להבין שגם הנושא של קווי עימות וגם הנושא של מרחק מהמרכז חייבים לשנות את מפת ההטבות במדינת ישראל, לא רק בנושא של הטבות מס ליחידים, אלא בהבאת השקעות בעוצמה כלכלית הרבה יותר גדולה. ולכל אלו שאומרים שיש כאלה שכבר מרוויחים יותר והם בדרגה סוציו-אקונומית הרבה יותר גבוהה בצפון או בדרום, אני אומר לכם: אם לא יהיו אנשים שיכולים להוביל עסקים ופרנסה בצפון הרחוק ובדרום הרחוק, אם כל הזמן נסתכל עליהם כמה מעט הכנסה יש להם, לא נזיז את הדברים. נא לסיים. הצפון והדרום יתרוממו מתוך המצוינות שלהם, ולא מתוך המסכנות שלהם. ולכן, האנשים המצוינים, צריך בתוך המתווה החדש לדאוג שהם לא ייפגעו, כי זה משכנתה של אנשים, זה חיים של אנשים, שלקחו את עצמם מהמרכז, העבירו את עצמם לצפון או לדרום, ושם הם רוצים לחיות.

תודה רבה לחבר הכנסת אראל מרגלית. חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר.

שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

כמובן מברכת על העלאת שכר המינימום. אני חושבת שזה דבר חשוב וראוי. יוקר המחיה כאן גבוה וצריך לקנות שירותים ומוצרים, וכמובן צריך את הסכום על מנת לעשות זאת.

ואני אומרת את זה,

השר דרעי, אתה חרתָּ על דגלך את הדאגה לחלשים ולשקופים. ואני רוצה לחזור, כמו שעשיתי בפעם הקודמת כשהייתה העלאת שכר מינימום, ולהאיר איזו פינה שהיא חשוכה ואפלה, שאף אחד לא טרח להסתכל ולראות מה ההשלכות של אותה העלאת שכר מינימום מבורכת על קבוצה מסוימת. אני מדברת על אנשים קשישים סיעודיים ואני מדברת על נכים סיעודיים, שצריכים להעסיק עובד סיעודי כדי שייקח אותם לשירותים וילביש אותם ויאכיל אותם ויעשה את כל אותן פעולות שהם לא מסוגלים לעשות בעצמם. אדוני השר דרעי, אני רוצה לספר לך שעד היום, חרף העובדה שהעלייה בשכר המינימום הייתה לפני כמעט שנה, אנחנו כמעט חוגגים שנה, עד היום לא עלה השכר שמשולם לעובדים. זאת אומרת, אדם שמעסיק עובד סיעודי זר לא מקבל את ההשלמה הזאת לשכר מינימום. אדם שמעסיק צריך לשלם שכר מינימום גם לעובד הזר. אנחנו חתומים על אמנות בין-לאומיות.

לא, זה לא סודר, אדוני השר. וחבל ששר הרווחה, שאמון על אותה אוכלוסייה, על שמירה על זכויותיה, לא נמצא כאן כדי לשמוע את הדברים האלה. הסיעודיים הקשישים לא קיבלו את ההעלאה הזאת, קיבלה קבוצה מאוד מצומצמת של נכים סיעודיים. עכשיו, תראו, זה יפה להתהדר בעלייה בשכר המינימום, זה מיטיב עם רוב האוכלוסייה ואני בוודאי לא אתנגד. אבל, ופה יש אבל גדול, אני דורשת שבוועדה שחבר הכנסת אלאלוף עומד בראשה, ואני דורשת ששר הרווחה, שהוא אמור להיות זה שדואג לנכי הביטוח הלאומי, הוא אמור להיות זה שדואג לקשישי הביטוח הלאומי, אני דורשת שייתנו מענה גם לאוכלוסייה הזאת. לא יעלה על הדעת שהרוב יקבל והמיעוט המושתק, השקוף, השר דרעי, החלש, שאין לו לוביסטים בכנסת, לא יקבל. וההבדל הוא שפשוט הם ייאלצו לאשפז את עצמם במוסדות. למדינה זה יעלה בוודאי יותר. חבל שהדבר הזה יקרה, ואני הייתי מציעה שממשלת ישראל תדאג לכו-לם, כולל האוכלוסיות החלשות.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה מוותר? נעשה חילופים.

חברת הכנסת קסניה סבטלובה. כבוד

חברי חברי הכנסת,

על מנת להגן על אזרחי ישראל. פגיעה אנושה שעומדת לפגוע עכשיו בשכבות הכי חלשות, השכבות שהן בדיוק אלה שמקבלות את שכר המינימום, אלה הם תושבי הפריפריה, הצפון והדרום, שעכשיו הולכות לאבד את הזכות שלהן להטבות המס. חברי וחברותי, אנחנו לא יכולים להרשות לעושק הזה, לעסקה המכוערת הזאת, להתרחש. אי-אפשר שהשכבות החלשות ישלמו על צ'ופרים שהממשלה הזאת רוצה לחלק לחברים שלה. לא ייתכן שאנחנו נשתוק כאשר תושבים שבאו לחיות בקו העימות, באזורים הכי קשים, בנהריה,

בפריפריה, במקומות הכי קשים, במעלות-תרשיחא ובמקומות נוספים, יאבדו את לחם חוקם, יאבדו את האפשרות להתקיים, יאבדו את האפשרות בעצם לקיים את המשפחות שלהם ולהמשיך לבנות את הארץ שלנו. הארץ נבנית,

מאותם האנשים שמקבלים את הטבות המס האלה על מנת להיות באזורים קשים, שקשה למצוא שם תעסוקה, שקשה למצוא חינוך טוב לילדים. האנשים האלה, שגם ככה מקופחים מעצם העניין שהם חיים בפריפריה, שבעיני היא לא פריפריה בכלל. אנחנו מדינה כל כך קטנה, איפה יש לנו מקום בכלל לפריפריה? דין כרמיאל, דין מעלות-תרשיחא, דין בית-ג'ן, דין שדרות, דין ירוחם כדין כפר-סבא, רעננה ותל-אביב. כך צריך להיות. לצערי הרב, המשוואה הזאת לא מתקיימת במדינת ישראל, והשכבות הכי חלשות נפגעות מהעניין הזה. נפגעים אותם עולים חדשים שבאו לחיות בדרום ובצפון, נפגעים ערביי ישראל, נפגעים ותיקים שחיים פה נצח ועדיין מסתכלים בהשתאות על הממשלה הזאת ומחכים ממנה לאיזה מעשה, להזרמה נוספת של תקציבים לאותם האזורים הפריפריאליים שבאמת זקוקים לעזרה של כולנו.

בעצם עוד לא מאוחר מדי למנוע את הפגיעה הזאת, למנוע פגיעה בחלשים ביותר, לא מאוחר מדי עכשיו להושיט יד לצפון ולדרום ולהגיד: חברים, אתם נמצאים שם בשביל כולנו. אתם נמצאים באזורי הספר. אתם יושבים, אתם גב הגבול, אתם גב הגדר. אז תודה לכם שאתם נמצאים שם, ואנחנו אתכם. אנחנו נעזור לכם גם בהטבות המס וגם בהטבות הנוספות שמגיעות לכם לא בחסד אלא בזכות. תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. אני בדרך כלל לא מתייחסת ולא מדברת, אבל אני חושבת שהמתווה שהכינו עכשיו בוועדת הכספים, הודות לגפני, דווקא מיטיב עם כל יישובי הפריפריה ולא רק עם קבוצה. כי עד עכשיו החלוקה הייתה באמת לא הוגנת ולא שוויונית. אז נגיע לדיונים, נחזור לדיונים. חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת. חבר הכנסת איתן ברושי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, השר דרעי, שמסיים את תפקידו, ראוי להערכה על החוק הזה, אבל אפשר לקרוא לזה שמחת עניים. בסופו של דבר, שכר מינימום הוא לא יעד שצריך לברך עליו אלא יעד שלפעמים צריך להתנצל עליו. בשכר מינימום קשה מאוד להגיע לאותם יעדים חברתיים-כלכליים, לרבות פיזור האוכלוסייה וחיזוק הנגב והגליל. אני חושב, מאיר, אני רוצה רגע שהשר ישמע. הוא הולך להיות שר, לפחות הנגב והגליל. לפי דעתי, אין למדינה תוכנית לאומית לתעסוקה. השאלה היא לא מה יהיה שכר המינימום אלא מה המקורות שיאפשרו לעמוד לפחות ביעד הזה. לחלק מהמקומות של היום זה לא קל כלכלית. אבל אני חושב שהממשלה, גם בתקציב 15'-16' וגם על-פי המדיניות של החוק לעידוד השקעות הון, לא מתמודדת עם האתגר של תוספת מקומות עבודה ברמת הכנסה גבוהה עם עדיפות לפריפריה, לנגב ולגליל. ולכן אני חושב שהלקח מהדיון של היום הוא לברך על החוק, אבל לומר שצריך להיערך אליו יותר נכון. בוודאי לא לראות בזה יעד סופי. אני יכול לומר בהקשר הזה שגם התחום של החקלאות, ושר החקלאות איננו פה ושר האוצר איננו, אבל צריך לומר שבתחום של החקלאות יש רבים שזו רמת השכר, בקושי שכר מינימום. החקלאות היא המתקדמת בעולם, והחקלאים במצב הנחות ביחס לארצות, בוודאי במערב. לכן אני רוצה לומר, עם הברכה על החוק, שצריך להיערך למשהו יותר מרשים משכר מינימום, צריך לחזור לעדיפות לאזורים שהוזכרו פה, הנגב והגליל, והוזכרה פה המפה, ולשבחו של גפני ייאמר שהוא מוכן לעשות את מה שהממשלה ברחה ממנו, ובג"ץ רודף אחרי הממשלה, אבל חייבים מצד שני לומר שבמפה שתיווצר, אם גפני ייאות להוביל את זה, צריך לחזור ולומר שיש עדיפות לאומית, והיא לא חמש דקות מכפר-סבא. אני מברך על ההחלטה, אבל מציע לממשלה ולשר הנגב והגליל לומר שהבעיה היא בעיקר בתעסוקה ברמת הכנסה גבוהה וגם מתאימה ליכולת של הדור הצעיר. יש פתרונות בשיכון, יש איכות בחינוך ובאיכות חיים, יש בעיה עם מקורות תעסוקה, ואין למדינה תשובה, ולכן הבעיה היא לא שכר מינימום שלא מאפשר קיום הוגן, הבעיה היא מקומות עבודה שיאפשרו יותר משכר מינימום.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת אחמד טיבי. שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, ביציאה, אחד מחברי הכנסת, לא אגיד מה שמו, זה מתחיל ביו"ד, אמר "בסם אללה". אמרתי לו: אני לא אגיד "אללה אכבר", שלא תתרוקן המליאה. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, מגיעה לך מילה טובה. טוב שהחוק הזה מגיע, בשל. חבל שזה ב-1 בינואר 2017, כי מה יותר חשוב וצודק מאשר לשמור על כבודו של העובד באמצעות משכורת הולמת שתשמור על כבודו, על משפחתו, על הזכות לפרנס בכבוד את המשפחה, כאשר אתה עובד "פול טיים ג'וב" ואתה לא מקבל את המשכורת שתאפשר לך את החיים האלה בכבוד? אני זוכר שעמיתי חבר הכנסת דב חנין, בכנסת הקודמת, הצטרפנו אליו, אני גם רוצה לברך אותך על היוזמה הזאת, יזם הצעת חוק דומה, והכנסת הזאת התעמתה עם הצעת החוק הזאת, כאשר תמיד הקואליציה התנגדה. הפעם המצב שונה, כאשר היוזמה היא של שר הכלכלה לשעבר חבר הכנסת השר אריה דרעי. החוק הזה ייטיב עם הפריפריה, ייטיב עם השכבות החלשות, עם משפחות ביישובים הערביים, ואני מקווה שנוכל יותר ויותר לעמוד כאן כדי לתמוך בהצעות חוק כאלה, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת. מצד שני, לא הבנתי למה השר נפתלי בנט, אדוני השר, מתנגד למתן סמכויות לך בנושאי פריפריה. לא הבנתי. תוכל להסביר? אני לא מתיימר להסביר את השר בנט, זה קשה. אתה לא מגלומן, אתה אומר. לא לא לא, הוא ידבר בשם עצמו. יש הסבר לצונאמי? אתה מנוע. הוא הצביע בעד אתמול. הצביע בעד.

על כל פנים, אני מקווה, גברתי היושבת-ראש, שההצעה הזאת תעבור ותיושם מהר ככל האפשר, גם אם בחוק כתוב: 1 בינואר 2017. אני מודה לך,

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני מברך את שר הכלכלה היוצא על הצעת החוק החברתית הזאת, להעלות את שכר המינימום ל-5,000 שקל. אנחנו יזמנו, וחתמנו על הצעת החוק הפרטית של חברנו לסיעה דב חנין להעלות את שכר המינימום ל-30 שקל לשעה. אני הבנתי משיחה עם השר דרעי שבהסכם הקואליציוני, בתחילת 2018 יש כוונה באמת להעלות את שכר המינימום לשעה ל-30 שקל. מובן שמגיעה מילה טובה גם להסתדרות ולמעסיקים שהסכימו להעלות את שכר המינימום ל-5,000 שקל ול-5,300 שקל. אדוני השר דרעי, המרחק בין 5,300 ל-30 שקל לשעה הוא לא גדול, אם אנחנו מביאים בחשבון ש-186 שעות כפול 30 שקל, זה נותן לנו 5,500, 5,600 שקל,

אנחנו מעלים בהצעת החוק הזאת ל-5,300.

5,300 ל-5,600, הוא כזה קצר, שאני חושב שאז אפשר לדבר על ליישם את זה. אבל אני רוצה לנצל את העניין הזה ולהגיד שלא מספיק שאנחנו מחוקקים את החוק הזה, אדוני השר, אלא צריך לבדוק ולעמוד על זה שהחוק הזה ייאכף, כי אנחנו יודעים שבהרבה מקומות, אדוני השר, לא אוכפים את החוק הקיים הזה אפילו היום, ב-4,700 שקל, 4,750 שקל, בהרבה מקומות לא אוכפים את זה, במיוחד במגזר הערבי, במגזר שלכם,

שלא אוכפים,

יש מקומות, אבל אנשים לא מתלוננים על זה. יש הרבה דרכים גם לעקוף את החוק הזה. לכן אני מבקש גם ממשרד הכלכלה לעמוד על זה שאנחנו נאכוף את החוק הזה, ולא רק שאנחנו, גברתי היושבת-ראש, נחוקק חוקים, במיוחד כשאנחנו מדברים על שכר שהוא לא כזה גבוה. אנחנו מדברים על 47% מהשכר הממוצע. אני חושב שצריך להעלות את זה ולתת, במיוחד שאנחנו מדברים על,

מגזרים שהם אפילו לפי הסטטיסטיקה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גם נשים ערביות, גם המגזר הערבי, נא לסיים. 35% מופלים לרעה מהשכר הממוצע במשק. לכן, כל הכבוד וברכות לשר אריה דרעי על החוק הזה. תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת עמיר פרץ. שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אין ספק שההחלטה שמתקבלת היום בכנסת היא החלטה שמעבירה ממד חיובי מאוד אשר ליחס, גם לשכבות החלשות, אבל גם לתפיסה חדשה של הכלכלה הישראלית. הניסיון לצייר את שכר העובדים בישראל כאיזה נטל, כאיזו נקודת סיכון למעסיקים, הוא אחד הניסיונות הבעייתיים ביותר, ואני שמח ששר הכלכלה לא הלך שבי אחרי הניסיונות האלה, בדיוק להפך. כי הרי אנחנו יודעים מה קורה אם נניח מחר אנחנו מחליטים לתת תוספת של 100,000 שקל לכל אלה שמרוויחים חצי מיליון שקל בחודש.

במקרה הטוב, הוא היה קונה אולי עוד איזה יהלום במנהטן, אולי מצרף את זה לחשבונות הבנק שלו. שקל אחד לא היה חוזר לתוך המשק הישראלי. שקל אחד מהתוספת הזאת. לעומת זאת, כאשר יש מיליון איש שהולכים לקבל עוד 300 שקל, 400 שקל, זה 400 מיליון שקל בחודש, שהם מתקרבים, בואו נניח שאנחנו מגיעים למצב שבו יש לנו קרוב ל-5 מיליארד שקל, שכל שקל מהם חוזר לתוך המשק הישראלי. 5 מיליארד שקל בשנה, והממשלה מייד מרוויחה 17% מע"מ, מייד יש פעילות משקית מאוד גדולה, שהעסקים הקטנים, הם הרי הכתובת המרכזית לאותם עובדי שכר מינימום. ומה שטוב בעובדה שאתה מחוקק חוק, שאתה לא מבחין בין אדם לאדם, לא בגלל גזע, לא בגלל דת, לא בגלל מין. אין פה שום ניסיון של אפליה בין נשים לגברים, בין נשים עובדות לגברים עובדים, אין אפשרות להפלות בין ערבי ליהודי. שכר המינימום הוא אחד המפתחות הנכונים ביותר למאבק חברתי, למאבק כלכלי. ואני בוודאי מי ששם את שכר המינימום מה שנקרא על המפה הישראלית כבר שנים רבות, ואומר פעם אחר פעם שאם יש מישהו שרוצה כלי מרכזי שבו אפשר לצמצם את הפערים, הרי זה שכר המינימום. אני זוכר את הימים, חברי השר אריה דרעי זוכר גם כן, האשימו אותך שתגרום לאבטלה בכל המשק, יפטרו את כל העובדים בגללך.

עמדו כאן אנשים שהאשימו אותי שאני הולך להרוס את הכלכלה הישראלית, שומו שמים, תהיה פה אבטלה המונית. עד שקמתי ואמרתי להם: השתכנעתי, אני הולך לעשות הפגנה נגד העלאת שכר המינימום, האבסורד היה כל כך גדול. ולכן אני גם מברך על כך שמדובר פה בהסכם, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי זה לא משנה, אני לא שייך לאלה שיושבים ביציע ופתאום אומרים: רגע, המגן הזה עשה ככה והחלוץ הזה ככה.

יש הסכם, יש ממשלה, יש הסתדרות, יש ארגוני מעסיקים. חשוב מאוד שנושא מהסוג הזה, שהוא נושא שמשפיע על כל המהלכים בתוך המשק הישראלי, מגיע בהסכמה, ואני מברך אותך על כך. איך לומר לך, חברי דרעי, אתה תמיד יודע לבחור מה פרס הניחומים שאתה מקבל. ואם זה פרס הניחומים שלך, אתה יודע מה, אנחנו משתתפים במסיבה הזאת, לא בחדווה גדולה, אבל לפחות עם איזה טעם טוב.

תצליח בדרכך, חברי השר דרעי, כשר לענייני פריפריה. אנחנו מקווים מאוד שזה לא יהיה המהלך האחרון.

תודה רבה לחבר הכנסת עמיר פרץ. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. ושוב, שלוש דקות שלך. גברתי היושבת-ראש, תודה, מכובדי השרים, שכר המינימום היום 4,650. שכר מינימום לשעה, 25 שקלים. זה המצב הקיים. ועכשיו הפרס, איך אמר חבר הכנסת עמיר פרץ, פרס הניחומים, לאור העזיבה, ההזזה, 300 שקל. 5,300. אני משתכר 4,650 עד 5,300, כמה זה נותן לי? 700 שקל. 700 שקל עובד בשכבה החלשה אמור לקבל עד 2017. זה המצב שאנחנו דנים בו, 700 שקל, כל עובד אמור לקבל, על-פי המתווה הקיים, עד 2017. וזה התמוה בעיני, ואני מאוד מקווה שנקבל את ההבהרה על הסוגיה, הכול בהוראת שעה,

מה זה הוראת שעה? בעוד שנה לא תהיה ממשלה, בעוד שנה יבואו מרכיבים אחרים, אז זה הוראת שעה. המצב לא מאפשר, על פניו, על פניו מה שכתוב. כתוב על סכום שכר המינימום לחודש לפי הוראת שעה. אז אני מבקש לקבל הבהרה, כי זה כמו לדרוך במקום. הסוגיה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה, עכשיו אנחנו, בוועדות השונות בכנסת, בכספים, בכלכלה, בכל הוועדות, דנים ביוקר המחיה. כל אחד משתמש במשפטים: אני רוצה להוריד את יוקר המחיה. רפורמת הקורנפלקס, הפטם, הבנקאות, מתווה הגז, כולם רצים תחת הכותרת: הצרכן המסכן, שאני רוצה לתת לו הגנה, להילחם ביוקר המחיה. בינתיים הורדתי את המע"מ מ-18% ל-17%, ויוקר המחיה, כלום לא קרה לו, המחירים אותם מחירים. אז מה ראיתי אני בכל הרפורמות, ואני אשליך על מה שכתוב כאן? דואגים למי שיש להם, דואגים למעסיקים. הצרכן ויוקר המחיה זאת ססמה, שימוש בשביל להעביר את הרפורמה. אדוני השר, וכל מי שבאמת אכפת לו הנושא הזה, אי-אפשר להפריד בין יוקר המחיה לשכר מינימום. אנחנו עכשיו מאשרים את שכר המינימום בתנאי, בתקווה, שאכן זה יתממש, אבל אל לנו שמחר נמצא את הדרכים העוקפות איך יוקר המחיה יעלה כדי לקזז את כל התוספת. והנושא הנוסף, אכיפה. האכיפה, עכשיו אצל המעסיקים יתחיל שלב, נא לסיים. אני מסיים, גברתי. שלב הקומבינות. ברגע שזה 5,300,

אני אעסיק אותו לפי שעות, כדי לתת פחות ביטוי. נושא האכיפה, אדוני השר, לא פחות חשוב מכל הצעת חוק שאנחנו מביאים כאן, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהצעת חוק כזאת. תודה, גברתי. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן כבל, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי. שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, קודם כול, מגיעות לך ברכות. זה צעד שהוא לא מובן מאליו, זה צעד שמדברים עליו רבות, וכאשר מישהו מביא אותו לידי מעשה ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל, אז, מגיעות לך ברכות. מגיעות ברכות גם להסתדרות ולמעסיקים על כך שאתם קידמתם את השינוי החשוב הזה של העלאת שכר המינימום. כן צריך להתייחס למה שהעלתה חברת הכנסת קארין אלהרר, אני אומר את זה גם כיושב-ראש שדולת הגמלאים. אני מכיר את המצוקה הזאת מאוד מאוד מקרוב. זה עוול שנעשה גם בפעם הקודמת שהעלינו את שכר המינימום, והדרך לפתור את הסוגיה הזאת אחת ולתמיד זה פשוט להצמיד את הקצבאות, או את מתן התשלום לקשישים הסיעודיים בעבור המטפלים לשכר המינימום. אחרת אנחנו משיתים עול כבד מדי על הקשישים הסיעודיים. אני רוצה להגיד עוד מילה על שוק התעסוקה הישראלי. אני מאוד מאוד שמח שהצלחנו, ומגיעות פה מילים טובות גם ליושב-ראש ועדת הרווחה אלי אלאלוף, הצלחנו להוציא מחוק ההסדרים את הסעיף שמדבר על הקשחת הקריטריונים בדמי אבטלה לאנשים צעירים.

גברתי היושבת-ראש, מאנשים צעירים אנחנו מצפים לעבוד, הם בשיא כוחם, הם חרוצים, הם משכילים, יש להם כוח, והם לא צריכים להיות סמוכים על שולחן אחרים, בטח לא על שולחן הממשלה,

בואו נזכור דבר אחד: שוק התעסוקה הישראלי הוא פראי, והוא נצלני באופן כללי, וביחס לאנשים צעירים אפילו עוד יותר. שיעור האבטלה הכללי במשק הוא בערך 6%; כשאנחנו מדברים על אנשים צעירים זה כבר מתקרב ל-10%. אתם רוצים לדבר על משרות חלקיות? אם אנחנו מדברים על כמה אנשים צעירים מחליפים את מקום עבודתם כל שנה, זה מתקרב ל-25%. זה אומר ששוק התעסוקה אומר לאנשים הצעירים: אם יש לכם שני חלומות פשוטים, להקים בית ולגדל משפחה, אין לכם היום אפשרות לעשות את זה בשוק תעסוקה שלוחץ את השכר כלפי מטה ויש בו איזה חוסר יציבות כרוני בכל מה שקשור לאנשים צעירים בתחילת דרכם בשוק התעסוקה. אני חושב שאחת הדרכים להתמודד עם הדבר הזה, אדוני השר, וטוב שאתם עושים את המהלך הזה, היא העלאת השכר. אני מאוד מקווה שזה ישפיע לא רק על שכר המינימום, אלא גם על שאר רמות השכר במשק, ותבורכו על הצעד הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני אשתף במה שאמרתי לשר דרעי לפני חצי שעה. אני חושבת שזה לא יום כל כך קל, וההחלטה שלו להתפטר מראשות משרד הכלכלה, בלי קשר לנסיבות הבעייתיות שבהן היא נעשתה, מצערת בעיני, כי הרגשתי שבמשרד הכלכלה, התעשייה, המסחר,

השר דרעי,

שמאוד מאוד מאוד אכפת לך. ואני חושבת שזה עצוב שהמשרד הזה יישאר כך, באיזה מין שליטה-לא-שליטה. מובן שאני מברכת על ההחלטה לחתום על העלאת שכר המינימום, ובאמת בעיקר על ההסכמה ועל ההבנה המשותפת. היכולת הזאת לתאם בין ההסתדרות לבין המעסיקים לבין הממשלה היא באמת יכולת בלתי רגילה ומשמעותית מאוד מאוד מאוד למשק. עמיר פרץ לא נמצא כאן, אבל אני חושבת שגם הוא, כיושב-ראש ההסתדרות, ידע להוביל את המהלכים האלה, ואני מאוד מאוד שמחה שאנחנו עדים לשיתוף פעולה בהקשר הזה. מי מאתנו שהיה,

עכשיו האתגר הגדול הנוסף שלפתחך, ואני מניחה שאתה מכיר היטב ומקרוב את המחאה שתושבי קו העימות בצפון, הגליל המערבי, מובילים. אני מוכרחה לומר לך, אני זוכרת אותך בוועדת כספים, לפני חודשיים בערך, מציג את תקציב משרד הכלכלה, ויושב שם די מלא על ההודעה שהוציאה הממשלה, הוציאו ראש הממשלה ושר האוצר בנושא של הפחתת המע"מ, זה כבר נראה לנו כמעט היסטוריה עתיקה. ואני אומרת לך, השר דרעי, את הכסף הזה של הפחתת המע"מ, שאף אזרח במדינת ישראל לא ירגיש הפחתה בגינו, בכלל, את הכסף הזה אנחנו צריכים גם כדי לטפל ביישובי קו העימות, גם כדי לטפל בעסקים קטנים, גם כדי לטפל בחיזוק שוק התעסוקה, בשילוב אנשים בשוק התעסוקה, אין סוף לצרכים, גם כדי לטפל ביישובים בפריפריה. הכסף שקיבל השר דרעי כדי לטפל בנגב ובגליל לא מספיק, בואו נגיד את האמת, הוא לא מספיק כדי לטפל בכל הצרכים, והממשלה חייבת לתת את הדעת, אנחנו דיברנו על זה. בסופו של דבר אתה רואה בוועדת כספים שהלוביסטים מגיעים בשם יישובי הצפון. יהודה ושומרון וההתנחלויות כבר לא זקוקים ללוביסטים, יש מי שידאג להם.

כל שנותר לנו לקוות, אחרי שבירכנו על שכר המינימום, זה שבאמת באמת לנגב ולגליל, וצריך להגיד, אגב, מי שמוטרד ממה שקורה פה,

אנחנו יושבים בירושלים, אנחנו יושבים במקום מוגן. גם ירושלים סובלת מבעיות מאוד מאוד קשות, ולא רק בעיות ביטחון, בעיות תעסוקה איומות. אז גם את זה הייתי מוסיפה לשר דרעי,

אם למישהו באמת באמת אכפת, ואני מאמינה שלשר דרעי אכפת. אז בבקשה, בואו נשנה את סדרי העדיפויות באמת ונטפל בהם באמת. חבל על מיליארד השקל של הפחתת המע"מ, חבל. תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת יוסי יונה.

מיליארד, אמרתי מיליארד?

4.5 מיליארד, נא לתקן את זה, גברתי היושבת-ראש, אני גם רוצה להתחיל בדברי ברכה לשר דרעי, בוודאי להסתדרות, לאבי ניסנקורן, וכפי שאתה גם ציינת בצדק, השר דרעי, שגם המעסיקים היו חלק בדיל החביב הזה ששכר המינימום הועלה, אז אני מקווה שזו תהיה איזו דוגמה גם עתידית לשיתופי פעולה נוספים מהסוג הזה. אנחנו כולנו הרי יודעים שעד כמה שהתיקון הזה, עד כמה שהצעת החוק הזו היא חיובית ואנחנו תומכים בה, הרי שאין בה משום מתן פתרון אמיתי לבעיית הפערים המאוד-עצומה שמאפיינת את החברה הישראלית, ולא רק את החברה הישראלית. אנחנו יודעים היום, על-פי מחקרים בין-לאומיים, שאחד מהגורמים המרכזיים ביותר לפערים החברתיים הוא פערי השכר. אנחנו למעשה רואים שיש איזו תנודה מפחידה של ההון ושל העושר העולמי בידיים של מעטים, ונישול הולך וגדל של השכבות המוחלשות, בעולם בוודאי, וכן בישראל. הפתרון הוא,

ודאי שהעלאת שכר המינימום זה דבר חיובי, ויש להעלות אותו גם הלאה. אנחנו צריכים לגשת לסוגיה הזו משני כיוונים שונים, גברתי היושבת-ראש: האחד, בוודאי, אנחנו צריכים לחזק את התשתיות המקצועיות כך שהן יהיו יותר מוּטות עבודה גבוהה, ואין נכונות במהלך השנים האחרונות, והלוואי שיהיה שינוי, שיביאו להשקעות מאוד מאוד משמעותיות בתחום הזה של הכשרה מקצועית,

מוטה שכר גבוה, ומצד שני,

איגודים מקצועיים שיכולים להבטיח את כוח המיקוח של העובדים. זוהי בעצם תנועת מלקחיים שיכולה לתת פתרון משמעותי לבעיית העוני בחברה הישראלית.

אני מברך על הצעת החוק הזאת, ודאי שאנחנו תומכים בה, אבל אנחנו יודעים שהיא, אני לא הייתי אומר טיפה בים, אבל בוודאי, רק צעד קטן, ואני מקווה שיבואו צעדים גדולים יותר בעתיד, כדי שייתנו מזור ופתרון לבעיית הפערים בחברה הישראלית. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת זוהיר בהלול. שלוש דקות.

תשבחות, ואתה בוודאי ראוי לכך, ולכן אני לא רוצה להכביר דווקא בסוגיה הזו. מכיוון שמאז אני מכיר את פועלך אני יודע כמה איש אופרטיבי אתה, ונדמה לי שיש כאן הפניית ראש מאוד קריטית לרבדים מאוד חלשים בתוך החברה הישראלית.

כלומר, הפניית המבט אל עבר השכבות האלה. אבל, לצערי הרב, מר דרעי, אדוני הרב, אתה נמצא בקואליציה שתכליתה, אם אני רוצה להיות יצירתי, זה ד"ר ג'קיל ומיסטר הייד. מצד אחד, מעניקים לנדכאים בתוך החברה הישראלית תוספת משמעותית, גם אם מדובר בכמה מאות שקלים, ואם מישהו חושב שמדובר בלעג לרש,

זה סכום מאוד מאוד קריטי למשפחה ענייה ודחוקה במדינת ישראל. אבל מדוע כיניתי את הקואליציה שאתה נמצא בקרבה "ד"ר ג'קיל ומיסטר הייד"? כי הם יודעים גם לקבל ממך את המחוות האלה, אבל מצד שני הם יודעים להחריב. כי ברגע שמפחיתים את הטבות המס מהפריפריה, בעצם מה עשינו ומה עוללנו לחברה הישראלית החלשה? כי מה לעשות, אינני יודע אם אנחנו עדיין מטמיעים את העובדה שיש ישראל החזקה וישראל הישנה, החלשה, הדחוקה, הנאנקת יום-יום תחת הנטל. הפחתת הטבת המס לפריפריה ולגליל היא קריטית, היא גורלית, היא כמעט בבחינת מיתה בעריסה. לא יכול להיות שמדינת ישראל תבצע את התהליכים הגרזיניים האלה כלפי אוכלוסייה שמשוועת להטבות המס. הטבות המס פוגעות במרקמי החיים בין ערבים לבין יהודים, בעיקר בגליל. הפחתת הטבות המס יוצרת אנדרלמוסיה ושיסויים הדדיים בין ראשי ערים שונים ומגוונים. היא גם יוצרת את מדיניות ההפרד ומשול, מכיוון שזו הרי תכליתה של ממשלת בנימין נתניהו, לבצע בצורה לוליינית ולהעלות לדרגת האמנות הגבוהה ביותר את העניינים היומיומיים. ראש עיר שמקבל הטבה, יקבל את שוט הביקורת מהצד השני של ראש עיר שהפחיתו באופן קריטי 4% מהטבות המס,

מקרבו ומקרב תושביו ואזרחיו. ולכן, אני מאוד מעריך את פועלך, אבל הייתי מאוד מצפה ממך, כאיש אמיץ שהערכים הם בקרבו, לומר את דברו בצורה המפורשת ביותר לאלה שהוא עובד אתם, ובעיקר לזה שמוביל את הקואליציה של ממשלת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת אורן חזן. שלוש דקות, אדוני.

כבוד היושבת-ראש ידידתי, השר דרעי, שתכף נברך אותו רבות בשם כל עם ישראל, חברי וחברותי חברי הכנסת, האמת שאני קצת מבולבל. תכננתי לעלות ולדבר על החשיבות של העלאת שכר המינימום, אבל זכיתי להזדמנות פז, שר האין-ביטחון החליט להופיע במליאה. הגיע הזמן שאנחנו אולי נזכה לקבל הסברים ותשובות מהשר. הגיע הזמן שאולי השר, שאמון על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, שאמון לשמור על כבוד ראש הממשלה, על כבוד החלטות הקבינט, שאמון ליישר קו עם יתר שרי הממשלה למען האזרחים שבחרו, יבוא וייתן לכולנו הסברים: מדוע הוא ממשיך להפקיר את ביטחון אזרחי מדינת ישראל, מדוע חדשות לבקרים, במקום להתעסק באופן אידיאולוגי וענייני בתשובות אמיתיות ומעמיקות איך אנחנו מתמודדים, זה השר שעושה את עבודתו נאמנה, ואני מהאופוזיציה.

בוחר בכל זאת להתמודד עם טובת הפלסטינים. אני כבר לימדתי אותך שחמור קופץ בראש. שאני לא מתייחס לרמות של הדיון הזה. תפקידנו כחברי הכנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה. יכול להיות שאני טועה, אולי מה שלמדנו בבית-הספר אינו נכון. אבל איך אנחנו יכולים לפקח על עבודת הממשלה כאשר שר הביטחון בוחר ביודעין שלא להופיע בפני ועדת החוץ והביטחון חודשים רבים, בוחר ביודעין שלא לבוא ולענות על שאלות, בוחר ביודעין פעם אחר פעם לשלוח את השכפ"ץ שלו, את סגן שר הביטחון, למבוכה אחרי מבוכה, עם תשובה שפעם אחת היא עניינית ואחרי רגע היא מתהפכת. איך יכול להיות מצב שהשר מסוגל לעמוד ולהסתכל על עצמו במראה כשגל הטרור הזה מרים את ראשו והוא לא יודע להתמודד אתו? אולי הגיע הזמן שהשר יקבל החלטות? מה עם שכר המינימום?

נרשמתי לעוד נאומים היום, אני מבטיח שאני אדבר אליך נאום שלם היום. דורש ממך, אם הדברים נכונים, מינימום התפטרות מהקואליציה. אני אגיד את זה בצורה ברורה: פניתי לראש הממשלה, כמו אחרים שפנו,

אתה יודע מה, אני רוצה לספר לך: אחרים אומרים את אותם דברים, רק מפחדים להגיד אותם בקול. אני לא מפחד. אני שלוּחם של אלה שבחרוני, ואגיד את דברי בצורה נחרצת: כאשר יש לך שר אין-ביטחון, שמעניין אותו הכיסא ולא הנושא, עדיף שישים את המפתחות. ולעניין החוק שלשמו התכנסנו: אדוני השר דרעי, אני רוצה לאחל לך בשם כולנו תודה רבה על זה שהחלטת לקדם ברגעים האחרונים של ישיבתך על כיסא שר הכלכלה את נושא העלאת שכר המינימום. הנושא הזה הוא חשוב.

מי שמפריע לו,

מוזמן לקום ולצאת. אגיד את זה בצורה ברורה: אני אמשיך להגיד את הדברים בלי פחד, בלי מורא, בלי חשש וגם בלי לשים לב לגיחוכים שלכם. זה לא ישפיע עלי.

ומילה אחרונה: תודה לך, השר אריה דרעי.

שר האין-ביטחון בוגי יעלון, הגיע הזמן שתשים את המפתחות ותלך לחפש כיסא אחר. תודה רבה לחבר הכנסת אורן חזן. חברת הכנסת מרב מיכאלי. אפילו האופוזיציה לא מדברת בסגנון כזה לשר בממשלה. אפילו האופוזיציה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חבר הכנסת חזן, זמנך תם. אדוני שר הכלכלה, אומנם יושב-ראש ועדת הכספים מעסיק אותך, ואני יכולה להבין שקשה לעמוד בקסמו של יושב-ראש ועדת הכספים. הוא באמת מהכובשים שיש לנו בפרלמנט הישראלי, דבר שהולך לפניו,

שמו הולך לפניו מזה שנים ארוכות, הוא והקסם שלו, עם הזקן, ועם המעיל הארוך ועם הכיפה השחורה. כל אלה ועוד הולכים ביחד בראשות ועדת הכספים, גפני, אתה שומע מה הולך פה? הוא מפסיד כזה דבר. מאז ולעולם. ממש. חבר הכנסת גפני, אתה עושה את עצמך או שאתה שומע אותנו? לא, קיבלת כל כך הרבה מחמאות עכשיו.

חבר הכנסת גפני, הפסדת.

אין, אבוד.

כל כך הרבה מחמאות היום. הוא שומע, אבל

אין דבר, חבר הכנסת מקלב, הוא יעדכן אותך. בקיצור, אדוני שר הכלכלה, אני רוצה לברך אותך על החוק הזה, אבל בואו נשים לב שהוא נכנס לתוקף,

הפעימה הראשונה תעלה ב-1 בינואר 2017, חברות וחברים. זה לא שמחר בבוקר אנחנו נוסיף לשכר המינימום סכום שיביא אותו ל-5,000 שקלים, ולא שבעוד ארבעה חודשים הוא יגיע ל-5,300 שקלים. כשהוא יגיע, בעזרת השם, לך תדע מי פה בכלל תהיה בכיסא הזה או בכיסא אחר או בכל אחד מהכיסאות שלכם בממשלה הזאת. אני רוצה, בבקשה, להגיד שני דברים בהזדמנות הזאת. 1. ככל שההעלאה הזאת מבורכת, היא אפס קצהו של המצב הקשה מאוד של האזרחיות והאזרחים בישראל מבחינת השכר. הבעיה הכלכלית-חברתית הגדולה ביותר בישראל היום היא השכר. השכר שלנו תקוע, השכר הריאלי לא עלה כבר 15 שנה. לא רק שכר המינימום, השכר לכל רוחב הסקאלה, או אורך הסקאלה, איך שתרצו אותה. לא פלא שישראליות וישראלים לא יכולות לקנות משרוך נעל ועד דירה. הגיע הזמן שהממשלה הזאת תעשה צעדים אקטיביים להעלאת השכר לכל הרוחב במשק הישראלי. ודבר שני שאני רוצה להגיד: זה נפלא שאנחנו מעלות ומעלים את שכר המינימום, אבל יש אוכלוסיות שלא תוכלנה לעמוד בהעלאה הזאת, שהן תצטרכנה לשלם למטפלות והמטפלים שלהן, לעובדות ולעובדים הזרים שלהם. אדוני שר הכלכלה, חובה עלינו להעביר הצעת חוק שאני הגשתי ומונחת על שולחנה של הכנסת, שבכל פעם שיש העלאה של שכר מינימום יועלו הקצבאות לאלה שהם זכאיות וזכאים להן.

גם חברת הכנסת קארין אלהרר הגישה הצעת חוק כזאת, ואתם סירבתם לה. חובה עלינו, כי אחרת אנחנו מעמידות קשישות וקשישים, חולות וחולים ואוכלוסיות מוחלשות אחרות במצב שהן צריכות לשלם, בצדק, העלאה שמגיעה לעובדות ולעובדים שלהם, אבל בשום אופן אין להם מאיפה. לכן החוק הזה לא יהיה שלם בלי העלאה של הקצבאות בהתאמה. אני קוראת לך, משום שעוד לא הגשת, למיטב הבנתי, את מכתב ההתפטרות שלך, ממש לפני שאתה עוזב את המשרד, לדאוג שגם זה יקרה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת עפר שלח. תודה, גברתי היושבת-ראש. אנחנו, חברי יש עתיד, אני מניח שכל חברי הבית הזה, נצביע הרי בסופו של דבר בעד העלאת שכר המינימום, מי מאתנו איננו בעד ההעלאה המוצדקת הזאת. אבל כמו חברתי מרב מיכאלי, שדיברה פה קודם, גם אני לא יכולתי שלא לשים לב לתאריך שמוטבע על ההעלאה הזאת, שהוא ינואר 2017. שנזכה כולנו. הצער שהדבר הזה מעורר בי, שר הכלכלה היוצא, הוא על מה שהוא בעיני, ואני אומר את זה,

יש בינינו יחסי ידידות, אני אומר את זה בצער על החמצה מאוד מאוד גדולה. תפקיד שר הכלכלה הוא תפקיד שבכוחו יכולת לעשות דברים לא רק עבור השקופים והאנשים ששלחו אותך, אלא עבור עם ישראל. דברים אדירים. זה כל המיקרו של הכלכלה הישראלית: לפתוח חסמים, ליצור הזדמנויות, לפתוח את שוק העבודה ולעשות דברים שמשנים מהיסוד. ורק משום שהממשלה הזאת לא מסוגלת להעמיד שני שרים בקו ישר, רק משום שהדבר הפשוט הזה של מתווה הגז, תהיה בעדו או תהיה נגדו, צעד שלא היה צריך להגיע לפה, שלא היה צריך להיגרר כמעט שנה, הצלחתם לעשות ממנו את הסמטוחה הכי גדולה בתולדות הממשל הישראלי. רק בשביל זה ורק משום שאתה הכנסת את עצמך למצב שבו אתה מצביע בעד משהו ולא מוכן לעשות את מה שנגזר ממנו, אתה עוזב את המשרד הזה והולך לגמ"ח, מקבל כסף, תחלק אותו פה, תחלק אותו שם. לא תשנה סדרי עדיפויות, לא תשנה דברים מהיסוד, לא תעשה את הדברים הגדולים שאנשים ששלחו אותך ואותי, לא משנה מי הצביע בעד מי לכנסת, מצפים שייעשו. והסמל של זה אולי, שהאקט האחרון שלך הוא בפטור מחובת הנחה של העלאה בשכר המינימום, שתיכנס לתוקף בעוד שנה וחודש. ועל זה, אדוני השר, צר לי.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אליעזר שטרן. אלעזר.

שלוש דקות שלך.

אדוני השר, רציתי להצטרף לכל המברכים, ואולי לדבר פה בשמם של כמה מאלה שהולכים ליהנות ממה שאנחנו מחליטים עכשיו. לפני כמה שבועות, בפרשת בראשית, היה לנו דיון בבית-הכנסת על "נעשה אדם". וכמו שאתה מכיר את זה, שואלים: עם מי הקדוש-ברוך-הוא התייעץ? כשהייתי מפקד בה"ד 1 כתבתי על חובת ההתייעצות. אבל אומרים שהקדוש-ברוך-הוא התייעץ עם מלאכי השרת. ואז היה דיון מתי נבראו מלאכי השרת ואיך נראו, והיו כל מיני הסברים. לצערי הרב, בשלושת השבועות האחרונים אימא שלי הייתה מאושפזת במחלקה האונקולוגית בתל-השומר ונפטרה שם. טיפלו בה יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים. כשנכנסתי למחלקה וכשיצאתי, אמרתי: עכשיו אני יודע איך נראים מלאכים הצוות הזה שטיפל שם. בדקתי, ואני יודע שחלק מהמטפלים שם הם כאלה שצמודים לשכר מינימום. אני מודה לך, אם יורשה לי, גם בשמם, שגם האנשים הפשוטים האלה שעושים עבודה, כמו שאני אומר, של מלאכים, ייהנו מההחלטה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. אני מבקשת מחברי הכנסת לחזור למקומם, כי אנחנו מגיעים להצבעה.

רבותי, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום,

(תיקון), התשע"ו 2015, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום,

(תיקון),

עברה בקריאה ראשונה ועוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מי מבקש?

בבקשה תרשמו: מירב בן ארי, מאיר כהן, עמיר פרץ, עבדאללה אבו מערוף,

זה הכול מקליטים,

יעקב

כל מי שלא אמרתי את שמו ורוצה לרשום את ההצבעה,

עוד? דב חנין. את שמך אמרתי. זאב אלקין, השר אורי אריאל, יוסף ג'בארין, טלב אבו עראר, מנואל טרכטנברג אמרתי, זוהיר בהלול.

המדינה, ואנחנו צריכים להצביע. תציג את הבקשה יושבת-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה חברת הכנסת קארין אלהרר. רבותי,

אנחנו ממשיכים בדיונים. גברתי,

חבר הכנסת טלב אבו עראר,

אני לא רואה מי, סעדי. כן, גברתי, אני מבקשת להמשיך.

סעיף 9 לחוק מבקר המדינה קובע את הגופים אשר יעמדו לביקורתו של מבקר המדינה. נוסף על כל הגופים המצוינים מפורשות כגופים העומדים לביקורת מעצם טיבם ומהותם, כגון משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, רשויות מקומיות ועוד, קובע סעיף 9(6) לחוק כי הביקורת תחול על ”כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיעמדו לביקורת על-פי חוק, על-פי החלטת הכנסת או על-פי הסכם ביניהם לבין הממשלה”. השירות הלאומי-אזרחי מופעל באמצעות גופים ועמותות המוגדרים ”גופים מוכרים" בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס”ב 2002. הודעה על הכרה בגוף מוכר מפורסמת ברשומות. הואיל והגופים המוכרים מספקים שירות ציבורי ומעניקים למתנדביהם מעמד והטבות מטעם המדינה, ראוי שגופים אלו יהיו במעמד של גוף מבוקר, כך שיתאפשר למשרד מבקר המדינה, ובאמצעותו לציבור, לוודא שמערך השירות הלאומי מתנהל באופן תקין ובהתאם לנורמות ציבוריות ראויות. בממשלה הקודמת סגן שר האוצר בדק את התנהלות הגופים המוכרים ומצא שחיתות, לא אחר מזה. בדוח מבקר המדינה 65ג חזר מבקר המדינה על המלצותיו מדוח קודם שעסק בנושא וקרא להחיל את הביקורת על הגופים האלה לאלתר. זה שנים שעמותות השירות הלאומי נהנות מכספים רבים של המדינה בזמן שהביקורת לא חלה עליהן. כגופים שאמונים על צעירים רבים שרוצים לתרום, מחובתנו לוודא שהם עושים את עבודתם בצורה הגונה ושוויונית. חשוב לציין כי אף עמדת הממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי בהצעת חוק שירות אזרחי, אשר אושרה בקריאה ראשונה לפני כמה חודשים ומונחת על שולחנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, היא כי יש להחיל את הביקורת על הגופים המוכרים. צריך לשים את הדברים החשובים על השולחן: בזמן שכנסת ישראל מפוררת החלטות וחקיקה קודמת שלה, גם פה אנחנו רואים שהגופים האלה לא מצליחים לעבוד בצורה מבוקרת. לפיכך, וכדי שלא לעכב עניין חשוב זה עד להשלמת הליך חקיקתו של חוק שירות אזרחי, שהוא חוק מורכב, החליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה בישיבתה ביום ט”ו בחשוון, 28 באוקטובר 2015, להמליץ לכנסת לקבל החלטה, לפי סעיף 9(6) האמור לחוק מבקר המדינה, שלפיה כל גוף מוכר, כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי, או כל הוראת דין אחרת שתבוא במקומן לעניין זה, יועמד לביקורת מבקר המדינה. לדעת הוועדה יש עניין ציבורי רב בכך שכל הגופים יהיו מבוקרים. העמדת הגופים האלה לביקורת תגביר את השקיפות בפעילותם, תביא לייעול בתפקודם ואף תביא לשינוי לטובה ברמת מערך השירות הלאומי-אזרחי כולו.

בשלב הזה של הנאום הייתי אמורה לברך את הקואליציה על כך שהיא מצטרפת ותצביע בעד ההצעה. קרה דבר נורא מוזר. היה דיון בוועדה לביקורת המדינה, שהשתתף בו השר הממונה, השר אורי אריאל, הייתה הצבעה של חברי כנסת, שהיו בעד, השר ידע על קיומה של הצבעה, ולא אמר דבר, להפך, גם הממונה על המינהלת אמר שהדבר קבוע בחוק ולכן אין סיבה להתנגד. ופתאום היום, בבואנו להצביע במליאה, קרה דבר מוזר: הקואליציה התגייסה להצביע נגד. אני רק תמהה ושואלת: ממה הם מפחדים? הטענה שבוודאי ישמיע השר הממונה היא שיש חוק, והסעיף הזה קבוע בחוק, ולכן אין צורך בהצבעה של הכנסת. אז אני אגיד לכם, החוק הזה נגרר בכנסת ישראל שבע שנים, ותנו לי לנחש שייקח לפחות שנה וחצי להעביר את החוק הנוכחי. עכשיו תגידו לי אתם: יש להם משהו להסתיר? אני קוראת לכל חברי חברי הכנסת להצביע בעד השקיפות ונגד החושך וחורים שחורים במדינת ישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. ישיב בשם הממשלה השר אורי אריאל. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת והשרים, אני מודיע פה מעל הבמה, שבניגוד מוחלט למה שאמרה חברת הכנסת קארין אלהרר, בסיכום עם יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אלי אלאלוף, הדיון יתקיים בעוד כשלושה שבועות ויסתיים, אני עונה לך. והוא יסתיים, בעזרת השם, במושב החורף הזה. היות שבחוק, כפי שציינה המציעה, יושבת-ראש ועדת הביקורת,

כפי שהיא ציינה, זה מופיע בחוק, החוק מונח לפניכם. לבוא היום דרך ועדת ביקורת ולהגיד: לא, אנחנו נחיל על הגופים המוכרים מה שיהיה בעוד חודשיים בחוק, לא מקובל, לא נהוג, לא נכון, ועם כל הכבוד לחברת הכנסת קארין אלהרר, ויש לי, יושבת-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, אין לזה שום שייכות למציאות עכשיו. אני מודה לך על הדיון הפורה שהיה בוועדה, השתתפתי בו. יחד עם זאת, אני מצטער שאני צריך להתנגד,

כי המקום הוא בחוק, והחוק יטפל בזה. שנייה, אני מוכן לענות, אני רק לא שומע. שנייה, יאיר, חבר הכנסת לפיד, סליחה. אני, כמי שפרסם את ניגוד העניינים שלי, אני חושב הראשון בבית הזה, כמי שמפרסם לוח זמנים כל חודשיים, ובעוד כמה ימים יצא עוד, ונדמה לי שבינתיים אין אחרים שעושים את זה, ואמון על השקיפות, אני אגיד בזהירות, לא פחות מאף אחד מיושבי הבית הזה, אני מאחל לכולנו שתלכו בדרכי, חברת הכנסת סתיו שפיר, פרסמי את לוח הזמנים שלך, תעמדי את בשקיפות לפני שאת מטיפה לנו.

אני מבקש לדחות את ההצעה ולהביא את זה במסגרת החוק, יתקיים דיון, חברי הכנסת מוזמנים,

זה חוק מאוד חשוב, והרמקול יותר חזק ממך. את רוצה לדבר? אחרי, לא בצורה הזאת של צעקות. אני מבקש מחברי הבית לדחות את ההצעה. תודה.

אם את מאשרת לי שאלות, אז אני מוכן שעת שאלות על העניין. לא לא לא.

תודה רבה, כבוד השר. על-פי בקשת הממשלה אנחנו עוברים להצבעה שמית. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת, להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי,

משתתף בהצבעה ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן,

אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור,

איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, נגד יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן,

דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון,

איתן כבל,

אלי כהן,

יצחק כהן,

מאיר כהן,

משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, בעד ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי,

יריב לוין, אינו משתתף בהצבעה אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן,

עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן,

נחמן שי,

סילבן שלום, נגד עפר שלח,

איציק שמולי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה, גברתי. נא לחזור על שמות של חברי הכנסת אשר לא השתתפו בהצבעה עד כה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד אלי בן-דהן, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא,

אינו נוכח יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם נמצאים באולם חברות או חברי כנסת אשר לא השתתפו בהצבעה עד כה? גפני? חבר

(קוראת בשם חבר הכנסת) משה גפני, נגד יש עוד?

גברתי, נא לסכם את ההצבעה ולהציג לנו את התוצאות. בעד, 32 חברי כנסת, נגד,

הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות חוק כדלקמן. ימסור את ההודעה השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת חבר הכנסת יריב לוין. גברתי היושבת-ראש,

חברות וחברי הכנסת, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה, על דעת הממשלה, להודיע במליאת הכנסת על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג 2013, הצעות חוק, הממשלה, 784, מיום 8 ביולי 2013, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112), התשע"ד 2013,

826, מיום 23 בדצמבר 2013. תודה, אדוני השר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48, הוראת שעה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סמולנסקי, סלומינסקי. לא סמולנסקי, ימיניסקי קיצוניסקי. את רואה? הם מוציאים עלי שם רע. אני צוחק. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני רוצה להביא בפניכם את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48, הוראת שעה), התשע"ו 2015. בדרך כלל, הנוהל הרגיל הוא, שכשמדובר על הוצאה לפועל, הרשם, כשיש כל מיני תהליכים, המיטב הוא שידברו פנים אל פנים. החייב מופיע בפני הרשם, מדברים, ועושים את זה פנים אל פנים. דע עקא, שיש אזורים בארץ שעדיין, ההוצאה לפועל קיימת, אבל הרשם מגיע לשם פעם בשבועיים. אילת עד אשדוד. עכשיו, ניקח את אילת, יש שלושה מצבים שעליהם אנחנו מדברים: מצב ראשון, צריכים לעשות חקירת יכולת, ואם לא מקיימים אותה בתוך פרק זמן מסוים, מטילים סנקציות על החייב. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, דיונים בצו הבאה, שהחייב נדרש להיות מובא בפני הרשם בתוך 24 שעות. דבר שלישי, דיונים בדבר מאסר של חייב מזונות. מי שחייב מזונות ולא משלם, אם עוצרים אותו, בתוך 24 שעות חייבים להביא אותו בפני הרשם. בשלושת המצבים האלה, ניקח, נניח, את המצב הראשון: מגיע אדם באילת, שרוצה שיעשו עליו חקירת יכולת, והוא מגיע להוצאה לפועל, והוא לקח יום חופשה.

אומרים לו: אדוני, הרשם לא נמצא, יבוא בעוד שבוע וחצי. מה עושים? הוא הולך לאבד עוד יום עבודה, או שייקחו אותו, גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להירשם, או שייקחו אותו ברכב מאילת לתל-אביב, או למקום אחר, ואין שום סיכוי, כי יש שתי ניידות באילת. לטובת האיש עצמו, מצד אחד, שלא יטריחו אותו שוב, לבוא עוד הפעם ולבזבז ימי עבודה או לנסוע כאלה מרחקים,

לטובת המערכת, שהמערכת לא תצטרך להתגייס, אדם ברכב, שאין לה, באילת, להסיע אותו לתל-אביב, שזה עולה הון תועפות וזה ייקח הרבה זמן. באה הצעת החוק הזאת ואומרת שיש אפשרות שהדיון בין החייב לרשם יהיה בהתוועדות חזותית, יש מכשירים, נרכשו, ברמה מאוד גבוהה, שמאפשרים לחייב ולרשם להסתכל האחד על השני בצורה ישירה, הוא רואה את כל המערכת, והוא יכול לדבר, וככה הוא חוסך לו הרבה זמן. בדוגמאות האחרות, נניח, אם מישהו לא משלם מזונות, והמשטרה תפסה אותו באילת, ואם ישחררו אותו עכשיו הוא ייעלם להם ולא יצליחו לתפוס אותו אין רשם, אז שוב אומרים: הפתרון שיכול להיות זה היוועדות חזותית. זה פותר גם לאנשים וגם למערכת, זה נותן פתרון טוב. הדבר הזה נוסה בדין הפלילי במשך שלוש שנים, והדוחות על כך הם דוחות טובים מאוד. בעולם הדבר הזה קיים, ואנחנו רוצים להחיל את זה גם פה, כפיילוט, רק באזור אילת עד אשקלון או אשדוד, כפיילוט למשך שנתיים. כל זה מותנה, בלבד שהחייב, כלומר האיש עצמו, מסכים שהדיון ייערך בהתוועדות חזותית ולא פנים אל פנים, והרשם מדבר אתו ומבין שהאיש מבין את המשמעות ונתן הסכמה מרצון, ואם זה כך, כל הצדדים מרוויחים מהנושא הזה. אז מאחר שאני חושב שבדיונים הייתה הסכמה כוללת ואין התנגדויות, אני מבקש מחברי לאשר את זה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, שייכנס, זה חוק ראוי ומועיל, שייכנס לספר החוקים.

תודה רבה לחבר הכנסת סלומינסקי. לא הוגשו הסתייגויות ולא נרשמו דוברים, ולכן אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקשת מחברי הכנסת לחזור למקומם. אנחנו נצביע בנפרד בקריאה שנייה ובשלישית. מי בעד?

נא להצביע. סעיף 1 נתקבל. 28 בעד, שבעה נגד. מה אצלך, אחמד? אחמד טיבי הצביע בטעות והוא מבקש להצביע נגד. גם אני. באסל גטאס אותו דבר? באסל גטאס אותו דבר, הצביע בעד ומבקש נגד. נחמן שי הצביע בעד ומבקש להצביע נגד, ואיל בן ראובן הצביע בעד ומבקש להצביע נגד. עד כאן. זה לא משנה את התוצאות. כרגע, בעד, 28, נגד, 7, והתוספות הקטנות שהיו כאן. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. רבותי, אנחנו מייד עוברים להצבעה בקריאה שלישית. נא להצביע, אותו חוק, בקריאה שלישית. חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48, הוראת שעה), התשע"ו 2015, נתקבל.

22, נגד, 12. אורן חזן מבקש להצטרף בעד. אורן חזן, אתה מצביע בעד? בעד. גם חברת הכנסת שרן השכל מבקשת להצביע בעד. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48, הוראת שעה), התשע"ו 2015, עברה בקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אדוני, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, איפה יש פה "אדוני השר"? יש, יש.

אה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו 2015. לפי הדיווחים שקיבלנו, מ-2014 ל-2015 חל גידול של 97% בהפרות של יידוי אבנים, וזה תופס יותר משליש מכל העבודה של המשטרה והפרקליטות. במילים פשוטות: מכת מדינה של זריקת אבנים, וכולנו עדים למה שזה גורם, אנשים, ילדות, אנשים נהרגו כתוצאה מזריקת אבנים. וכשיש מכת מדינה אז המערכת צריכה להתגייס ולעשות דברים שהם חריגים ושבאופן רגיל לא היינו עושים אותם. אבל מאחר שזו מכת מדינה אז אנחנו כן הולכים לעשות את זה, כמו שעשו את זה בעבירות מין, ברגע שזה נהפך למכת מדינה, עשו את הדברים האלו. אני מתכוון לשני תחומים בנושא שבהם הצעת החוק הזאת שעולה משנה מהנוהל הרגיל. דבר ראשון, חוק מינימום.

אם עד היום, כשמישהו זרק אבן על רכב נוסע ובמקרה האבן פגעה ורק הזיקה ולא הרגה, וזה מגיע לבתי-המשפט, לפעמים השופט מסתכל על המקרה הזה כמקרה בודד ואומר: במקרה הזה, אם זה רק נניח נער או מישהו, ולא קרה שום דבר, או קרה רק נזק,

על זה אני אתן 20 שנה או משהו אחר, ונותן לו כמה חודשים. למה?

אבל האבן הזאת היא פוטנציאל לרצח, היא פוטנציאל להרוג. במקרה היא לא הרגה. ואנחנו רוצים לחסום, שלא יקרה מקרה כזה, ולא נחיה בנס שהיא רק הזיקה ולא הרגה. עכשיו, השופטים, לצערנו, לא תמיד מסתכלים כך. ודבר נוסף, כשהיו שיחות עם מערכת המשפט התברר, מראים לנו, שהפרקליטות מראש באה לבקש, במקום 20 שנה, באה לבקש שלושה חודשים, ארבעה חודשים.

כבר הפרקליטות מתייחסת לזה בזלזול, ומדובר על מכת מדינה. ועל כן, כדי לחסום את זה, באנו ואמרנו בהצעת החוק הזאת שצריך במקרה הזה שיהיה חוק מינימום. הכוונה: חמישית מהעונש המקסימלי. ואני אומר שוב, עשו את זה גם בנושא של עבירות מין, יש חוקי מינימום. כלומר, אם העונש הוא 20 שנה, חמישית מזה זה חמש שנים, ופירוש הדבר שהשופט יכול לתת עונש בין חמש ל-20. לא פחות מחמש. וכנ"ל גם הפרקליטות. הפרקליטות לפי זה לא יכולה לבקש פחות מחמש שנים. אבל בכל אופן, לפעמים יכולים להיות מקרים ייחודיים או משהו כזה, אז הכנסנו פה שבמקרים מיוחדים מאוד מאוד יש אפשרות לרדת מתחת לעונש המינימום, אבל אז צריכים להסביר את זה ולרשום את ההסברים למה. אבל באופן כללי, לפחות כהוראת שעה, ניסן, אתה היית יושב-ראש ועדת הכספים, נו? אתה אמור לדעת מספרים. חמישית זה לא חמש. חמישית זה ארבע שנים. אז זה כנראה צריך להיות 25 שנה. לא, זה פחות, זה 20 וארבע, חמישית. אם אתם רוצים לשנות את זה לחמש שנים,

אוקיי, אז אם אנחנו מסכימים על זה, אז חמישית, וזה יהיה ארבע שנים, ותוכלו להצביע בעד. אתה תמלא בעצמך את תפקיד השופטים, אוקיי, אז תוכלו להצביע בעד, זה בסדר גמור.

תוכלו להצביע בעד, וזה בסדר גמור.

נכנסו עוד כמה שינויים קטנים בצד הזה של העניין: שיידוי אבן, לא רק על רכב אלא גם יידוי אבן על בן-אדם, גם הוא ייכנס, שאם כתוב "רכב", לא התכוונו רק רכב אלא גם בני-אדם, ועוד תיקונים מהסוג הזה. זה תחום אחד של החוק הזה. הנושא השני שקיים בנושא הזה הוא שאם זרק את זה הנער והוא נכנס למאסר, אפשר לשלול מההורים את כל אותן גמלאות ביטוח לאומי, קצבת ילדים, בגין אותו ילד, נער,

במאסר. ההורים ייענשו בנושא הזה שהם, איך אומרים, לא יקבלו את הקצבה, גמלאות הביטוח הלאומי, של אותו נער. כלומר, יש בחוק הזה שני אלמנטים, אני מסכם. אלמנט אחד הוא חוקי מינימום: חמישית מהעונש המקסימלי, הדבר השני, שיש אפשרות,

לא אפשרות, במידה שהנער זורק את זה ונכנס למאסר, ואותו אתה לא יכול להעניש, אתה מעניש את ההורים בגינו.

כל מה שהוא זכאי לקבל, מעניש פעמיים: גם את הנער וגם את ההורים.

את הנער לא, הוא יושב בבית-סוהר ועושה חיים אולי.

הוא עושה חיים. הוא הרי לא מקבל את הגמלה, הוא לא מקבל את הקצבה, זה ההורים מקבלים. אז בחוק הזה, יש לנו עוד חוק אחר כך, בחוק הזה, בגין זה שזרק אבן וזה פוטנציאל לרצח, המדינה לא תיתן, לא יכול להיות שאתה נותן סטירה למדינה והמדינה עוד נותנת לך תשלום. אז המדינה, בגין אותו נער, לא תשלם, לא קצבאות ילדים, לא גמלאות ביטוח לאומי, להורים. אלה שני הדברים.

אנחנו נמצאים במצב של מכת מדינה, ואני חושב שכל אחד מאתנו צריך להצטרף ולאשר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת סלומינסקי. אנחנו עוברים להנמקות של ההסתייגויות. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת. בהתאם לסיכומים, עשר דקות לרשות אדוני. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, מדובר כאן בהצעת חוק שמוטב היה לולא הגיעה לכנסת ולולא היינו דנים בה ולולא היינו מגיעים לשלב שאנחנו צריכים לאשר חוק כזה, שאנחנו חושבים שהוא מהווה כתם שחור בספר החוקים של מדינת ישראל. ולא רק, אדוני היושב-ראש, מבחינה פוליטית אנחנו מתנגדים להצעת החוק הזאת, גם מכיוון שאנחנו חושבים ואנחנו אומרים ואמרנו את זה וחזרנו, שהפתרון לכל מה שקורה בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, הוא לא פתרון משפטי ולא על-ידי הצעות חוק כאלה ואחרות ולא על-ידי ענישה קולקטיבית. מה לא ניסיתם? הריסות בתים? הרסתם מאות בתים. שלילת תושבות של מזרח-ירושלים מירושלמים תושבי ירושלים המזרחית, שהיא שטח כבוש לפי המשפט הבין-לאומי? שללתם מאז 1967 יותר מ-15,000 תעודות זהות. התנקשויות בעזה? גם ניסיתם. מעצרים מינהליים? ודאי וודאי. איזה אמצעי לא ניסו הממשלות העוקבות? האם זה הצליח? ודאי שלא. כי הממשלה הזאת מודה, אדוני היושב-ראש, שהמדיניות שלה בירושלים המזרחית נחלה כישלון צורב, והעובדה שירושלים המזרחית נכבשה לה מחדש בחודש האחרון, גדרות נבנו, בטונדות סגרו את מרחב החיים לשכונות עיסאוויה, סילואן, א-ת'ורי, אל-מוכבר, צור-באהר. וזו הודאה מצדה של ממשלת ישראל שמדובר בשטח כבוש, כמוהו כיתר השטחים שנכבשו בשנת 1967. גם בחקיקה, הממשלה הזאת וקודמותיה לא בחלו בשום אמצעי ובשום חקיקה על מנת כביכול להיאבק בהתנגדותו של העם הפלסטיני לכיבוש. אתם לא רואים שכל המדיניות הזו שלכם נכשלת פעם אחר פעם, ולא משנה איזה חוקים אתם מביאים? כי עם שוחר שלום, שוחר עצמאות, שרוצה להשתחרר מהכיבוש, הדברים האלה לא יעצרו בעדו. לכן צריך לשנות את המדיניות בכיוון של חתירה לשלום, קץ לכיבוש ומתן תקווה ואופק לצעירים האלה, ורק כך אפשר להביא רגיעה ושלום לשני העמים. ניסיתם רק לפני כמה חודשים, בחודש יולי, במושב הפתיחה של הכנסת, גם שמענו אותם דברים מחבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב-ראש ועדת חוקה, וגם אותם נתונים, שמדובר במכת מדינה ושמדובר בגידול של עשרות ומאות אחוזים בזריקות אבנים בירושלים המזרחית. זו הייתה ההצדקה לחוק שהתקבל ואושר בקריאה שנייה ושלישית להחמרת העונשים על מיידי אבנים עד כדי כך, חבר הכנסת זוהיר בהלול חברי, ל-20 שנה. אבל עוד לא יבשה הדיו על החוק הזה, איך שאמרנו בוועדת חוקה, החוק הזה רק עכשיו נתקבל, הפרקליטות רק עכשיו הגישה כתבי-אישום לפי החוק הזה, והם ביקשו להחמיר בענישה לאור החוק הזה, אבל כנראה ממשלת ישראל והקואליציה לא סומכות אפילו על בתי-משפט בישראל. אתם לא סומכים על השופטים. שמענו עכשיו את יושב-ראש ועדת חוקה אומר: השופטים לא מבינים, הפרקליטות לא מבינה, רשויות הביטחון לא מבינות. אז מי מבין? יושב-ראש ועדת חוקה הוא זה שמבין יותר מאשר בתי-המשפט והפרקליטות? הקואליציה מבינה יותר מבתי-המשפט? מי אמר שיש שופטים בירושלים? אנחנו אמרנו? גם אמרתי. אני זוכר שהם קיבלו את זה. אני אומר שצריך לתת שיקול דעת לשופטים. השופט שדן בתיק, יש בפניו כל הנתונים, כל העובדות, כל התמונה, הנסיבות האישיות של הנאשם, אבל לא רק. רק ב-2012, אדוני היושב-ראש הוא גם עורך-דין במקצועו, רק ב-2012 נתקבל תיקון בחוק העונשין, הבניית שיקול הדעת. אז קבעו שבית-המשפט יקבע את מתחם הענישה, את העונש ההולם לעבירה, ויקבע את העונש הראוי לנאשם במקרה הספציפי הזה. גם על זה אתם לא סומכים? מה קרה? מה קרה, ניסן? מממשים את זה? מממשים את זה. אני הראיתי לכם בוועדת החוקה. הבאתי מספר רב של פסקי-דין, של תקדימים, שנתנו עונשים של שלוש שנים, של ארבע שנים על יידוי אבנים לעבר אוטובוסים. נתנו שש שנים ושבע שנים כאשר יש חבלה. שרת המשפטים באה לכאן והביאה שני פסקי-דין, שלושה פסקי-דין, שנתנו מאסר על-תנאי ועבודות שירות. אני לא ראיתי אתכם ולא את חברי הכנסת החרדים, כשאז היו נאשמים ברחוב היהודי, במגזר היהודי, שבית-המשפט פטר אותם בלא כלום, נתן להם עונש בלי הרשעה. לא שמענו אף אחד מכם שבא להתקומם על זה. אתם באים פה ומבקשים דברים לא חוקיים, בניגוד לחוק. זה לא חוקתי להטיל עונשים על הורים, להטיל קנסות על הורים. אתם חושבים ששלילת קצבה של ביטוח לאומי לילד שזרק אבן ומוכן להיכנס לכלא לכמה שנים, קצבת ילד של 180 שקל, שנשמור על הילדים שלהם, זה מה שימנע ממנו לזרוק אבן? 200 שקל בחודש? מה קרה לכם? אתם מטילים אחריות על הורים.

הורים שהם לא צד במשפט, הורים שהם לא נאשמים במשפט, אתם באים ומטילים עליהם אחריות? או שמטילים קנסות. הרי בית-משפט מטיל קנסות, אדוני היושב-ראש, אתה יודע שמטילים קנסות ב-10,000 שקל ו-5,000 שקל? זה חמש שנים של קצבאות ילדים. כל זה לא עוזר לכם ולא יעזור לכם. אתם מבקשים הוראת שעה. למה בביטוח לאומי זו לא הוראת שעה, אדוני היושב-ראש? גם היועצת המשפטית של הוועדה שאתה עומד בראשה, עורכת-דין סיגל קוגוט, אמרה שלא ראוי לתת עונש מינימום על עבירה, של 332א(ב), שזו זריקת אבן בלי כוונה לפגוע, אמרה לכם שזה לא ראוי ולא מתאים לתת עונש מינימום של חמישית מ-20 שנה, שנתיים על זריקת אבן שלא יכולה לפגוע ואין כוונה לפגוע. אז גם על זה אתם מצפצפים? אדוני יסיים בבקשה. ולכן שיקול דעת של בית-משפט זה אלף-בית במשפטים, במערכת משפטית. אנחנו חושבים שהחוקים האלה צריכים לעבור מהעולם. לא צריך לאשר חוקים כאלה שנותנים גושפנקה לאכיפה בררנית, תודה,

עשר דקות עמדו לרשותך. ואתם יודעים שהחוקים האלה מיועדים רק למגזר הערבי ולא למגזר היהודי.

לכן כל הקואליציה מתגייסת.

לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו מתנגדים בתוקף. ומילה אחרונה לספסלי האופוזיציה. אני אמרתי בישיבת ועדת החוקה: אני פונה לכיסאות הריקים, גם פה יש כיסאות ריקים, צריכים להיאבק בחוקים האלה, להיאבק בטרור, וגם כאן יש מחלוקת מה זה טרור, חבר הכנסת סעדי, זמנך תם. עמדו לרשותך עשר דקות, שזה הרבה. אבל צריכים להיאבק בזה באמצעות פתרונות מדיניים ולא פתרונות משפטיים. תודה, אדוני. זה לא חוק? תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, איננו פה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

חמש דקות לרשות אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבעיר תבערה גדולה. האש פשטה ובערה ובערה

ליד מר נתניהו יש דלי של מים ודלי של בנזין, והוא כל הזמן בוחר דווקא בדלי של הבנזין. שופך ושופך בנזין והאש רק גוברת. צריך להגיד לנתניהו שאי-אפשר לכבות שרפה עם בנזין. אי-אפשר פשוט. אפילו קוסם כמוהו לא יכול לעשות את הדבר הזה. והנה יש מבול של חקיקה, שהיא במצב הנוכחי בבחינת בנזין על האש הבוערת. זה גובל בטירוף. יש חקיקה שהיא עניין של פסיכולוגים, אני חושב. איזה טירוף זה להעניש אבא על מעשי הבן? איזה טירוף לקבוע עונשי מינימום בחקיקה? איזה טירוף, על זריקת אבן, שנים ארוכות של מאסר? איזה טירוף לקבוע שילד שזרק אבן ולא פגע באף אחד, אבא שלו יישא בעונש, בעוד ילד, אותו ילד באותו גיל, שדקר בחור בבית-הספר, אבא שלו לא יוענש? איזה מין היגיון זה? איזה מין היגיון? מי המטורף שממציא חקיקה כזאת? על אבן שלא פוגעת יש עונש מטורף, בעוד שילד שדקר בסכין ופצע מישהו ולקחו אותו לבית-חולים ואולי נגרם לו נזק בלתי הפיך, אבא שלו לא יישא באחריות. איזה מין חקיקה זאת? אני בשנותי בכנסת תמיד שמעתי את המשפט: Hard cases make bad law. אבל לא כל כך bad, זה כבר מעבר. אנחנו במצב של Hard cases make crazy laws, חוקים מטורפים. אי-אפשר לקחת את החוק הזה, הוא מחוץ לסקאלה של צדק, איזשהם ניואנסים של חקיקה, הגזמה, מידתיות. זה שבר, איך אומרים, את כלי המדידה. זה כמו לשים מדחום רגיל של תינוק בשמן רותח. המדחום קופץ, נשבר. אתם שוברים את הכלים כאן, ואתם צריכים לדעת שזה לא יעזור, ואתם יודעים שזה לא יעזור. הרי ניסיתם ולא עזר, דיכאתם, והאנשים שאתם מדכאים רק מחריפים ומגבירים את המאבק. הרי אמרו לכם, ואני יודע שהיו דיונים ונכתבו דברים, שחקיקה כזאת תהיה בומרנג, אבל אתם עומדים על כך. אז זה לא צורך ביטחוני מה שאתם אומרים, זה יצר נקמנות פרימיטיבי. פעם אמרו שיש הנהגה ויש אספסוף. עכשיו ההנהגה היא האספסוף. אני אמרתי בנאומי הקודם שאפלטון, שדירג את סוגי המשטרים, הוא שם את שלטון האספסוף בתחתית הסולם כשלטון הבזוי ביותר, המסוכן ביותר והמרושע ביותר והרע ביותר. פה יש שלטון אספסוף שמביא חקיקה כזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, הוא נמצא פה?

לא נמצא פה. יכול להיות שהוא חזר ללמוד שיעור בחשבון, כי אצלנו בטייבה חמישית מ-20

זה רק בגלל שאתה דוקטור. נכון, יכול להיות. בבית היהודי זה חמש, יכול להיות שזה קשור בהתחשבנויות בחטיבה להתיישבות, אני לא יודע. שם הכול עניין של מספרים קלוקלים. מה המחזה שבפניו אנחנו עומדים? של רשתות חברתיות סוערות, טוקבקיסטים שמבקשים להחמיר וראש ממשלה הפועל בהתאם. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתנהג כמו אחרון הטוקבקיסטים בישראל: תובעים בפייסבוק להרוס יותר, והטוקבקיסט בלשכת ראש הממשלה נענה, והוא אפילו "בזאייט", כלומר מחמיר,

ומביא הצעה משלו: לשלול תעודת זהות כחולה מ-100,000 פלסטינים ירושלמים מאחורי חומת ההפרדה. ואז הוא זורק עוד הצעה: להרוס עוד בתים ולהרוס רטרואקטיבית בתים מלפני שנתיים-שלוש. נדמה לי שעד היום, חבר הכנסת מיקי לוי, נהרסו יותר מ-1,300, 1,400 בתים. אפילו מבחינת תפיסת הביטחון הישראלית, זה מרתיע מישהו? כמו שאמר חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי בנאומו המצוין כאן: לשלול קצבה של 200 שקל מפלסטיני מרתיע אותו?

מרתיע את השכנים?

אבל במחנה הפליטים שועפאט שלשום, כשאמרו שלוקחים את תעודת הזהות, ראית מה הייתה התגובה של אותם אזרחים: לא, אנחנו רוצים להיות אתכם. לא אתכם מרוב אהבה.

רוצה שנתמודד כל יום עם זריקות אבנים על הרכבת הקלה? עם סיכון של אזרחים, לא רק יהודים, גם ערבים,

אתם יכולים להתבשם באהבה העצמית ובגאווה המזויפת שיש לכם, אתה יכול להוריד את המסכה מעל הפנים. שכאילו בגלל תעודת הזהות והביטוח הלאומי וכמה מאות שקלים הפלסטינים בירושלים המזרחית יבטלו את השאיפות הלאומיות שלהם. אתם חושבים שאפשר לבטל שאיפות של עם על-ידי ביטוח לאומי? קצת צניעות, קצת ראיית המצב נכוחה.

אתם חושבים, הממשלה, ראש הממשלה והממשלה חושבים שמה שלא הלך בכוח ילך ביותר כוח. הרסנו כמה בתים, לא עזר? נהרוס עוד יותר. רק ככה אתם מבינים, רק בכוח. ואז אנחנו באים ואומרים לכם: הדיל אל-השלמון, רחמת אללה עליה, נורתה והוצאה להורג שלא בצדק. אמרנו את זה אז, תקפתם אותנו. אמרנו שאפשר היה לעצור אותה. אפילו מישהו במשפחה שלה אמר שאפשר היה לירות בה ברגל. במשפחה. ותקפתם אותנו: איך אתם מעזים לומר דבר כזה? ואז פתאום תחקיר של הצבא היום אומר שלא היה צריך לירות בה, אפשר היה לעצור אותה. ככה ההרג הנורא והמיותר הזה של הדיל אל-השלמון היה אחת הסיבות העיקריות להמשך ההתפרצות, חבר הכנסת מיקי לוי. כי הפלסטיני שרואה איך יורים כמו בציפור, ללא ערך חיים, מפילים, ואחר כך, אתם יודעים מה עשו החיילים? חבר הכנסת טלב אבו עראר, הפשיטו אותה, צילמו אותה וחילקו את זה בווטסאפ. הזבלים האלה, זה לא נכון, זה לא נכון. השפלים האלה. (בערבית: החיות.) תמונות שלה, החיילים צילמו אותה כשהיא מופשטת. זה לא נכון. איך את יודעת שזה לא נכון?

אנחנו פנינו לפייסבוק שיבטלו את הדפים האלה. רגע רגע,

והחיילים צילמו אותה והקליטו בווטסאפ.

בסיפורים זה לא פתרון, אתם מעלים על דעתכם, ? אומר, חבר הכנסת טיבי. שקר, שקר. מה, כי החייל הוא יהודי? לא יכול להיות, לבדוק אם אין עליה חגורת נפץ, אם היא לא נושאת עוד סכינים. הרגתם אותה, הפשטתם אותה ושלחתם את זה בווטסאפ. לא, הרגנו את הטרור,

אל תסית עוד. חברי הכנסת טיבי וחזן, תודה.

חברת כנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג'

תעזבו את החיילים והשוטרים, אז עכשיו אתם משתתפים, בשביל הסתה? חבר הכנסת חזן, תודה. הילדים שלי צופים עכשיו. קיבלתי הודעה שהם מסתכלים עכשיו, רוצים לראות את אבא שלהם.

לפחות נעשה עבודה יפה כלפי הציבור וננהל דיאלוג מכובד. זה לא חינוכי לעשות דה-לגיטימציה לחיילי צה"ל, זה לא חינוכי. לא היית רוצה שהילדים שלך יראו את זה. מצאתם שיטה, מה עשית פה? היה פה דיון, מה שכואב. אל תגיד כואב, למה לא הקשבת לדברים שאתה, פה. מילא הרגתם אותה, אבל להפשיט אותה? טיבי, למה אתה לא מקשיב לחברת הכנסת ברקו? אישה דתייה, אה, היא אישה דתייה, היא לא מחבלת. כואב לך להגיד את המילה "מחבלת". היא דתייה. חבר הכנסת אורן, בואו ניתן לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן את זמנה.

היא רוצה לדבר על בורא עולם באל-אקצא, כשהיא בכלל אתאיסטית. זה קטע גדול, הטפה לדת מתוך אתאיסטיות. חבר הכנסת חזן, כבוד היושב-ראש, חברי כנסת וחברות כנסת נכבדים ונכבדות, האמת, מה אפשר עוד להגיד על החוק הזה, שבגלגול השני שלו כבר רוצים לחוקק גם את המינימום שאפשר לשפוט מישהו על יידוי אבנים? אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אי-אפשר להתנער מהעובדה שזה חלק מתגובות היסטריות, לצערי הרב, שקורות ושמבוצעות בימים האלה, אם בעניין חקיקה, אם בהחלטות של צעדים שננקטים בשטח, ודיבר עליהם, אתה יודע מי אתה, איזה רמה אתה. אני יותר טוב ממך, חבר הכנסת חזן, בבקשה. מציצן, רוצה רק לראות אותה. אם בחוקים האלה, אם ברצף החקיקה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, ואם באובדן השליטה על-ידי נקיטת אמצעים בשטח, שכולנו, ומי שרוצה,

יכול לראות יום-יום, אם בירושלים המזרחית או במקומות אחרים. זה רק מעיד על היסטריה, ועל פעילות שהיא כמעט יוצאת, אובדן שליטה טוטלי. החוקים האלה הם בדיוק הביטוי למצב חוסר האונות וסיום הדרך שהגיעו אליהם נתניהו וממשלתו,

חסר אונים, בסדר. אני אחכה ליום שאני אתקן את הערבית,

כשתדברו על הדוכן. העברית שלך מצוינת, ודיברת מצוין, מה לא בסדר, העיקר שהמסר יעבור, לא שהשפה תהיה טובה. העיקר המסר, והבעיה, שכנראה המסר לא עובר.

כמה שנצליח לדבר עברית רהוטה, המסר לא עובר. זו התוצאה של מצב של אדם, של ממשלה שלא יודעת לאן ללכת, כי בעצם בדרך הנכונה היא לא רוצה ללכת. הממשלה הזאת לא רוצה ללכת לדרך של סיום הכיבוש. מה שקורה בירושלים המזרחית זה בדיוק ביטוי של עם שמתנגד לא רק לכיבוש, אלא לכל החבילה שבאה עם כיבוש: להשפלות היומיומיות, להרג, לרצח של כל יום. כנראה אנחנו מסתובבים בעולם וירטואלי שונה לגמרי. גם שם יש סגרגציה. כן היו תמונות של הפשטת הבחורה לאחר שנורתה, וכן יש סרטים שאנחנו רואים יום-יום מה עובר על הצעירים, כאשר עומדים באמצע הרחוב, שעוצר אותם הצבא, מפשיט אותם לעיני כולם, עושה עליהם מישוש ומשפיל אותם, ואחר כך שואלים למה הילדים שרואים כל זמן, ונושמים את הגז המדמיע בתוך הכיתות שלהם, ומרביצים להם, ולפעמים עוצרים אותם, למה יוצאים? יוצאים וזורקים אבנים כי לא מצאו דרך אחרת להגיד, אנחנו מתנגדים לכיבוש הזה. אבל הכי מדאיג בחוקים האלה, ויכול להיות שהחוקים אלה יעברו, ועוברים כל יום חוקים כאלה, הכי מדאיג במצב הזה זה היום שאחרי. אחרי שכל זה יסתיים, ואני אומרת לכם, יבוא יום ויסתיים הכיבוש, ויבוא יום ויסתיים הצורך בחוקים האלה, אבל המדינה הזאת, בכל האוכלוסיות שלה, תצטרך לחיות עם חוקים אנטי-דמוקרטיים, חוקים שפוגעים בצורה ישירה ביסודות הדמוקרטיה, ונצטרך לחיות עם מצב של גזענות משתוללת, של הסתה משתוללת, ואי-אפשר להתנער מהאחריות. זה המסר שהייתי רוצה שיעבור, אם בעברית רהוטה, או בערבית, הלוואי שתגידו לי באיזה שפה אפשר לדבר כדי שהמסר הזה ייקלט.

תודה רבה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אחרון המסתייגים. חמש דקות לרשות אדוני. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, החוק הזה בא כדי להביע אי-אמון בשופטים ובשיקול הדעת שלהם ולקבוע עונש מינימום. הרי יש חוק שקובע את עונש המקסימום. לבוא ולקבוע עונש מינימום, ולנסות לסייג אותו במקרים כך וכך, במקרים חריגים אפשר לתת שיקול דעת? אבל במקרים החריגים, מי קובע אותם? זה רק השופט. חוזרים לכנסת כדי לוודא ולבדוק מה זה מקרה חריג? אבל השאלה המתחייבת, האם החוק הזה יופעל נגד יהודי שפוגע בערבי? כמו המקרה שהיה היום ברעננה, שבו אישה ערבייה, תושבת טייבה, היישוב שלי, בשנות ה-40 לחייה, בשם נדיה עזי, הותקפה על-ידי צעיר יהודי במוט ברזל. הוא קילל אותה וקרא "מוות לערבים" בנוכחות המון צופים שלא מנעו ממנו את התוקפנות הזאת. אף אחד לא בא לחוס עליה, כולם מסתכלים, למה? כי היא ערבייה. קילל אותה, קרא "מוות לערבים", "אין לכם מקום בארץ הזאת", והשאלה שנשאלת,

המשטרה תחפש מצלמות באזור הזה? האם התוקף יוענש לפי עונש מינימום או יוגשו כתבי-אישום על אי-מניעת פשע נגד האנשים שעמדו מנגד ולא מנעו את הפשע? יש בחוק, להעניש אדם על אי-מניעת פשע. הפשע הזה, אנשים צפו שם. לא רק זה, בואו, נחיה ונראה. האירוע הזה היה היום בשעה 14:30 בערך. האישה הועברה לתחנת המשטרה בכפר-סבא, במקום להעביר אותה ישר לבית-חולים. אחר כך, אחרי זמן מה, הועברה לבית-חולים. אני רק כרגע, לפני הנאום שלי, שתי דקות, דיברתי עם קרוב משפחה שלה, היא עד עצם הרגע הזה מחכה לטיפול רפואי בבית-החולים "מאיר"

החוק הזה, מה יעשה לתוקף הזה? האם החוק הזה בא גם כדי להעניש את האנשים האלה? אני לא כל כך בטוח. האם החוק הזה יופעל גם נגד יהודי אשר יתקוף יהודי כי הוא חשב שהוא ערבי? או שסולחים לו כי יש לו טעות בזיהוי? האם החוק הזה יופעל נגד יהודי שתוקף ערבי? ברור שלא. האם החוק הזה יופעל נגד המתנחלים שבכל יום מיידים אבנים ותוקפים את תושבי המקום, תושבי הכפרים, ואפילו מונעים מהם בכל יום להגיע למטעי הזיתים שלהם כדי למסוק אותם? ברור שלא. האם המשטרה והפרקליטות יגישו אותם כתבי-אישום נגד עבריינים יהודים וידרשו אותם עונשים? אשרי המאמין. אני לא מאמין. אני לא מאמין. שני כתבי-אישום, אז בואו נשמע. הניסיון להעניש את ההורים בשלילת קצבאות הוא הלכה חדשה בדמוקרטיה. אם מענישים הורים בגין מעשיהם של ילדים קטינים, בוא נחוקק חוק.

כי אולי צריך באמת לחוקק חוק אשר יעניש את ההורים על כל התחצפות ילד למורה בבית-הספר. למה, כי הוא לא חינך אותו נכון, אז הילד חוצפן, או בגין תקיפת תלמיד את רעהו. צריך אולי להעניש הורים בגין אי-חזרה הביתה של הילדים שלהם עד שעה מסוימת. אולי צריכים להעניש הורים על צריכת סמים או הגעה לפיצוציות בערב של ילדיהם הקטינים. מישהו מהממשלה חושב באמת כי שלילת קצבת ילדים תיתן יותר ביטחון?

האם הורה שישללו ממנו קצבת ילדים, גם לא יחייבו אותו בתשלום ביטוח לאומי? גם לא מנכים מהמשכורת שלו? נשאל את השאלה אם אתה לא משלם לו, אתה תנכה ממנו ביטוח לאומי? לבסוף, הממשלה הולכת לסימפטום, ולא מטפלת בבעיה האמיתית. לכן אני מודיע לכם כי כל החוקים האלה לא יעזרו ולא ייתנו ביטחון. הפתרון היחיד הוא סיום הכיבוש, ועם סיום הכיבוש,

איזה כיבוש? יש לך זמן, תגדל ותבין. לא, לא ככה עושים את זה. אם תרצה שיעור,

חבר הכנסת מגל, זמנו תם, בוא ניתן לו לסיים בצורה מכובדת. משפט, אני שמעתי היום מכבוד היושב-ראש, בנאום אחר, איום מפורש נגד ירדן. אני חושב שצריכה לבוא תגובה ברורה וחד-משמעית מראש הממשלה ומהממשלה.

תודה רבה. ישיב על ההסתייגויות יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

אני שואלת אותך.

וחברי חברי הכנסת, האם החוק הזה יחול, השר דוד אזולאי. כן, אני רואה. אני אומר לכם, ישבתי ושמעתי, והאמת, להגיד לכם, הייתי, לחברי ברשימה המשותפת, נדהמתי. כזאת דאגה למערכת המשפט וכו', פלאי פלאים, מה שנקרא. אף מילה לא אמרתם על הטרור שנעשה, על זה ששולחים ילדים לרצוח, או שילדים רוצחים. שום דבר. אתם המנהיגים של הציבור הזה, איך אתם רוצים לחנך אותם כשאתם כאן עומדים ולא אומרים אף מילה שזה לא בסדר? אף מילה של גינוי? כל מה שמדאיג אתכם פתאום זה על המינימום? זה מה שמדאיג אתכם פה? ולדובר האחרון, אתה נתת את הדוגמה של רעננה, ושוב, אני מגנה את זה בכל תוקף, אני לא מכיר את זה,

אני מגנה בכל תוקף. אבל תדע לך שמה שאותו יהודי הזוי, שצעק אליה, פה על הבמה הזאת עמד חבר כנסת מהרשימה שלכם ואמר לנו את אותו דבר: אין לכם מה לעשות פה, זה לא שלכם וכו'. אז אם חבר כנסת פה אומר לנו את זה, מה אתה מצפה אחר כך, שיהודי לא יגיד את זה הפוך? למה אתם לא חושבים על מה שאתם עושים? תחשבו פעם מה אתם עושים. אתם צריכים לייצג ציבור רחב מאוד, אזרחי מדינת ישראל, ואלה מהרשות שמסתכלים עליכם, ובמקום להוביל אותם לכיוון נכון, אתם מדברים על שלום כל הזמן, ועושים בדיוק את ההפך. כל מי ששומע אתכם מדבר מפה יוצא מייד לרחוב כדי לרצוח. במקום שתתחילו לדבר אחרת, במקום שתתחילו לדאוג להם, ולנסות לראות, אתם עושים בדיוק את ההפך. אף מילת גינוי אחת לא נאמרה מפה. מדינת ישראל, אף מילה לא נאמרה מהדוכן בנושא הזה. אתם מדברים ככה מאחורי הקלעים, אבל מפה אף מילת גינוי לא נאמרה. הדאגה היא, אנחנו מדברים על ההורים, ועוד מעט יהיה חוק עוד יותר,

כן יש להם אחריות. ראינו סרטונים, וראינו את זה גם בוועדה, וסעדי היה אתנו וראה, איך הורים שולחים את הילדים שלהם, מספרים להם: שהיד, זה החלום שלי, זה החלום הרטוב שלי, אומרת אימא, שהבן שלי יהיה שהיד וילך וירצח. אז זה כבר ממש טרור, אבל יש הורים שכביכול לא אומרים להם את זה אולי, אבל מה אכפת להם. אומרים לילדים: תלכו, תסתובבו, תעשו מה שאתם רוצים, הפקר. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה? כשפתחתי והצגתי את החוק אמרתי במפורש שבימים כתיקונם גם אנחנו לא היינו מציעים את הצעת חוק המינימום. גם אם כל אחד מאתנו באופן אישי חושב כך או כך, לא היינו מציעים את זה,

אנחנו נותנים לבית-המשפט, אנחנו מעריכים מאוד את בית-המשפט, וחייבת להיות מערכת שיפוטית חזקה, טובה, לתפארת, ויש לנו,

כזאת. היינו נותנים לשופטים שיקול דעת, ובאמת יש שיקול דעת. אם קורה פעם בשנה שמישהו זרק אבן, אני מבין שהשופט יסתכל ויגיד: אם האבן הזאת רצחה,

אם האבן הזאת לא עשתה כלום, אפשר לתת לו נו-נו-נו. זה בימים כתיקונם, ואז לא היינו עושים את זה. אבל כשיש מכת מדינה, וכל אבן היא פוטנציאל לרצח, ובמקרה היא לא רצחה, פה גם המערכת המשפטית, גם השופטים בישראל, ואני אומר עוד פעם: עם כל הכבוד שיש ואנחנו רוצים שיהיה אליהם, גם השופטים צריכים לרדת אל העם, להבין שזו מכת מדינה, מצב של חירום, ואי-אפשר להסתכל על זריקת אבן כזאת כאילו זה היה פעם בשנה ולדון על זה, האם הוא פגע ורצח או לא. כל אבן שזורקים עכשיו זה פוטנציאל לרצח. במקרה הוא לא רצח, אבל הוא ניסה לרצוח. הוא זרק את זה כדי שזה יקרה, וודאי שחייבים להפסיק את זה. אם אתם הייתם עוזרים לנו, אם אתם הייתם עוזרים לנו ומגנים אותם מכל במה, כולל מפה, לא היינו צריכים את חוקי המינימום. אבל מאחר שאתם לא עושים את זה, ושותקים, אין לנו ברירה ואנחנו צריכים ללכת ולחוקק את חוקי המינימום ואת הענישה של אותו נער, שלא יקבל את הקצבאות. שוב אני פונה לחברי, נאשר את זה בקריאה שנייה ואחר כך בקריאה שלישית. זאת הוראת שעה, ואני מקווה מאוד, כמו שכולנו מקווים, שלא נצטרך, אפילו שנוכל לקצר את הוראת השעה הזאת כשייפסק כל הטרור הזה, אבל הדמוקרטיה צריכה להתגונן. של ילדי נוער הגבעות. נדבר על זה בחוק הבא. תודה לכם. תודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת סלומינסקי. נא לשבת, חברים. חברת הכנסת ענת ברקו, את בטח רוצה להצביע, אז נא לשבת. את לא תוכלי לעשות זאת בעמידה. אני מבין, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני מבין שאני עובד מולך לגבי להסיר, לא להסיר, וכן הלאה. לשם החוק, אין צורך בהצבעה, כי זה תיקון. לסעיף 1, הסתייגות של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, איימן עודה,

אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן,

יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, באסל גטאס ועבדאללה אבו מערוף, להלן: קבוצת סיעת הרשימה המשותפת.,

אדוני, להצביע? אנחנו מצביעים על הסתייגות לסעיף 1 של הרשימה המשותפת. ההסתייגות של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד ההסתייגות יש לנו 17 קולות,

אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו

אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 3, לא להצביע. מסירים. 4? כן. להצביע. אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 4 לסעיף 2. ההסתייגות (4) של

סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 2 לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד ההסתייגות,

אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. לחלופין, נצביע, חבר הכנסת סעדי?

לא להצביע. מסירים. לחלופין? מסירים. סעיף 2, כנוסח הוועדה, לא התקבלו הסתייגויות. סעיף 2 בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל. 52 בעד, 16 נגד, אין נמנעים. סעיף 2 אושר כנוסח הוועדה. אדוני היושב-ראש, לא הופצו ההסתייגויות, שתדע.

והסתכלנו בערוץ 8, גם לא שודרו. אנחנו במדיניות של "כנסת ירוקה", חבר הכנסת יואל חסון.

ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע.

הרשימה המשותפת לסעיף 3 לא נתקבלה.

38 נגד, אין נמנעים. הסתייגות מס' 12 לסעיף 3 לא התקבלה. 13, אדוני? מצביעים על הסתייגות מס' 13 לסעיף 3. מי

ההסתייגות (15) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 4 לא נתקבלה. הסתייגות מס' 15, לסעיף 4, של קבוצת הרשימה המשותפת: בעד ההסתייגות, 17, נגדה, 39, אין נמנעים. הסתייגות מס' 15 לא התקבלה. לחלופין,

אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו, הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו 2015, היא למעשה חוק משלים. זו השלמה לחוק הקודם, והיה ראוי

אזי אפשר, החוק אומר שאפשר להטיל קנס על ההורים. אני חוזר, ושוב אני מזכיר ואומר: אלה מצבים שהם לא מצבים רגילים. יש מכת מדינה,

גם החוק הקודם וגם החוק הזה נולדו כדי לעצור את מכת המדינה. זה לא מצב רגיל. אז החוק הזה אומר:

אפשר להטיל קנס על ההורים, הוצאות משפט, פיצוי לאדם שניזוק מהעבירה או דברים מהסוג הזה. כשמדובר גם כן, שוב, בדרך כלל, בחוק הנוער זה כבר קיים, שאפשר להטיל על ההורים קנסות ועונשים כאלו, אבל שם מדובר שזה יהיה חלק מדרכי הטיפול, כלומר אם הילד לא מורשע, כחלק מהטיפול המשפחתי במשפחה קונסים את ההורים, כי הרי את הנער,

החוק הזה בא ואומר, שגם אם הנער מקבל את העונש ונכנס לבית-סוהר, גם אז אפשר יהיה להטיל את הקנס ואת הוצאות המשפט על ההורים. וזה מסתכם, אפשר להוציא את זה, או פיצוי עד 10,000 שקל.

אפשר או את כל הדברים האחרים, או 10,000 שקל שיוטלו על ההורים. אנחנו לא מתכוונים להטיל אחריות פלילית על ההורים, ולכן הקנס הזה ייגבה באמצעות המרכז לגביית קנסות. אני חושב שזה,

בצוק העתים ורק בצוק העתים, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק ראוי. אולי הוא יעזור שההורים סוף כל סוף ייקחו את המחויבות שיש להם כהורה כלפי הילדים שלהם ויכניסו את הילדים הביתה, לא ייתנו להם להסתובב ברחובות, וינסו לחנך אותם לא לרצוח, ובמקרה שלנו, לא לזרוק אבנים, שזה כמו רצח.

ופונה לחברי, שנאשר את זה בקריאה שנייה ושלישית,

כהוראת שעה. ושוב, בתפילה ובתקווה שיגיע הרגע שלא נזדקק לכל הדברים האלו, וגם אם יישארו חילוקי דעות וגם אם יישארו מחלוקות, נפתור אותן בדרך שבדמוקרטיה פותרים אותן ולא בדרך של אלימות וטרור.

תודה רבה לחבר הכנסת סלומינסקי. ראשון המסתייגים מהצעת החוק הזו, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. לא, לא, זאת הצבעה בטעות. איך אתה מאפס את זה, נאזם? אתה חושב על הגדה המזרחית של הירדן,

החוק נפל.

החוק נפל, ואני חושב שאני לא צריך אפילו להסתייג. אומנם לא היה שום צלצול, לא, לא מצביעים. קודם כול מצביעים על ההסתייגויות, אז ההסתייגות הראשונה נפלה.

בקיצור, לפרוטוקול, לא יודע למה זה נלחץ פה בטעות. עשר דקות לרשות אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, יש לנו גם שר במליאה? יש שר במליאה, אדוני היושב-ראש? צריך להיות. יש שר במליאה? כן, יש שר במליאה. יושב בשקט. אוקיי. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו עוסקים כאן ברצף של חוקים שבעצם מחריבים מבפנים את עקרונות היסוד של המשפט כפי שאנחנו מכירים אותם וכפי שאנחנו חינכנו ולימדנו עליהם דורות של תלמידי משפטים. החוק הראשון כולל הרבה מנגנונים, אבל המנגנון המרכזי בו הוא המנגנון של עונשי המינימום. מה זה עונשי מינימום, עמיתי חברי הכנסת? עונשי מינימום זו קביעה של אי-אמון בבתי-המשפט ובשופטים. זה אומר שאנחנו לא מסתפקים בכך ששופט, שלפניו מגיעים האנשים, יראה את המצב, יבחן את הדברים, יתייחס לחומרת העבירה, אנחנו לא מאמינים בשופט, ואנחנו קובעים רמת מינימום גבוהה, אגב, גבוהה מאוד בחוק הזה: שלוש שנים. כן, רמת מינימום גבוהה מאוד.

רמת מינימום גבוהה מאוד, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה. אנחנו מדברים על שנות מאסר ארוכות כרמת מינימום. אנחנו קובעים, למשל, שהעונש הזה לא יוכל להיות מומר במאסר על-תנאי. אנחנו קובעים פה מנגנון מאוד מאוד מרחיק לכת. בלי להתחשב בנסיבות, בלי להתחשב במצב, בלי להתחשב בתנאים, בלי להתחשב, אדוני היושב-ראש, בעקרונות היסוד של התפיסה המשפטית. ובחוק הזה אתם הולכים, העבירות, אני מייד אענה לך. אני יודע מה אתה רוצה להגיד. ובחוק הזה, כמו שאמרת,

יושב-ראש ועדת החוקה, אתם מציעים לנו ללכת צעד אחד נוסף באותו כיוון ולהטיל על ההורים את העונש על מעשים של הילדים. וזה, אדוני היושב-ראש, צריך לומר, מנוגד לא רק לעקרונות היסוד של השיטה המשפטית אלא גם לעקרונות היסוד של התפיסה היהודית, לא תפקוד עוון אבות על בנים ועוון בנים על אבות. איפה העיקרון הזה? איפה התפיסה הזו? הכול נרמס בחסות מערכת מתלהמת, חסרת חשיבה וחסרת ניתוח. עמיתי חברי הכנסת, אמר כאן יושב-ראש ועדת החוקה: אבנים יכולות להרוג. אתה צודק, חבר הכנסת סלומינסקי. אבנים יכולות להרוג. אף אחד מאתנו לא בעד הרג, שיהיה ברור: אף אחד לא בעד הרג. אבל איך מתמודדים עם העניין הזה? איך מונעים הרג? איך מונעים? איך מונעים את המציאות הזאת, שבה אנשים נהרגים? האם הבעיה היא שאין עונשים בישראל? אתם יודעים כמה, עוד לפני החוק הזה כמה ילדים יושבים בבתי-סוהר בישראל? כמה נערים פלסטינים יושבים היום בבתי-סוהר בישראל על עבירות ביטחוניות? המספר הוא עצום. אתם יודעים איזה עונשים מטילים בתי-המשפט בישראל על עבירות של פלסטינים? עמיתי חברי הכנסת, העונשים שמוטלים גם היום הם עונשים קשים, אבל העונשים האלה לא עוזרים. העונשים האלה לא מסייעים להתמודדות עם הבעיה שאתם מציגים, שאנשים נהרגים בשל פגיעות מאבנים, ואתם מציעים לנו עכשיו את הדרך של פשוט עוד מאותו דבר. לא הצליח העונש הקיים היום, נחריף אותו עוד יותר, לא הספיק לייסר אותם בשוטים, נייסר אותם בעקרבים, לא יועילו לא השוטים ולא העקרבים, אולי תציעו לנו מחר גם ברזל מלובן. עמיתי חברי הכנסת, צריך להבין שכל התפיסה הזו היא תפיסה שגויה. כל התפיסה הזו, שמה שצריך זה רק עונשים יותר חריפים ועוד כוח ועוד אלימות ועוד דיכוי, כל הדבר הזה שמנסים אותו שוב ושוב, ועוד חוק, ועוד חוק, וכל החוקים הם באותו כיוון, כל הדברים האלה לא מצליחים לעשות כאן שום שינוי. אז מה בכל זאת צריך לעשות? התשובה, עמיתי חברי הכנסת, נכתבה בחודש ספטמבר 1967. וחתמו על התשובה הזו קבוצה של אנשי רוח, שכתבו דברים שכשאנחנו קוראים אותם היום אנחנו יכולים להתייחס אליהם כאל דברי נבואה, אבל נבואה אמיתית, לא כמו נבואה שנמסרה לשוטים. מה כתבו אותם אישי רוח בספטמבר 1967? כיבוש גורר שלטון זר, כיבוש גורר שלטון זר, שלטון זר גורר התנגדות, שלטון זר גורר התנגדות, התנגדות גוררת אחריה דיכוי, התנגדות גוררת אחריה דיכוי, דיכוי גורר אחריו טרור וטרור נגדי, דיכוי גורר אחריו טרור וטרור נגדי, קורבנות הטרור הם בדרך כלל אנשים חפים מפשע, קורבנות הטרור הם בדרך כלל אנשים חפים מפשע, החזקת השטחים הכבושים תהפוך אותנו לעם של רוצחים ונרצחים, החזקת השטחים הכבושים תהפוך אותנו לעם של רוצחים ונרצחים. זו הבעיה. עמיתי חברי הכנסת, אנחנו אכן נהפכים לקורבנות במעגל של דם ולהורגים במעגל של דם, לנרצחים במעגל של דם ולרוצחים במעגל של דם. אבל את המעגל הזה יש רק דרך אחת לפרוץ, והדרך היחידה לפרוץ את המעגל הזה היא באמצעות היציאה מאותו סחרור של כיבוש ושל שנאה ושל מלחמות, באמצעות עלייה לנתיב אחר, שיבטיח שלום של עצמאות וצדק לשני העמים. כל עוד לא נלך בדרך הזו, אנחנו נמשיך במעגלי אלימות. ויהיו אבנים, ויהיו סכינים, וחס וחלילה יהיו גם כלי נשק חמים. הכול יכול להיות, בוודאי. מה, אבנים זה כלי הנשק הכי מסוכן? יכולה עוד להיות התדרדרות הרבה יותר קשה מאשר שימוש באבנים.

עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מגיעים לבעיה האמיתית: ממשלת נתניהו איננה מעוניינת לפתור את הבעיה הזאת. ממשלת נתניהו מדברת על ניהול הסכסוך. ניהול הסכסוך? תראו איך נראה סכסוך מנוהל. כך נראה ניהול הסכסוך. לא לפתור, לא להתמודד עם הבעיה, לא לייצר פתרונות, לנהל את הסכסוך. לנהל את הסכסוך, מר נתניהו? זה על חשבון הדם שלנו והדם של השכנים שלנו. הדם של הילדים שלנו והדם של הילדים שלהם. הממשלה הזו מובילה את שני העמים בארץ לאסון. לאסון. וההתלקחות שנמצאת עכשיו עוד עלולה להגיע להתלקחות יותר קשה ויותר מסוכנת. והנפגעים שישנם עכשיו, שכואב הלב על כל אחד מהם, עלולים להיות רק הפתיח לעוד נפגעים ולעוד הרוגים ולעוד פצועים ולעוד משפחות שמבכות את יקיריהן, אם לא נלך בכיוון אחר, אם לא נושיט מייד יד אמיתית לשלום של צדק ועצמאות לעם הפלסטיני. אז מה עושה הממשלה? במקום להידבר עם הפלסטינים, בונה בהתנחלויות. ומי כמוך, חבר הכנסת סלומינסקי, יודע כמה הרבה בונים בהתנחלויות, ואילו צינורות ישירים ועקיפים של כסף מעבירים אליהן,

על חשבון החברה בישראל, ועל חשבון עיירות הפיתוח, ועל חשבון הפריפריות, ועל חשבון השקופים. אלה הם הפרויקטים הפוליטיים האמיתיים שלכם. אלה הם הפרויקטים שאתם מקדמים אותם בגלוי בחלקם, וחלקם בסמוי, בחלקם על השולחן ובחלקם מתחת לשולחן, אבל תמיד באופן עקבי, בחריצות ובעקביות. אתם דוחפים את העם הזה לאסון. אתם דוחפים את העם הזה לאסון. בלי שום הסתכלות היסטורית. אתם מובילים את כולנו למצדה. את כולנו אתם מובילים למצדה, להתאבדות קולקטיבית. שמענו את ראש הממשלה נתניהו, ובזה אני רוצה לסיים,

מבטיח לנו עתיד זוהר. שאלו אותו בוועדת החוץ והביטחון: הלנצח תאכל חרב? והוא ענה, ברגע של כנות, הוא ענה: כן. זה מה שנתניהו מציע לעם בישראל. זה מה שנתניהו מציע גם לפלסטינים. ואני אומר לעם בישראל: אם אנחנו חפצים בחיים, אנחנו צריכים דרך אחרת, אנחנו צריכים ממשלה אחרת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת טלב אבו עראר. אחריו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חמש דקות לרשות אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, אם אתה יכול לשבת במקומך,

אף אחד לא רואה אותך שם. חברי, אין לי ספק ששתי הצעות החוק, אחת עברה, והשנייה הצעת חוק, שני החוקים האלה מכוונים נגד החברה הערבית הפלסטינית. חוקים כאלה, חושבת הממשלה, ירתיעו את העם, ירתיעו את החברה הערבית. דווקא אני מסתכל על זה אחרת: הם ילהיטו את הרוחות. חוקים כאלו יגרמו להתקוממות. ולכן, אנחנו כל הזמן נגד אלימות, ולא חייבים לגנות בפני אף אחד, אלא אנחנו ככה. זה המאבק שלנו נגד אלימות. אבל, כמו שאמרו קודמי, חברי לסיעה המשותפת, הכיבוש הוא האלימות, הוא הטרור. באותה מידה אנחנו מתנגדים לאפליה בין יהודים לערבים. הממשלה עושה איפה ואיפה. ראינו באירועים האחרונים את כוחות הביטחון עם יד קלה על ההדק נגד הערבים. מישהו שאל כמה ערבים נורו? כמה נהרגו בדם קר רק מפאת היותם ערבים? הגענו למצב שכל ערבי חשוד, מכובדי השר. אפילו יש יהודים שאני שמעתי עליהם בחדשות ברדיו, שהם כל יום מתגלחים, יעני חסר להם להחליף את עורם כדי שהם לא ייראו כערבים. יעני שומרים על עצמם, כדי שלא יבוא יהודי, שוטר או אחר, לירות בו ולהרוג אותו.

חוקים כאלה, אפילו שכאילו הממשלה אומרת שהחוקים האלה יחולו על כולם, ערבים ויהודים, נגד יהודים לא יופעלו החוקים האלה, ואני אביא כמה דוגמאות. מכובדי היושב-ראש, אומנם אתה מהבית היהודי,

אתה ידוע לכולם,

נתן-זאדה הוא אדם טרוריסט,

בא והרג ארבעה ערבים בשפרעם. אתה זוכר את המקרה? בכלל לא זוכר?

מכיוון שהוא יהודי אתה לא זוכר. אם היה ערבי, אוהו, כל היהודים שבעולם, לא רק בישראל, יודעים בדיוק. אבל מכיוון שהוא יהודי, נתן-זאדה, מחבל, טרוריסט, פושע, בא והרג ארבעה, נגד אלה שבאו להגן על הנוסעים הערבים הוגשו כתבי-אישום. אתם שומעים איפה ההבדל? היום הוגש כתב-אישום נגד יהודים ונגד ערבים, יחד. לא רק הוגשו כתבי-אישום.

נשלחו למאסר שש שנים. הם עדיין בכלא.

הרגו אותה שוטרים במשטרת ישראל, בדם קר, ללא שום סיבה. הוגשו תלונות במח"ש. עד היום, עד עצם היום הזה, השוטרים האלה חופשיים לחלוטין. היום היה בג"ץ,

ואז בג"ץ נתן למדינה להגיב עד 31 בדצמבר. אם היה הצעיר האריתריאי בתחנה המרכזית בבאר-שבע, בפיגוע או באירוע, אם היה פיגוע, הרי נהג האוטובוס שם כותב בעמוד הפייסבוק שלו, מכובדי היושב-ראש, שהוא לא יודע בכלל אם היה פיגוע, והוגשו כתבי- אישום נגד מי שתקף או מי שהרג את הצעיר האריתריאי. שחרור גופת מוהנד אל-עוקבי. מוהנד אל-עוקבי, בדואי שהתגורר ביישוב בלתי מוכר ליד חורה. הוא חשוד, הוא הואשם שהוא המפגע, הוא שביצע את הפיגוע. אנחנו לא יודעים.

אחרי כל אירוע, כל פיגוע, מראים לנו איך המפגע עשה את הפיגוע. למה דווקא בנושא אל-עוקבי עד היום לא הצליחו כוחות הביטחון להראות ולהוכיח שהבדואי הזה עשה את הפיגוע?

עד היום. נא לסיים. ולכן אנחנו מבקשים, או אני יכול לטעון בריש גלי, שמוהנד אל-עוקבי נהרג בדם קר, עד שכוחות הביטחון יוכיחו שהוא באמת מפגע או שהוא ביצע את הפיגוע. ולכן אני מבקש לשחרר את גופתו לאלתר. זה לא יעזור לכם. מכובדי, אני אסיים בהסתה ברשתות החברתיות. עד היום 70 עצורים שהם ערבים, שכל מי שכתב מילה אפילו ולא התכוון אליה, עצור. נחקר ונעצר. והיהודים חופשיים לחלוטין, החוק מגן עליהם. מוות לערבים, מוות לחברי הכנסת הערבים, מוות לאחמד טיבי, מוות לבאסל גטאס, מוות ליוסף ג'בארין, מוות לטלב אבו עראר, מוות לכולם, אני לא ראיתי ולא שמעתי על עצור אחד או נחקר אחד (אומר בערבית: רב לכם באלוהים. קללת אלוהים על ראש בני העוולה, ואתם בני עוולה). תודה. רבותי, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, גם לך שבע דקות. כבוד היושב-ראש, חברי הנכבדים, כשאני חוזר אחורה וחושב על ההתייחסות שהייתה למתנחלים ולאותם הצעירים זורקי אבנים אשר התפרעו בתקופת ההתנתקות מעזה, אתם זוכרים מה החליטו עבורם, כל זורקי האבנים הללו, המתנחלים, מה עשו להם בסוף, אחרי ההרשעות? חנינה. כולם בעצם קיבלו חנינה ויצאו מזה בלי לשלם כל מחיר. כשזה נוגע לצעירים הפלסטינים, שבעצם מה הם מבקשים? הרי מה מבקשים הצעירים הפלסטינים, בעיקר המזרח-ירושלמים? מה שהם מבקשים, פשוט התנתקות. הם פשוט מבקשים להתנתק ממדינת ישראל, לממש את זכותם להגדרה עצמית. לכן, במקום לחשוב באופן מעמיק על רצונם להתנתק, אנחנו מדברים על כ-300,000 פלסטינים תושבי מזרח-ירושלים, חושבים עוד פעם איך להעניש אותם יותר. כאילו הכיבוש כשלעצמו הוא לא עונש מספיק. ואיך מענישים אותם? מענישים אותם על-ידי כך, פשוט, שעולים מדרגה בעונשים באופן שהוא סטייה מאוד משמעותית ממה שהיה מקובל עד כה בדיני העונשין. ותראו את החידושים הללו: להעניש את ההורים, לקבוע עונשי מינימום, להחמיר את הענישה, לקבוע סמכות של קנסות, שלילת קצבאות ביטוח לאומי וכו' וכו' וכו'. ואני פשוט גם הופתעתי עוד יותר היום כששמעתי את הנימוקים של יושב-ראש ועדת החוקה, שבינתיים,

יצא, שבהסברים שלו היום הוא אומר, למשל, שלפעמים הפרקליטות לא מבקשת את העונש הראוי, לפעמים בית-המשפט לא קובע מה שצריך. ואני תוהה, כבוד יושב-ראש ועדת החוקה,

מי שם אתכם, בוועדת החוקה, כדי שתהיו מעל לפרקליטות ומעל לבית-המשפט? ולכן אני רואה בדבריו פגיעה קשה גם בפרקליטות וגם במערכת המשפט. זה פשוט הבעת אי-אמון, אפילו עליהם הוא לא סומך.

זה פקידים של משרד המשפטים. יכול להיות שיושב-ראש ועדת החוקה לא יודע, אבל מחקרים אקדמיים בתחום הזה, של מדיניות הענישה, מצביעים באופן ברור על כך שחשוד פלסטיני ונאשם פלסטיני, ככלל, הסיכויים שלו לקבל עונשים חמורים יותר גבוהים יותר משל חשוד יהודי באותו מצב ובאותן נסיבות. והאמת היא שהמחקרים מראים שככלל, כשיש לנו חשוד יהודי וחשוד ערבי פלסטיני, בכל שלבי החקירה, ואחר כך ההעמדה לדין, ואחר כך הענישה, בכל השלבים הללו, מצבו של אותו חשוד ערבי גרוע יותר. כך, למשל, ההחלטה אם להעמיד לדין או לא להעמיד לדין, אם מדובר בנחקר פלסטיני הסיכויים שלו גבוהים יותר,

זה לא רק לתושבי השטחים, גם אזרחים ישראלים ותושבי מזרח-ירושלים, אז הסיכויים שלו להעמדה לדין גבוהים משל חשוד יהודי באותו מצב. גם אחרי ההעמדה לדין, הסיכויים שלו לקבל מעצר עד תום ההליכים גבוהים מסיכוייו של נאשם יהודי. ואחר כך שלב ההרשעה, הסיכויים של נאשם ערבי להיות מורשע גבוהים מסיכוייו של יהודי באותן נסיבות. וגם במידת העונש, העונש שמקבל מורשע ערבי גדול מהעונש שמקבל מורשע יהודי בנסיבות דומות. ולכן, אם יש בעיה, היא דווקא בעיה הפוכה. אם בתי-המשפט מקִלים, הם מקִלים דווקא עם הצד היהודי. ולכן, אני באמת מתפלא על משרד המשפטים ועל ועדת חוקה שכאן פשוט נותנים יד לעקוף גם את הפרקליטות וגם את השופטים, כאשר פשוט הנתונים שלנו אומרים ממש ההפך, אומרים שהבעיה היא ממש הפוכה. בהצעת החוק שיש לנו עכשיו אני חושב, יש דקה, לא, לא, לא. אני לא, הם סימנו. בהצעת החוק שיש לנו עכשיו, לך יש עוד זמן, אתה יכול להמשיך. יש חידוש, לדעתי, שערורייתי ביותר מבחינת היחס לנאשמים. ממתי בדין הפלילי, ממתי בדיני העונשין מענישים את ההורים? פשוט לא שמעתי על דבר כזה. ואני כמעט בטוח שאחרי שיתקבל החוק הזה תהיה עתירה לבג"ץ, ואני מקווה שבג"ץ גם ידע לפסול את התיקון הזה. להעניש את ההורים? ולפי מה להעניש את ההורים? ילדים שהיו בבית-הספר, יצאו מבית-הספר, הצטרפו להפגנה, על זה מישהו חושב שאפשר להעניש את ההורים? אני חושב שההצעה הזו היא פשוט פשיטת רגל במחשבה איך להתייחס למציאות. והמציאות, אמר חברי דב חנין קודם לכן, צריך לעסוק בה במישור אחר לגמרי, והמישור הוא שמזרח-ירושלים היא שטח כבוש כמו שאר הגדה המערבית וכמו עזה, שטח כבוש מאז 1967. ומי שרוצה לחשוב על פתרון, נא לסיים. לאירועים האחרונים צריך לחשוב, לא איך מדכאים יותר את הצעירים הללו ומענישים אותם וקונסים אותם, אלא צריך לחשוב איך משחררים אותם.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, אחרון המסתייגים, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. חבר הכנסת גטאס, שבע דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, בטורו השבועי לפני שבועיים כתב סייד קשוע שמי שמסתכל מבחוץ חושב שכל היהודים הפכו חלק מ"תג מחיר", כנופיות "תג מחיר". ואני חושב שהחקיקה הזו שנעשית ביום הזה השחור מבחינה חקיקתית בכנסת זה להכשיר את "תג מחיר". זהו "תג מחיר" דרך החוק. בנאומי כאן לפני שבועיים, בנאום הצעת האי-אמון, העליתי השוואה בין ישראל היום לבין ספרטה, ולא תיארתי לעצמי שבתוך פחות משבוע ימים ראש הממשלה בכבודו ובעצמו יודה שישראל היא ספרטה המודרנית שתחיה לעולם ועד על חרבה. ואז אני אמרתי שבספרטה של אז לא היה אינטרנט ולא היו רשתות חברתיות, והאימא הספרטנית גידלה את הבן שלה, הבנים שלה, להיות לוחמים ולא עקבה אחריהם בסלולרי. ולמרות זאת, אנחנו יודעים מה היה הגורל של ספרטה. וכן, השבוע ברק רביד גילה שראש אמ"ן אמר בשיחה על תפקידן של הרשתות החברתיות, שאם אלה היו ב-1948, אולי ישראל לא הייתה קמה. כל ההיסטריה הזאת שתופסת לצערי הרב גם את מערכות בית-המשפט,

גם את הרחוב, לא תציל את ספרטה המודרנית מאותו גורל של ספרטה הוותיקה אם לא יקרה משהו דרסטי,

שיגרום לספרטה המודרנית וקברניטיה לשנות כיוון,

התהום שאליה מדרדרים ומידרדרים, ומדרדרים את האזור. כתבתי לפני יומיים-שלושה, מה יותר רע, מה יותר גרוע מגזעני? והתשובה שלי הייתה: גזעני שמאשים את הקורבן שלו בזה שהוא גזעני. והיום עמדו כאן אנשים שהאשימו אותנו בחקיקה הגזענית הקורית והמתרחשת כאן. והם יותר גרועים מהגזענים הטיפוסיים. להאשים את זה שמתנגד לכיבוש, את הקורבן, שמפלטו האחרון לצאת ולהתנגד, גם אם בהתנגדות שאנחנו כולנו, כפי שאמרו חברי, לא חושבים שהיא הדרך, כי אנחנו כן מתנגדים להרג אזרחים חפים מפשע, אבל ההתנגדות הזאת, הלגיטימית מבחינת התנגדות של עם תחת כיבוש לכובש, כפי שהיה בהיסטוריה, בכל ההיסטוריה, להאשים את העם הזה? להאשים את העם הזה? ומישהו מאמין, בבית הזה מאמינים שההסתה היא הסיבה. באו אלי חברי כנסת, ואמרו: אתם תפסיקו עם ההסתה, תיפסק הסכינאות, יפסיקו אנשים לרצות לצאת ולהתנגד.

גורמות לאנשים, ילדים, צעירים,

לא המציאות. מי מסית? לא המציאות, אני אומר לך, אי-אפשר, שאחרי 23 שנים של תהליך שלום, כביכול, נמצאים הרבה יותר רחוק מהשלום, מאז התחילו. זו המציאות שצריכים לשנות. וסוף-סוף, כל הטירוף הזה מתנקז לעניין של ביקור חברי כנסת ערבים במסג'ד אל-אקצא. אם מונעים מהם, חבר כנסת ערבי, סליחה? אם מונעים מאתנו לבקר במסגד אל-אקצא, הכול נפתר. אפילו ועדת האתיקה. גם לנוצרים. גם לנו אסור, גם לנוצרים, לא רק למוסלמים. גם לנוצרים. לכם זה טבעי.

זה טבעי. חבר כנסת ערבי שרוצה לבקר במקום שביקרנו בו עשרות אם לא מאות פעמים,

יש כנסיית "אורוות שלמה". ב"אורוות שלמה" בשנתיים,

לשים את הכול כאילו הביקור הזה מסית, מצית אש בכל המזרח התיכון, אתה בעצמך עושה את זה כשאתה עולה להר-הבית,

אנחנו בורחים מהמציאות? אני, את יודעת מה, אני נכנסתי, ביקרתי, יצאתי.

מה זה "מה קרה"?

יש, הלכתי לשם בשביל להוכיח, אף אחד לא סופר אותך. שהביקורים שלנו לא פרובוקטיביים. אף אחד לא סופר אותך. אתם הופכים אותם לפרובוקטיביים. רבותי, נא לא להפריע לדובר. אתם הופכים את העניין, במקום להסתכל למציאות בעיניים, לראות איך משנים, איך מובילים תהליך של שינוי, של השלמה, של שלום היסטורי. מגמדים את העניינים כי זה קל לכם, כי זה קל לכם לברוח מהמציאות, נא לסיים. לחיות במציאות דמיונית ולהטיל את האשמה על האחר, ולראות בעצם הקורבן כאילו הוא, אתם מתחלפים בתפקידים, אתם הקורבן, והעם הקורבן, כאילו הוא הפושע.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. רבותי, אחרון הדוברים בהסתייגויות, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. לרשותך חמש דקות.

כנסת נכבדה, אדוני השר, נאמר כאן שהחוק שאנחנו דנים עליו עכשיו הוא חוק משלים לחוק שהיה לפניו. זה מה שנאמר בערבית: (אומר בערבית: מהפה שלך ארשיע אותך). אם היינו מסתכלים על החוק הזה בנפרד, יכול להיות, יש טענות שיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט העלה, יכול להיות שבחברה נאורה, חברה תרבותית, חברה שבאמת שאין בה סכנה של דיקטטורה, אין בה סכנה של הכחדת הדמוקרטיה, אפשר להתווכח על כמה נקודות או לא להתווכח ולהגיד שיכול להיות שזה חוק מרתיע. אבל בצל המצב הקיים, ומדברים על הרתעה ורגיעה והסתה, להביא את החוקים האלו בחבילה כזו של חקיקה מהירה, חפוזה, אנטי-דמוקרטית, מובן שזו סכנה לכל ערכי הדמוקרטיה שקיימים כאן. נאמר שהאחריות על ההורים, צריך להרתיע. הלוואי. איזו חברה נאורה, תראו לי,

הלוואי שהייתה נמצאת, שיש חברה אוטופית כזאת,

שההורים יודעים יום-יום ולילה-לילה מה נעשה. אפילו בחברות הנאורות. האם זה כיוון המצב, הדרך להרתיע? הדברים האלו באמת דברים הזויים, של להעניש הורה, שהוא לא אחראי, שאין לו כתב-אישום, על דבר שלא עשה. זה תקדים, זה תקדים אנטי-דמוקרטי, לא מתאים בכלל לכל ערכי הדמוקרטיה ולחברה נאורה. לא ככה מרתיעים ולא ככה שומרים על הדמוקרטיה ולא ככה שומרים על חיי בני-אדם. כמובן, אנחנו, ואני אישית, נגד כל הריגה ונגד כל דם שיישפך מסיבה שהיא לא מוצדקת. אבל אנחנו לא במצב הזה. כאן נאמרו הרבה דברים, ואפשר להמשיך לומר הרבה דברים עד אין-סוף. איך פעלו בתי-המשפט עד עכשיו? איך אני,

רוצה לשלול מהשופט, שהוא שופט, נתתי לו את הסמכות,

שיהיה עצמאי, עם אוטונומיה שלו,

אבל כאן אני מסנדל אותו בחוקים האלה, ללא שום קשר? אומנם זו הוראת שעה, אבל הוראת שעה זה עוד יותר גרוע. חוקים דיקטטוריים, אנחנו יודעים לאן זה מוביל לאט-לאט. זה כדור שלג שאחר כך אי-אפשר להפסיק אותו, ועוד פעם יחזרו על חוקים כאלו במצבים אחרים ובמצבים דומים או במצבים עוד יותר קלים או יותר גרועים. זה ממש דבר שהוא הפקר, הפקר, לשים את הדמוקרטיה באשפה, ולעג לכל בתי-המשפט, לכל ההחלטות של בתי-המשפט. כאן, בחוק הזה, נותנים קנס של 10,000 שקל להורה. בחוק הקודם, שהוא משלים אותו, מה שנאמר, 180 שקל, הפסקת קצבת ביטוח לאומי. זה באמת דברים שהם כל מילה שנדבר על כמה זה הזוי וכמה זה לא דמוקרטי זה מעט. ולכן, קדמו לי החברים שלי, אכן צריך להרתיע, צריך להרתיע בסיום הכיבוש. אין דרך אחרת. כמה שתעשו קסמים, כמה שיעשו כאן חוקים דמוקרטיים, לא דמוקרטיים,

לא הרתעה, אין דרך אחרת פרט לסיום הכיבוש וכינון שלום צודק על בסיס שתי מדינות ושתי בירות. אין דבר אחר. עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד שנה, עוד חוקים,

עוד סל של חוקים, זה לא יעזור וזה לא עזר. ומי שלא לומד מההיסטוריה, ומי שלא לומד מהשיעורים שלו ומהטעויות שלו,

ואז ההיסטוריה תלמד אותו.

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אחרון הדוברים שכח את המשקפיים? זה של חבר הכנסת באסל גטאס. הוא לפני אחרון. זה על חשבון ה-10,000. אדוני יושב-ראש הוועדה, רשות הדיבור שלך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, שוב אנחנו יכולים לדבר על שני נושאים שכל אחד הוא נושא חשוב, נושאים נפרדים: אפשר לדבר על אחריות הורים לילדים ואפשר לדבר על הטרור. במקרה הזה האחד קשור בשני, אז אולי אתחיל דווקא בנושא של אחריות ההורים לילדים. אם מישהו יכול לעמוד פה ולומר, ודווקא אני מתפלא על ידידי דב חנין, שכאילו אין אחריות של ההורים לילדים, הילדים יכולים לעשות מה שהם רוצים וההורים פטורים.

שיחק ושבר בטעות או לא בטעות את החלון, שיחק בכדור ושבר את החלון של השכן. אז כל אחד, אפילו בלי בית-משפט, אבל ודאי שבכל דבר ישר יבוא האבא של הילד לשכן ויגיד: אני מתנצל. כמה זה עולה, כך וכך? אני משלם. אומר דב חנין: לא יכול להיות, הרי אי-אפשר להעניש את ההורים על מעשי הילדים. איפה נשמע דבר כזה? ביהדות זה מה שקיים? זה מה שקיים? באמת.

האחריות של ההורים היא אחריות, ואוי לנו אם אנחנו נימלט מהנושא של האחריות לילדים שלנו. אז זה נכון גם ביהדות, ויש גם בחוק. במקרה שלנו, ואמרתי את זה שוב ואני חוזר ואומר, אף שבמקרים רגילים, מקרים שאינם מכת מדינה, מקרה רגיל שילד גורם נזקים, בחוק הנוער זה קיים. ההורים כן ישלמו את הקנסות ואת ההוצאות בגין הילד, אבל זה חלק מדרכי הטיפול. זה בתנאי שלא מענישים את הילד, אלא זה חלק מדרכי הטיפול. כדי שהילד לא יעשה את זה שוב, מטפלים במשפחה כמשפחה. זה החוק, קיים בלי קשר. זה חוק הנוער. זה חוק הנוער, ומי כמוך, שאת בקיאה בזה, יודעת. זה חוק הנוער שקיים. את הילד לא מרשיעים, אלא בדרכי הטיפול מטפלים במשפחה כמשפחה,

זה קיים היום. זה במצב רגיל. במצב של מכת מדינה אנחנו באים ואומרים: לא רק כדרכי טיפול, אלא כקנס. גם אם הילד מקבל את העונש ויושב בבית-סוהר, גם אז אנחנו נקנוס את ההורים. זה לא קיים בחוק הרגיל. זו התוספת, וזה מפני שזו מכת מדינה. לכן זו הוראת שעה, הוא יושב בכלא, אתה מעניש את ההורים, זו הוראת שעה, כי צריך לעשות כל מה שאפשר כשיש מכת מדינה. ואמרתי במפורש, זה לא מצב רגיל. גם החוק הקודם, של עונשי המינימום, אנחנו לא ששים, רק כשאין ברירה ויש מכת מדינה עושים את זה. גם פה, כשיש מכת מדינה וההורים לא לוקחים אחריות, ואת רואה את הנערים יוצאים ועושים, זורקים אבנים, היום זה כבר סכינים,

ומה אתם רוצים שנגיד? שההורים לא אשמים, אין להם שום אחריות? הוא לא צריך לדאוג לילד? לא צריך לחנך אותו? לא צריך להגיד לו מילה? לאן הגענו? זה מה שאנחנו רוצים לגמרי שיהיה? לכן אני אומר, החוק הזה, בפרט כשיש מכת מדינה, הוא חוק נכון. אני לא יודע כמה הוא יעזור. פה כבר לא מדובר, כמו שעשו חשבון, על סכום קטן. פה מדובר כבר על קנס שיכול להגיע ל-10,000 שקל ואולי יותר,

אולי זה יביא את ההורים, לפחות את ההורים שהם לא אקטיביים, יש הורים שהם אקטיביים,

ראינו את זה בוועדה, הביאו לנו סרטונים איך ההורים מדרבנים את הילדים להיות שהידים. זה סיפור נפרד, זה הורה שצריכים לשים אותו בבית-סוהר כמו את הילד. אבל אני מדבר על הורים שלא דוחפים את הילד, אבל הם נותנים לו להשתולל, נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה. קנס כזה, אני חושב, כן יפחיד את ההורה, כן יגיד להורה: תשמע,

יקרא לילד, יגיד: רבותי, יש גבול, ינסה לחנך אותו, ואנחנו מקווים שהוא יצליח.

צריכים להסתכל עליו יחד עם החוק הראשון, שניהם זה מכלול אחד. באה המדינה ואומרת: רבותי, אנחנו אומנם דמוקרטיה, אבל אנחנו דמוקרטיה שרוצה להגן על עצמה. וכשיש מצב כזה, אנחנו עושים גם דברים לא שגרתיים.

ולכן אנחנו קוראים לזה הוראת שעה. ושוב, אני פונה כאן לחברי, בעיקר לחברי מהרשימה המשותפת, שגם הגישה התנגדויות וכו', ואני אומר: אתם צודקים. להערכתי, דיבור שלכם פה וקריאה שלכם לנוער לא לזרוק אבנים שהורגות, לא לשלוף סכינים שהורגים, גם בסוף הורגים אתכם, קריאה שלכם מפה, יכול להיות שהיא שווה יותר מכל החוקים האלו. אבל אתם לא עושים את זה, אתם שותקים. וההפך, בדיבור שלכם אתם עוד מעודדים אותם, לא באופן ישיר, אבל מה שאתם מדברים ואיך שאתם מדברים וכל זה, ובטח אם אתם לא מגיבים ולא מגנים את זה, זה מאלץ אותנו לעשות דברים שאנחנו לא רוצים לעשות. ואני מודה, אני לא מת לעשות את זה.

למה זה לא הוראת שעה?

הוראת שעה כאן זה שלוש שנים. לא, זה לא הוראת שעה. למה? תקרא את החוק. שלוש שנים זה הוראת שעה?

כן, למה לא, מה יש? בכל אופן, אני אומר שוב, אני אומר עוד פעם: הייתי שמח אם אתם הייתם מחליטים, מקבלים החלטה לעמוד פה ולדבר, מה זה קשור?

זה קשור.

אני אומר: מה זה קשור? אתה רוצה שהילדים יזרקו אבנים ויהרגו אחרים? אתה רוצה? אני בטוח שלא. אתה רוצה שהם יצאו עם סכינים? אני בטוח שלא.

גם אני לא רוצה שירצחו יהודים, וגם אני לא רוצה שיהרגו אותם. והורגים אותם היום. לא רוצה את זה, לא רוצה שאזרח שמגן על עצמו, ובצדק, יהרוג את התוקף. אנחנו לא רוצים את זה. למה אתם, אבל, במקום שנחוקק חוקים שאנחנו לא מאושרים מהם, שאנחנו לא מאושרים מהם, חוקי מינימום, קנסות על ההורים, שאנחנו לא מאושרים מהם, במקום לעשות את זה, תבואו כאן ותדברו נגד, זה שווה הרבה יותר וזה יכול כן להפסיק. אבל אתם לא עושים את זה. למה אתם מתנגדים לדבר הזה? מה אתם נותנים לנו שנוכל לעמוד נגד הדברים האלו?

אני מוכנה לשאול אותך שאלה. לא, אני קצת צרוד. אני לא חושב שהוא צריך למשוך זמן,

בוועדה אני כל הזמן שותה,

מי מרכז את הקואליציה? אין, אין.

אפשר. אדוני, הקואליציה אומרת שאתה יכול לסיים.

לא שומע. אדוני, הקואליציה אומרת שאתה יכול לסיים. אין מרכז. אין מרכז, רבותי.

לסכם ולומר,

אין ברירה ואנחנו צריכים לחוקק את החוקים האלו, ועכשיו את החוק הזה שקונסים את ההורים, כדי שאולי זה ישים אותם במצב שהם מתחילים לשמור על הילדים.

בסיום הדברים אני אומר: תבואו אתם, תגנו את זה, תדברו נגד זה. להערכתי זה שווה אפילו יותר מזה. אתם לא עושים את זה, אין לנו ברירה אלא להעביר את החוקים האלו.

תודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הסתייגויות להצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו 2015. רבותי, הסתייגות לסעיף 1 של חברי הכנסת אוסאמה סעדי,

מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה,

עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, באסל גטאס ועבדאללה אבו מערוף,

רבותי, הסתייגות לסעיף 1, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות (1) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה. 39 מתנגדים, 16 בעד. ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות מס' 2, רבותי. מי בעד, רבותי? מי נגד?

39 מתנגדים, 16 בעד. גם הסתייגות מס' 2 לא נתקבלה. הסתייגות מס' 3 לסעיף 1. רבותי, מי בעד? מי נגד?

38 מתנגדים, 16 בעד. גם ההסתייגות השלישית לסעיף 1 לא נתקבלה. הסתייגות רביעית לסעיף מס' 1. רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות (4) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה. 39 מתנגדים, 15 בעד. גם ההסתייגות הרביעית לסעיף מס' 1 לא נתקבלה. רבותי, אנחנו מצביעים על הסתייגות לחלופין. רבותי, מי בעד? מי נגד? לחלופין, רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה. 38 מתנגדים, 16 בעד. גם הסתייגות לחלופין לסעיף 1 לא נתקבלה.

אנחנו מצביעים על סעיף 1 כהצעת הוועדה. מאחר שלסעיפים 2 ו-3 אין הסתייגויות, אנחנו מצביעים על 1, 2 ו-3 כהצעת הוועדה. מי בעד, רבותי? מי נגד? סעיפים 1 3, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 49 בעד, 16 מתנגדים. אם כן, החוק עבר בקריאה שנייה, רבותי. ברור שכל ההסתייגויות הוסרו.

מצביעים על הצעת החוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו 2015, בקריאה שלישית. רבותי, מי בעד?

48 בעד, 16 מתנגדים. החוק עבר בקריאה שלישית, רבותי, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. רבותי, אנחנו ממשיכים בחקיקה. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו 2015. הצעת חוק זו היא החלק שנותר מהצעת חוק ממשלתית שפוצלה בסוף חודש יולי 2015, והחוק שמובא לפניכם הוא עיקרו של החוק שעמלנו עליו לאחר הפיצול של חלק מהחוק שאושר במליאת הכנסת בסוף חודש יולי 2015. בהצעת החוק שלפניכם יש תיקון לכמה עניינים. העניין הראשון, שהוא ליבת הצעת חוק, הוא נושא איחוד החשבונות וקרנות הפנסיה.

בעת שעובד עובר ממקום עבודה אחד למשנהו, ותופעה זו רווחת יותר בקרב העובדים הצעירים, נפתח עבורו חיסכון פנסיוני במקום העבודה החדש, וזאת עד לשלב שבו העובד מפריש על-פי רוב לקרן פנסיה אחת בלבד. כתוצאה מכך נוצר מצב שלפיו נכון לשנת 2014 קיימים כ-1.8 מיליון חשבונות של עמיתים לא פעילים, וסכום הנכסים הצבור באותם חשבונות לא פעילים עומד על כ-25.7 מיליארד ש"ח, שמתוכם נגבו כ-122 מיליון ש"ח דמי ניהול, מה שנקרא חשבונות רדומים. כתוצאה מכך החליט אגף שוק ההון ליזום מהלך של איחוד חשבונות של עמיתי קרנות הפנסיה בשני שלבים: השלב הראשון, שיחל בכ"ב באדר ב' התשע"ו, 1 באפריל 2016, כהוראת שעה, עד ט"ו בניסן התשע"ח,

במרס 2018, יאפשר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לקבל מכל החברות המנהלות פרטי עמיתים פעילים ולא פעילים בקרנות הפנסיה, בכפוף למתן האפשרות לעמית להתנגד להעברת המידע הזה, כדי להצליב מידע שיאפשר להעביר את הכספים מקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל לקרן הפנסיה שבה הוא עמית פעיל. לאחר הצלבת המידע תקבל החברה שבה העמית הוא עמית פעיל את פרטי קרן הפנסיה שבה העמית לא פעיל, כדי שהיא תעדכן אותו על כספים הצבורים לזכותו בקרנות הפנסיה האחרות.

היא תעדכן אותו כי יש כוונה להעביר את הכסף לקרן שבה הוא עמית פעיל, ויינתן לו פרק זמן להתנגד להעברה.

יועברו הכספים לקרן הפנסיה שבה הוא עמית פעיל. המטרה היא למנוע מצב שבו העמית ישלם דמי ניהול כספים, וביחס לכספים ששוכבים בחשבון לא פעיל מדובר על סכומים ענקיים. כפי שאמרתי קודם, חשבונות רדומים, אין בהם צורך, וצריך לאחד אותם כדי לחסוך את דמי הניהול. הוועדה הוסיפה הוראות רבות שיבטיחו את שמירת המידע והגנת הפרטיות של העמיתים, ואף קבעה עיצום כספי לחברות המנהלות במקרה של הפרה בגין אי-מחיקת מידע הנוגע לעמיתים. כן קיצרה הוועדה את המועד שבו רשאי הממונה לשמור את פרטי העמיתים לצורך ביקורת, לפרקי זמן הנעים בין שישה חודשים לשנה.

הוועדה עמדה על כך שהגישה למידע תתאפשר רק לממונה או לעובד בכיר שהיא תסמיך לעניין הזה, והכול כדי לשמור על פרטיות העמיתים.

כדי שלא ייפגעו זכויות של עמית שכיר במקרה של עיכוב בהפקדת כספים לקרן הפנסיה, הוסיפה הוועדה שיראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של עמית כלפי קרן שאמורה להעביר את כספי העמית כאילו הופקדו במועדם לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958. כתוצאה מאיחוד החשבונות במסגרת הוראת השעה, משרד האוצר מעריך שיהיה אפשר להוזיל את דמי הניהול בכ-60 מיליון ש"ח. השלב השני הוא נושא איחוד החשבונות, והוא הוראה קבועה שתחילתה ביום ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017, המתייחסת למקרה שבו אדם יצטרף לקרן פנסיה חדשה ואז מוטלת על החברה המנהלת את הקרן שאליה הוא מצטרף לבדוק אם יש לו חשבונות לא פעילים בחברות אחרות על מנת לאחדם. חברי ועדת הכספים ואנוכי השתכנענו שאיחוד החשבונות מהווה מהלך מבורך וחשוב, שנועד לסייע לאזרח לשלם פחות דמי ניהול על החיסכון הפנסיוני ואף להגדילו בשל האיחוד. איחוד החשבונות הוא גם מהלך משלים וחשוב לאפשרות למשוך מקופת גמל יתרה צבורה הנמוכה עד 8,000 ש"ח שחוקקנו לאחרונה, ואנו מקווים ששר האוצר והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון יביאו בהתאם את תקנות המשיכה. עניין נוסף הכלול בהצעת החוק הוא הסדרה שתאפשר לקיבוצים ולמושבים שיתופיים כמעבידים להפריש כספים לקופות גמל עבור חברי הקיבוץ או המושב השיתופי. להצעת חוק זו אין הסתייגויות ואין בקשות רשות דיבור. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, ממליאת הכנסת לאשר את החוק הזה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה,

ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני.

כפי שציין יושב-ראש הוועדה, אין הסתייגויות ואין בקשות לרשות דיבור. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו 2015, רבותי, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 28 נתקבלו. 44 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כן, רבותי, ההצעה עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), קריאה שלישית, רבותי, מי בעד? מי נגד? חוק הפיקוח על שירותים

שלוש הודעות ליושב-ראש ועדת הכנסת, לפני שאני מכריז על התוצאות. 42 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מצרף את קולו של חבר הכנסת איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, להצבעה הזו, לפרוטוקול, רבותי. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכנסת, שלוש הודעות.

הודעה אחת.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי חבר הכנסת אבי דיכטר יכהן כממלא-מקום קבוע של חברת הכנסת ענת ברקו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון מטעם ועדת החוץ והביטחון.

בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור תכהן חברת הכנסת יעל גרמן במקום שי פירון, מטעם סיעת יש עתיד.

תודה לחבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני יושב-ראש ועדת כספים יעלה לדוכן ויציג את הצעת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015, פיצול פרק ב' שעניינו הוראות התאמה לתקציב הדו-שנתי. רבותי, בסיום דבריו של יושב-ראש הוועדה, מוותר? אז אנחנו נקיים הצבעה על בקשת הוועדה לפיצול. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך, רבותי חברי הכנסת, מונחת בפניכם החלטת ועדת הכספים לפצל את פרק ב',

להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015, שעניינו הוא קביעת הוראות שונות לגבי אופן הניהול של התקציב הדו-שנתי. מדובר בתיקון שככלל מובא לדיון בוועדת הכספים טרם הדיונים על הצעת חוק התקציב והצעת חוק ההתייעלות, אך הפעם הממשלה לא הספיקה להביאו קודם לדיוני התקציב וההתייעלות ולכן כללה אותו במסגרת הצעת חוק ההתייעלות, מעניין למה היא לא הספיקה. כי היא הייתה עסוקה, במה? במפת הטבות, בדיוק, במפת הטבות יישובי בדיוק. מה שאתה רצית להגיד, אני יודע. אני מסכים, דרך אגב. מזל שאתה מסכים, רק הבעיה שלך שאתה כל הזמן מסכים, אבל אתה

אני בגלות. שליחנו בגלות. אתה דווקא נהנה מהגלות הזאת. אני לא נהנה מהגלות הזאת, מה אני אגיד לך. אדוני היושב-ראש, זו גלות מפנקת. מפנקת. לפנק, לפנק, לפנק. אני לא רוצה להאריך בשעה כזאת, אבל הייתי נואם על זה. תדבר על זה, תפתח. כן, תאמין לי. תפתח את הנושא. צריך באמת כבר לפתוח את זה פעם. ולכן, כללה אותו, הממשלה, אני מתכוון, כללה אותו במסגרת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית. אני ביקשתי מהממשלה להביא את זה כמו שקבענו בשעתנו, את הנושא הזה של סעיף ההתאמות, סעיף ההתאמות, אנחנו יצרנו אותו ברגע שהיה התקציב הדו-שנתי הראשון, ולכן היא כללה אותו במסגרת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית. לכן ועדת הכספים מבקשת לפצל את הסעיף מתוך הצעת חוק ההתייעלות ולהביאו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

אבקש מהמליאה לאשר את פיצולו של פרק ב', סעיף 2, להצעת חוק ההתייעלות. אני חושב שזה אינטרס של כולם. אני מודה לכם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016). רבותי, מי בעד? מי נגד? הצעת ועדת הכספים בדבר

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015, נתקבלה. 30 בעד, 17 מתנגדים.

בקשת הפיצול של ועדת הכספים אושרה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם,

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14),

אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, אנחנו עכשיו עוברים בעצם להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים

תני לי, תני לי את זה, גברתי המזכירה. רבותי, בשבוע שעבר, דוד. בשבוע שעבר.

רבותי, המכתב מופנה מ-26 באוקטובר 2015,

אל יושב-ראש ועדת הכספים. זה לא על סדר-היום. זה לא על סדר-היום. אדוני, היום. מה הולך?

רבותי, אני מקריא את סדר-היום. אני לא יודע מה יש לכם. לי יש סדר-יום מודפס.

טוב, האם הנשיאות אישרה

אדוני, כשהוא יסיים אני אתן לך את, אדוני היושב-ראש,

אני מבקש להסביר את העניין הזה: אני ביקשתי כבר לפני עשרה ימים להביא את חוק ההתאמות. זה

בחלום הלילה, רציתי. אז מה אם רציתי? לא חשוב. לא משנה. אולי, אולי תיתן לנו עדכון מה קורה? אני התרגלתי בבניין הזה,

שלא תמיד אתה מצליח. זהו. אחרי שהעברנו, אחרי

טוב.

במהלך הנאומים בוועדת הכספים החליטו חברי הוועדה להכניס תיקון, רבותי, גברתי, במהלך הדיונים בוועדת הכספים החליטו חברי הוועדה להכניס תיקון להצעה, שנועד ליצור ודאות ולעודד שקיפות ביחס להחלטות הממשלה, ושלפיו הממונה על התקציבים במשרד האוצר יגיש לוועדת הכספים דיווח לעניין שאלת קביעתו של תקציב המדינה כתקציב דו-שנתי, לא יאוחר מיום כ"ג בניסן התשע"ו, 1 במאי 2016. הממונה על התקציבים יהיה חייב לבוא לוועדה ולדווח מה עמדת הממשלה ביחס לתקציב הדו-שנתי.

הדיון בהוראות ההתאמה לתקציב הדו-שנתי בוועדה נעשה טרם הדיונים על חוק התקציב וחוק ההתייעלות. הפעם הממשלה לא הספיקה להביא את התיקון קודם לדיוני התקציב וההתייעלות, ועל כן ביקשה הוועדה לפצל את ההוראות האמורות ולהביאן לקריאה השנייה ולקריאה השלישית בהקדם. לאור האמור, אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני.

רבותי, לפני שאני עובר להצבעה, חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש, גברתי מזכירת הכנסת, עמיתי חברי הכנסת, מה שקורה כרגע כאן באולם הכנסת מנוגד לתקנון הכנסת והוא פגיעה קשה ביותר בסדרי העבודה שלנו בכנסת. סדר-היום של הכנסת, כך קובע סעיף 25(ב) לתקנון הכנסת, אני מקריא את הסעיף: "יושב-ראש הכנסת יקבע בתחילת כל שבוע את סדר-היום השבועי המפורט של הכנסת, בהתאם להוראת סעיף זה, אדוני, אדוני.

"ויציגו בישיבתה השבועית של נשיאות הכנסת. מזכיר הכנסת יפרסם, לאחר ישיבת הנשיאות, את סדר-היום שנקבע". הנה סדר-היום שנקבע, בסדר-היום שנקבע,

נמצא בסעיף 9 את בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות. זו בקשה שעוסקת בפיצול חוק ההתייעלות, על זה הצבענו ואין עם זה שום בעיה. יש נושא נפרד שהוא הבאה בפני הכנסת לאישור בקריאה שנייה ושלישית של משהו. במקרה של משהו שפוצל, זה בסדר. כדי שהדבר הזה יקרה, צריך לקרות אחד מהשניים, או שזה יופיע בסדר-היום שבפנינו,

כפי שאדוני יודע, ואנחנו עושים את זה כל יום בכנסת, אם יש הסכמה בבית, קואליציה אופוזיציה, אז אפשר בהסכמה לשנות את כל מה שקבוע,

אדוני צודק. אבל כאן לא נעשה תיאום עם האופוזיציה, ולכן אני מציע לא להמשיך במהלך הזה. אוקיי, שב. אני אענה לך, אין צורך שתישאר לעמוד. מכיוון שדבר אחד חסר לך, חבר הכנסת דב חנין, אתה צודק לגבי כל התהליך במידה שהנושא לא היה בנשיאות הכנסת. מאחר, רבותי, מי שקובע את סדר-היום זה נשיאות הכנסת, רבותי, וגם בוועדת ההסכמות הוסכם לגבי הנושא הזה, מאחר שבנשיאות הודיעו שהולכים להביא את הפיצול וגם את ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית מכיוון שהיא קיבלה פטור בשבוע שעבר. דרך אגב, רבותי, צריך להיות ברור: אנחנו לא יכולים להכניס את הפיצול כבר בסדר-היום, כי כבר קבענו את תוצאת ההצבעה מראש. אנחנו לא יכולים לקבוע את תוצאת ההצבעה. אם הכנסת לא הייתה מסכימה לפצל, אז מה הייתי עושה? ולכן, לאחר שזה פוצל, דב חנין, מאחר שזה פוצל בהצבעה בכנסת, השלב הבא, הכרזה, ועשינו את ההכרזה, ויושב-ראש ועדת הכספים הודיע עליו לגבי ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אני לא מבין על מה הוויכוח פה. הדבר הזה היה גם בנשיאות, גם בוועדת הכנסת בפיצול, ודרך אגב, בסדר-היום המתוקן של יום שני הנושא גם מופיע.

חבר הכנסת דב חנין, אני מציע שאם יש לכבודו, חבר הכנסת דב חנין, אתה מנהל דברים עם יושב-ראש הקואליציה. אני מציע לך, אם אתה חושב שיש איזה משהו שלא נעשה כהוגן או לא לפי התקנון, יש ועדת הפירושים, תפנה אליה, ואני אשמח לשמוע דבר שונה ממה שאני אומר לך, ואני בטוח שמה שאני אומר לך נכון, וכך פעלנו על-פי התקנון. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14), התשע"ו 2015, בקריאה שנייה. רבותי, מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 9 נתקבלו. 28 בעד, 22 מתנגדים. אם כן, רבותי, ההצעה עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית, רבותי. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית, רבותי. חוק

28 בעד, 21 מתנגדים. אם כן, רבותי, הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 123) (הסתה לטרור), התשע"ו 2015, קריאה ראשונה. רבותי, גם הצעת חוק זו קיבלה פטור מחובת הנחה בכפוף להנחה על שולחן הכנסת. רבותי, יציג את החוק השר התורן, רבותי, מי מציג את החוק מטעם הממשלה? גלעד, אתה מציג את החוק? השר לביטחון פנים, השר גלעד ארדן, יציג את החוק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שאני אפרט את הצעת החוק אני חייב לומר שאין ספק שמדובר בהצעת חוק שהיא גם דחופה וגם חשובה מאוד לנוכח גל הטרור שאזרחי ישראל, לצערנו, חווים בשבועות האחרונים. אנחנו בעצם נתקלנו בשבועות האחרונים באירועי טרור ואלימות שהמניע שלהם, בין היתר, הוא גל ההסתה ברשתות החברתיות, תמיכה וליבוי של יצרים, בין היתר על בסיס הסתה שקרית והמצאות כאלה ואחרות, אם לגבי הר-הבית ואם לגבי פעולות אכיפה שהמשטרה מבצעת. ולמעשה, אותם יחידות ויחידים שמקבלים את ההחלטות שלהם לצאת ולבצע מעשי רצח, מוּנעים הרבה פעמים על בסיס קריאה לאותן פעולות אלימות. אנחנו צריכים לעשות חושבים האם החקיקה שלנו, שאמורה ליצור,

איזון כלשהו בין חופש הביטוי, שאנחנו כולנו רוצים לשמר אותו ולתמוך בו,

יש לנו חובה לא פחותה גם להגן על ביטחונם של אזרחי המדינה ולהביא לכך שמי שמסית לרצח ואלימות וטרור, גם הוא ישלם, כמובן, מחיר על מה שהוא עושה, כי התוצאות של אותה הסתה נגמרות ברצח. אז החוק הזה, למעשה, אמור להעביר את נקודת האיזון למקום מדויק יותר, כי היום, כאשר המערכת המשפטית, וגם המשטרה, רוצה בעצם למצות את הדין עם אותם מסיתים לאלימות ולרצח, היא נתקלת בקשיים שמבוססים על המגבלות של החוק הקיים, ואני אפרט. למעשה, כיום, הצעת חוק העונשין המונחת בפניכם מבקשת לתקן את סעיף 144ד2 לחוק העונשין, האוסר בנוסחו כיום פרסום קריאה למעשה אלימות או טרור, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות או טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו, כאשר על-פי תוכנו של הפרסום והנסיבות שבהן פורסם יש אפשרות ממשית, ופה זו הנקודה, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור. העונש המרבי הקבוע בצד עבירה זו הוא עונש של חמש שנות מאסר. כפי שאמרתי, על רקע ריבוי אירועי הטרור ותופעות ההסתה למעשי טרור מהעת האחרונה, הצעת החוק בעצם מציעה להבחין בין ההסתה לאלימות לבין ההסתה לטרור ולקבוע עבירה מיוחדת להסתה לטרור. ההצדקה לייחד עבירה ספציפית לעבירה לטרור נובעת ממאפייניה הייחודיים של תופעת הטרור, הבאים לידי ביטוי בעוצמת הפגיעה שלה ובקושי להיאבק בה בשל היקפה ומורכבותה. עבירה זו תציב רף נורמטיבי חדש,

זה כמובן חל על שני הצדדים, יהודים וערבים כאחד. עבירה זו תציב רף נורמטיבי חדש בנוגע להסתה לטרור ותאזן בצורה ראויה יותר בין ההגנה על חופש הביטוי לבין הצורך במניעת טרור שמקורו בהסתה או באקלים האלים שההסתה יוצרת. במסגרת העבירה החדשה מוצע ליצור הבחנה ברורה בין שני סוגי הפרסומים האסורים: פרסום קריאה לעשיית מעשה טרור מחד גיסא ופרסום דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו מאידך גיסא. בכל מה שנוגע לפרסום קריאה לעשיית מעשה טרור, המעשה עצמו, קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור, עצם הקריאה המפורשת לביצוע מעשה טרור, על מאפייניו החמורים, מהווה מעשה חמור שאין להתירו ושעלול ליתן לגיטימציה למעשה הטרור, ולפיכך מוצע לקבוע כי לא תידרש עוד הוכחת אפשרות ממשית שפרסום מסוג זה יביא לעשיית מעשה טרור, כמובן קשה מאוד גם לצפות מה ההסתברות הזאת, ודי יהיה בעצם הפרסום המסית כדי להעמיד את המפרסם לדין. לעומת זאת, בכל הנוגע לפרסום דברי שבח או אהדה למעשה טרור,

יש גם חברי כנסת שלוקים בדבר הזה, מאחר שאיסור זה אינו מתייחס לקריאה מפורשת לטרור, מוצע להותיר את המבחן הקיים היום בעבירת ההסתה לאלימות, כך שהאיסור יחול לגבי פרסום רק אם יש אפשרות ממשית כי על-פי תוכנו או הנסיבות שבהן פורסם הוא עלול להביא למעשה טרור. כפי שאמרתי, נוכח התפשטותה של תופעת ההסתה לטרור בתקופה האחרונה והצורך להגביר את המאבק ולאפשר כלים להיאבק בתופעה הזאת, שחד-משמעית ארגוני המודיעין וגם המשטרה מראים פעם אחר פעם, וזה גם מתגלה בחקירות של אותם רוצחים, שההחלטה שלהם, חלק מקבלת ההחלטה לצאת ולבצע את אותו מעשה טרור רצחני מונע גם מההסתה והקריאה של אנשים שיש להם השפעה עליהם או שהם מאמינים להם, ולכן, בשל הצורך הזה, הממשלה מבקשת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעביר אותה, איזו ועדה זו? חוקה, חוק ומשפט? כן. חוק ומשפט. ולהעביר אותה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

תודה לשר לביטחון פנים, השר גלעד ארדן. רבותי, אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק. ראשון הדוברים, עיסאווי פריג', ואחריו, חבר הכנסת אורן חזן, ואם לא יהיה,

באסל גטאס, ובמידה שגם הוא לא יהיה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. לא מופיעה

רבותי, מי שרוצה להירשם, עכשיו. דב חנין. אני רשום, אדוני? מיקי לוי רשום. דב חנין. מי עוד רוצה, רבותי, להירשם? אני

חבר הכנסת יואל חסון וחבר הכנסת נחמן שי. אם כן, רבותי, סגרתי את רשימת הדוברים. אדוני חבר הכנסת עיסאווי פריג', שלוש דקות.

אני מסתכל על סדר-היום, ובתוך סדר-היום חוק העונשין מככב: ארבע הצעות חוק מבית היוצר, כמו בכל שבוע, והפעם המנה גדולה קצת יותר. הצעות חוק פופוליסטיות, שבאות להראות לנו שהנה, הממשלה מנסה לעשות. השר עמד כאן ואמר והכריז בקול תרועה שזו הצעת חוק חשובה, רשתות חברתיות מסיתות, והדגיש ואמר שזה ליהודים ולערבים. הדגיש ואמר. כאילו מובן מאליו שזה לא ככה. והנה אני בא ומדגיש: זה חל לגבי יהודים ולגבי ערבים. וזה מאוד יפה. אלימות וטרור, כשמו. אני רוצה להתרכז רק במשפט שנאמר היום, וציינתי ואני חוזר ומציין אותו: סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת סמוטריץ, אמר שמעבר לירדן תקום מדינה, מדינת ישראל, וזה שלב ראשון. זה מזכיר לי: "שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן". זה שיר, והשיר, זה לא שיר. זה שיר, מה, למדת, זה המנון. אה, המנון. ההמנון הזה. ההמנון הזה. ההמנון הזה. זה המנון של הארגון הצבאי הלאומי.

כשאנחנו מדברים על הסתה וכל העולם המוסלמי והירדנים מקשיבים, וסגן יושב-ראש הכנסת, חלק מהשלטון, עומד כאן ואומר שזה שלב א' מעבר לירדן, והגדה השנייה, שהיא ירדן, תחכה בפינה, יגיע תורה, האם זו לא הסתה? האם החוק, מה הסתה בזה? כן, אדוני.

ואללה, בסדר. אתה כבר הכנסת דבר מעניין, אתה יודע מה? מי שמשתמש במילה כיבוש הוא מסית. לטעמך זה ככה. בסוף לא יהיה אפשר להגיד מילה. לטעמך, האם המובן "הסתה" ומונח הפירושים שאנחנו מדברים עליו לא מחייב עוד חקיקה מיוחדת? השר עומד כאן ומדגיש: נא לסיים. זה נכון ליהודים ולערבים. כי הוא יודע את זה. כי החוק הזה הוא תקף לערבים, ליהודים הוא לא תקף,

לא ללהב"ה ולא ל"תג מחיר". תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. יעלה חבר הכנסת אורן חזן, איננו. חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, יוסף ג'בארין. שלוש דקות, חבר הכנסת, אפשר להעלות רשימת דוברים?

במידה שהסדר ילך כשכל הדוברים נמצאים, יש לנו יוסף ג'בארין, ג'מאל זחאלקה, מיקי לוי ודב חנין. אתה תאפס לי, תאפס לי. אל תדאג, אני אוסיף לך חצי דקה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, המושג הסתה בשבועות האחרונים מקבל כאן עוצמות ופירושים, ובאה הצעת החוק הזו ומהווה את גולת הכותרת של כל הניסיון לשפוך לתוך המושג הזה את כל העולם של הסכסוך של 100 השנה, שבא עכשיו ומצטמק לתוך המושג הזה של הסתה. וכאילו חסרים אמצעים להיאבק בהסתה האמיתית שמתרחשת לנגד עינינו יום-יום, ולצערי הרב מחלחלת, לאחר שהיא מתחילה למעלה, בראש הממשלה ובשרים. כששר אומר על ביקור לגיטימי של חבר כנסת ערבי במסג'ד אל-אקצא שזה מעשה בזוי, כשהוא בעצמו, אני לא רוצה להגיד ולרדת לאותה רמה שהוא ירד אליה מה אנשים מבינים כששומעים שר מדבר בסגנון הזה? אני אומר לכם, לא תצליחו להדביק לנו ולנרטיב שלנו ולכל השיח שלנו

המושג קיצוניות. אנחנו לא קיצוניים. לא תצליחו להדביק לנו את מה שאתם מנסים להדביק, שאנחנו קיצוניים, ולכן צריך להיאבק בנרטיב שלנו, בסיפור שלנו. אנחנו נגד כיבוש. אנחנו הומניים. השיח שלנו הוא שיח הומני.

בערכים הומניים, כן. אנחנו למען חירות. אנחנו למען שחרור לאומי. אנחנו נגד דיכוי.

גם חבר הכנסת מיקי לוי וגם יואל חסון, שניכם מדברים פה, אל תפריעו לו.

אנחנו למען שוויון. אנחנו למען שחרור לאומי של עם שנמצא תחת כיבוש. אנחנו למען עצמאותו. אנחנו למען שלום אמיתי. זו לא קיצוניות. מי שמסית, מי שצריך לעמוד לדין זה ראש הממשלה ושריו. תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. יעלה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ולאחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. במידה שלא יהיה, חבר הכנסת מיקי לוי.

לא עלית להתפלל באל-אקצא לאחרונה. חבר הכנסת באסל גטאס, אתה וחבר הכנסת ינון מגל, תצאו בחוץ ותריבו.

שלוש דקות, אדוני. חבר הכנסת ינון מגל, אנא ממך. אתה מדבר בקול רם במליאה, קורא לעברו קריאות, הוא קורא לעברך. אי-אפשר לנהל את הישיבה ככה, אנא ממך. כבוד היושב-ראש, לילה ארוך יש לנו, אבל מאוד קשה לאשר פעם אחר פעם עוד נסיגה ועוד נסיגה ועוד נסיגה בעקרונות דמוקרטיים. כשזה מובא הצעה אחרי הצעה, ואנחנו רואים את ההשתלשלות הזו, זה נותן הרגשה מאוד קשה.

קביעת עונשי מינימום, גם קביעת עונשים להורים, גם התייחסות לשלילת קצבאות של הביטוח הלאומי, ועכשיו אנחנו בעצם מול הצעה שמבקשת להפר איזון כמעט היסטורי שהיה קיים בדיני העונשין: איזון בין חופש הביטוי מצד אחד לבין הנזק שהמדינה רוצה למנוע, שזה כלשונו של השר מניעת טרור. מקובל היה עד עכשיו, במשפט החוקתי הישראלי, שקיימת נוסחה שאמורה לאזן את הפגיעה בחופש הביטוי. הנוסחה הזו דיברה, לענייננו כאן, על הסתברות לאפשרות ממשית שהביטוי יביא לעשיית המעשה שרוצים למנוע אותו. שוב, שיש הסתברות ממשית שזה יקרה. עכשיו בעצם באה הממשלה ואומרת שהיא מוותרת על הצורך בהוכחת הסתברות, ולכן יש כאן הפרה של איזון היסטורי בהגנה על חופש הביטוי בישראל. צר לי שהשר מדבר על הפרת האיזון הזה ללא שום התייחסות עניינית לצורך בזה, לרקע לזה, לבעיה שזה מעורר. לא ראינו שום דוגמה אחת למקרים שבהם פשוט לא הוכחה אפשרות ממשית ובכל זאת היה צריך להרשיע וכו'. יש כאן חשש לשימוש מאוד פסול שיהיה בתיקון הזה בהיעדר דרישה של אפשרות ממשית, של הסתברות, שיהיה פשוט שימוש פסול בחוק כדי לפגוע בחופש הביטוי, עד כדי כך שקריאות להפגנה למשל, הפגנה שאולי אחר כך יתפתח בה עימות מסוים, זה יהיה סצנריו שיאפשר למשטרה ולפרקליטות להעמיד לדין אנשים. הוויתור על ההסתברות גם יכול לתת למשטרה אכסניה משפטית לזמן אנשים לחקירה ולהביא אותם לדין למרות שלא התקיימה שום אפשרות ממשית שהמעשה שלהם יביא לפגיעה בביטחון המדינה.

צר לי שהממשלה היום רק ממשיכה במסע הזה של לכרסם עוד ועוד בעקרונות דמוקרטיים שהיינו רגילים אליהם עד עכשיו.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה ג'מאל זחאלקה, איננו. חבר הכנסת מיקי לוי, שלוש דקות, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. הדוברים הבאים הם דב חנין, יואל חסון ונחמן שי, אחרון הדוברים. שלוש דקות לחבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אקדים ואומר, אדוני השר לביטחון הפנים, אני תומך בחוק הזה. אבל ענייני, בעומדי כאן לפניכם על הדוכן, הוא אינו החוק הזה אלא ענייני הטבות המס. לאחר התכנסות של יושבי-ראש הסיעות בקואליציה, הודיעו לחבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, לא לעסוק בנושא הטבות המס. אתם שומעים? לא לעסוק בנושא הטבות המס. אני שואל, כמה אפשר לרמוס את הוועדות השונות? כמה אפשר לרמוס את הכנסת? וכמה אפשר לרמוס את יישובי הפריפריה? הטילו פצצה, תפוח-אדמה לוהט, לפתחה של ועדת הכספים, ויושב-ראש הוועדה גפני הרים את הכפפה וטרח לקיים,

דיונים בנושא. אני מכיר את המתווה היטב. הוא קיבל מתיחות והותאם לצרכים של יישובים נוספים. חברי ועדת הכספים ויושב-ראש הוועדה עשו עבודתם נאמנה. ואז הגיעו לפתע חברי הכנסת של הבית היהודי וחלק מהליכוד בדרישה להכניס את יישובי יהודה ושומרון, יישובים אשר אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו. זה אומר שאנחנו הולכים לפגוע ביישובי הפריפריה. עוד הוסיפו ואיימו כי אם לא יקבלו תוספת של 150 200 מיליון שקלים, זה יעלה לאוצר הרבה יותר. אין סיכוי שבג"ץ יקבל את החריגות ואת החריגים בהתאם לקריטריונים. אם המתווה לא יוגש, אדוני היושב-ראש, בג"ץ יפסול את כל הטבות המס לכל היישובים, והפריפריה תיפגע. לא אכפת לכם בכלל מהפריפריה. כולכם רק עושים כאילו אתם דואגים לתושבי הפריפריה. ברגעים אלה ממש,

שולחים את היועץ המשפטי לבקש ארכה מבג"ץ, שמא יחזור בו וייתן ארכה נוספת. לא הספיקו חמש שנים כדי לסיים את ההליך הזה. שר האוצר כחלון וראש הממשלה ברחו מהטיפול בנושא הטבות המס וגלגלו את הנושא מתוך פחדנות לוועדת הכספים. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, השאירו אותך, פחדנות, אדוני השר. זוהי החלטת ממשלה, לא החלטה של ועדת כספים. כשנתנו את זה לוועדת כספים הגיע שר האוצר, הופיע בפני הוועדה ואמר: אתם תחליטו, אתם תעצבו. בפיו. אני הייתי שם וראיתי אותו. נא לסיים. האם זו לא פחדנות? פחדנות לשמה. והשאירו את יושב-ראש הוועדה פצוע בשטח. אני אומר לכם, אתם בוגדים ביישובי הפריפריה. זהו חוסר משילות טוטלי. טוטלי. היום קצת לחצים, מאיפה עוד כסף? לא מעניין. העיקר אל תפגעו ביישובי הפריפריה ואל תעשו כאילו אתם דואגים להם, כי אתם לא דואגים להם.

משפט אחרון ברשותך, אדוני. חבר הכנסת גפני, אדוני יושב-ראש הוועדה, אני הזהרתי אותך לא לקחת את הנושא. הזהרתי אותך כי יבגדו בך. אני מוריד את הכובע בפניך על אומץ לבך. לבי-לבי עליך ועל תושבי הפריפריה.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. יעלה חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, ג'מאל זחאלקה.

אדוני היושב-ראש, תודה לך, עמיתי חברי הכנסת, פרץ החקיקה שאנחנו נתקלים בו בימים האחרונים מגיע אלינו במקום העשייה האמיתית. כי אם היו רוצים באמת לפעול נגד הסתה, יש הרבה מאוד כלים בחוק הקיים שמאפשרים לפעול, מאפשרים לחקור, מאפשרים להעמיד לדין וגם מאפשרים להעניש. ולא עושים את מה שצריך, אני אומר את זה בצער רב. כשאני רואה,

את ההסתה הפרועה, כולל הסתה לרצח, נגד פעילים פוליטיים בגלל העמדות הפוליטיות שלהם, אני אומר שיש כאן מישהו שנרדם בשמירה, ומי שנרדם בשמירה זה לעתים המשטרה ולעתים מערכות החוק האחרות. נמצא אתנו כאן בדרך מקרה היום, אדוני היושב-ראש, קצין הכנסת, והוא יודע שאפילו חברי כנסת שנמצאים פה בבית הזה נמצאים תחת איומים. אז זו לא בעיה של קצין הכנסת, זו בעיה של מערכת משטרה שהיא לא מספיק אפקטיבית ולא מצליחה לטפל בכל האיומים ובכל המאיימים, ואז זה מתגלגל לעתים לפתחו של קצין הכנסת, כשמדובר בחברי הכנסת כמובן. אם זה לא חברי כנסת אז לפעמים אנשים נותרים עם איומים בלי מענה. לדברים האלה יש תשובה. התשובה צריכה להיות טיפול משטרתי, התשובה צריכה להיות חקירה נמרצת, התשובה צריכה להיות פעולה כשצריך. במקום זה מביאים לנו החמרה מיותרת ואפילו מסוכנת בחוק העונשין. הרי מה הוא העוקץ האמיתי של הצעת השינוי? העוקץ האמיתי של הצעת השינוי זה הוויתור על היסוד ההסתברותי. עצם הדיבור, גם אם ברור לחלוטין שהוא לא יביא לשום אלימות ולא יפגע בשום דבר, עצם הדיבור הופך לעבירה. בכך, בעצם, אתם לא רק פוגעים בדיבור או בביטוי, אתם מקשים ומחלישים את היכולת להתמודד עם הביטויים האלימים והמסוכנים באמת. במקום שהמשטרה ורשויות החוק ורשויות הפרקליטות יהיו ממוקדות באותם ביטויים שיש בהם סכנה, יש בהם פוטנציאל הסתברותי של פגיעה, מה שהן לא עושות היום, אתם הופכים למעשה את כל הביטויים לביטויים עברייניים וגם מחמירים בצורה מאוד קיצונית את הענישה.

עמיתי חברי הכנסת, המהלך הזה לא רק שהוא לא דרוש, לא רק שהוא פוגע בזכויות אדם, הוא גם מסוכן מאוד מבחינת ההתמודדות עם בעיות אמיתיות של הסתה לאלימות. תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת יואל חסון. שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, היום בבוקר היה דיון על החוק הזה בוועדת הכנסת כדי שיובא מהר מהר לדיון ולאישור והצבעה בכנסת. למעשה דיון אין. למה דיון אין? כי כל הדיון בחקיקה כזאת היום מתנהל באווירה של התלהמות, באווירה של חמימות מוח ושל איבוד שכל. אני הצעתי, כבוד היושב-ראש, לדחות את הדיון בחוק הזה ובחוקים דומים לעוד שנה. נגיד, יהיה מצב קר יותר, אפשר לבחון את זה ולנהל על זה דיון. אני מתנגד לחוק הזה, אני אצביע נגדו בכל מקרה, אבל אני מתנגד גם לדיון הזה כי אין דיון. פה לא מתווכחים, לא מתלבטים. גם המחנה הציוני, גם זה, אף אחד לא מעז בעצם. גם כאלה שיש להם הסתייגות מהחוק אין להם את העוז לעמוד נגד כי הם יואשמו בחוסר פטריוטיות או בכל מיני האשמות. החוק הזה בעצם בעקיפין נותן הכשר להסתה לאלימות. כיצד נעשה הדבר? עושים הבחנה בין, לוקחים את החוק הקיים ומפצלים אותו לשניים. מבדילים בין עבירה של הסתה לאלימות, היום החוק אומר הסתה לטרור ולאלימות, לפי אותו קנה מידה. באים עם החוק הזה ומפצלים את זה לשניים: יש הסתה לאלימות ויש הסתה לטרור, זה שני סטנדרטים. בהסתה לאלימות צריך להוכיח את היסוד ההסתברותי

מורידים את זה פשוט, רק אפשרות ממשית. לא ודאות קרובה כמו שהיה פעם, לא כל מיני דברים. ואז מה יקרה? כשזה יגיע לבתי-משפט יעמדו עורכי-דין מלומדים ויגידו: אם המחוקק רצה להחמיר בהסתה לאלימות אז הוא היה עושה את זה. אני קיבלתי מאות איומים, מאות איומים בווטסאפ, ואני העברתי את זה לקצין הכנסת וזה עבר למשטרה. שם לא עומד עכשיו היסוד ההסתברותי. מורידים את זה, נא לסיים. כי זאת סתם הסתה לאלימות, זו לא הסתה לטרור. אני חושב שההבדלה הזאת תיתן יד ותחזק

חוסר המעש בעניין הסתה לאלימות,

ומצד שני, ייעשה בחוק הזה שימוש לרעה, לענישה שרירותית ולרדיפה פוליטית. זו מטרתו האמיתית.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה חבר הכנסת יואל חסון, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת חסון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השרים,

אדוני השר, שלא הדגשת בדבריך החשובים שמי שהתחילה ויזמה את החוק הזה זו שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, שהדבר הזה, אנחנו ממליצים עליה להדליק את המשואה ביום העצמאות. לא ידעתי. אולי זה עדיף על כמה אחרים שאת ממליצה עליהם. בכל אופן, שרת המשפטים ציפי לבני היא שיזמה, דחפה, ניסחה וכתבה את החוק החשוב הזה, ולכן היה ראוי לציין את הדבר הזה, אבל בטוח שפרח מזיכרונך באופן מקרי.

לא רק שלא פרח מזיכרוני, בכלל לא היה

אז איזה מזל שאני פה לספר לך, אדוני השר. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אז אנחנו, גם בגלל שציפי לבני יזמה,

אדוני, הזמן שלי. אם אתה רוצה להמשיך להתדיין עם השר, הזמן הוא זמן. המחנה הציוני תומך בחוק. המחנה הציוני תומך במאבק בטרור. הצעת החוק הזאת היא הצעה חשובה. אני רוצה לומר קודם כול לחברת הכנסת זועבי, וראוי לא להפנות גב לדוכן הנואמים במליאה, רוצה לומר לך, רוצה לומר לחבר הכנסת זחאלקה, לחבר הכנסת גטאס ולחברי במשותפת, לכל חברי הכנסת וגם לחברת הכנסת חוטובלי, לכל אלה שהם ככה שטים להם בים ההסתה ושותפים לים ההסתה ומובילים למעשה להבערת הרחוב הישראלי בהסתה יומיומית באמצעי התקשורת, בפייסבוק, בכנסת, בכל מקום, אני אומר לכם: היזהרו. היזהרו, כי החוק הזה אמור לטפל בדיוק באותם אנשים שמנסים להבעיר את הרחוב, מנסים לעשות הכול כדי שלא נוכל לחיות כאן בדו-קיום, לא בינינו לבין האזרחים הערבים הישראלים, וגם לא בינינו לבין הפלסטינים. אני אומר לך, חבר הכנסת גטאס, החסינות לא תעמוד לך אחרי שהחוק הזה יעבור. היזהר לך והישמר לך. היזהר והישמר לך מדברי הסתה שאתה אומר יום-יום, דקה-דקה. אתה מאיים? אני אומר לך, אדוני, אין צורך שאני אאיים, מכיוון שזאת מדינת חוק, וזאת מדינה שפועלת על-פי חוק, והכנסת הזאת כמעט פה-אחד תחוקק היום חוק שיגיד בצורה ברורה: כל מי שמסית, כל מי שקורא לטרור, כל מי שלא מגנה טרור, כל מי שחושב שהמדינה הזאת היא מערב פרוע, ישלם על זה, תודה. ולא משנה אם הוא חבר כנסת,

ברשותך, ולא משנה אם הוא חבר כנסת, ולא משנה אם יש לו חסינות. אתה לא תסית לטרור. לא תוכל למנוע את חופש הביטוי שלי.

אתה תהיה הראשון שיעמוד לדין על-פי החוק הזה.

כי הסתה מובילה לרצח, הסתה מובילה לטרור, והחוק הזה, אני מקווה, ילמד לקח את כל אלה שמתפרנסים מהסתה.

תודה לחבר הכנסת יואל חסון. יעלה חבר הכנסת נחמן שי. ואחריו, אחרון הדוברים, אורן חזן. שלוש דקות לחבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הממשלה יורה באפלה. היא לא באמת יודעת איך לנהוג בגל הדקירות ומעשי הטרור,

ולכן היא מפעילה שורה ארוכה של אמצעים

גם אמצעים מבצעיים, גם אמצעי חקיקה, גם אמצעים ציבוריים, גם כניסות לכפרים, כל מיני דברים, מתוך איזושהי תחושה שמשהו בסוף יעצור את זה.

אני לא בטוח. אני אצביע בעד החוק הזה, כי אני רוצה להפסיק את מסע הדקירות הזה ברחבי ישראל, אבל אני רוצה לומר לכולנו, שאם נהיה כנים עצמנו, הבעיה היא לא ההסתה. הבעיה היא לא ההסתה. לא רק. הבעיה היא קודם כול שאין שום מוצא לפלסטינים, שאין שום דרך שאנחנו מציעים להם כדי לצאת מתוך המצוקה הפוליטית, החברתית, הכלכלית שבה הם נתונים. יש, ישר לעזה, לא מקדמים אף רעיון מדיני. תן איזה רעיון. אני אתן לך הרבה רעיונות. אני אתן לך רעיון אחד גדול: להיפרד מהפלסטינים, אדוני השר. זה ססמה, זה לא רעיון. זה לא ססמה, זאת דרך פעולה, שאנחנו נתנתק מהם, ונעמיד בינינו לבינם גבול ביטחון, כמו בגוש-קטיף. שנוכל להגן עליו רק על-פי שיקולי ביטחון, ולא נחיה בתוכם, והם לא יחיו בתוכנו, כמובן, חוץ מערביי ישראל, שהם אזרחים ישראלים לכל דבר. את זה אנחנו חייבים להציע, ולזה אנחנו נחתור. כי אם לא נגיע למקום הזה,

אתה יודע כמוני שהילדים שלך, כמו הנכדים שלי, כבר יחיו במדינה דו-לאומית.

אני בטוח בזה. אמרו את זה גם לסבא שלי כשהוא קיבל בית במג'דל, כשעלה לארץ, בצפון אשקלון, אמרו לו אותו דבר. אני שמח שסבא שלך בא לארץ, כי אחרת לא היינו זוכים לראות אותך פה חבר כנסת,

אני גם שמח שאבא שלי בא לארץ, ואימא שלי, והם נתנו לי את המתנה הנפלאה הזאת להיות אזרח במדינה יהודית, במדינת ישראל. אבל אנחנו, בחיינו שלנו, ואולי אחרים בחייהם שלהם, יראו שהמדינה הזאת הופכת להיות מדינה דו-לאומית, ומזה אני רוצה להציל אותנו.

אני נגד הסתה, והסתה גורמת לאנשים לעשות דברים איומים, אבל ההסתה היא לא הסיבה, הסיבה היא חוסר פתרון, היעדר פתרון ואי-רצון להגיע לפתרון.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אורן אסף חזן. שלוש דקות. רבותי, אני מבין שמייד אחרי כן הצבעה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברותי וחברי חברי הכנסת,

אני שוב רוצה הערב לברך את החברים מהאופוזיציה שגם גם הפנימו והבינו שאין מנוס מלהיאבק בטרור בכל הכוח, ביד רמה. הצעדים האחרונים שנעשים בבית הזה,

בעזרת השם, בעזרת הממשלה שתוציא אותם לפועל, אולי גם בעזרת שר האין-ביטחון, שאנחנו נצליח להוריד את המינון.

מכיוון שחברי הכנסת מהרשימה הפלסטינית המשותפת לא נמצאים פה,

הרי קל להם לקחת חלק בהסתה, אז אנחנו לא נדבר עליהם כשהם לא פה. אבל אני רוצה לדבר על שר שמגיעה לו מילה טובה, שמגיע לו ציון לשבח, וקטונתי מלחלק ציונים,

השר גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, שביד רמה מצליח ליישם הלכה למעשה מאבק אמיתי, איתני בטרור.

אני רוצה להגיד לך תודה בשם האזרחים, בשם המתיישבים. אני רוצה לבקש ממך, אם תוכל, לקחת כמה דקות,

ולקחת את, חבר הכנסת עיסאווי פריג', אל תפריע לו. אני הייתי רוצה לבקש גם מהשר ארדן, שאולי יצליח להשפיע על השר שיושב לידו, או שכרגע לא יושב, וללמד אותו. זה לא בושה ללמוד. תפסיק לפגוע בשר הביטחון.

הקבינט החליט שלא להשיב גופות מחבלים. הקבינט החליט שהשבה של הגופות, שחוזרים אחר כבוד, מתסיסה ומלבה את הטרור. רק היום, עוד שני פיגועים רצחניים, אחד בראשון-לציון ואחד בנתניה. אתם יושבים פה, מתרווחים לכם בכיסא.

נחמן שי, וצא אל השטח, קום תפגוש את האנשים, קום תשמע את הקולות. אל תטיף לנו רק,

אני אשמח אם אתה תוכל, למה אתה מצפה? אתה פונה אליהם ישירות. מה, אתה מצפה שימלאו את הפה שלהם מים? מי אתה?

אנא אל תפריעו לו. אני רוצה ללמד אתכם משהו, גם אותך, נחמן. אתם יודעים שבעקבות המחדל של שר הביטחון, שהחליט להחזיר את הגופות, היום אנחנו נמצאים במצב קשה יותר, שבו המשפחות של המחבלים המרצחים ממזרח-ירושלים עותרות, אני מציע,

חבר הכנסת חזן, אני חושב שלא מכובד שאתה פונה לשר הביטחון

אני מציע לך: בוא, תשמור על כבודו, כמו שאתה לא רוצה שמישהו יפנה אליך בצורה הזאת, שאתה אומר "שר האין-ביטחון". יש מישהו בעולם שיכול להתווכח, שר הביטחון לא מהמפלגה, אבל אנחנו מכבדים אותו יותר ממך. אנחנו מכבדים את שר הביטחון, אני יוצא במחאה על הפגיעה בביטחון ישראל. למה, חבר הכנסת חזן, כשאתה עולה לפה אתה גורם לתסיסה? אני משמיע את קול העם, ואומר את הדברים שלאחרים קשה לשמוע. טוב, תודה. תודה, אדוני. משפט אחרון. חבר הכנסת יואל חסון,

לא של שר הביטחון, חבר הכנסת יואל חסון. כנראה שהמקום שלך, זו המדיניות של ממשלת, תודה, חבר הכנסת חזן. אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לנהל ככה דיון. אז יאללה, רד.

אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. הוא צריך להיות בחמישייה הפותחת, הוא לא יכול לדבר על ביטחון ישראל כמו שהוא מדבר. משפט אחרון. משפט אחרון. משפט אחרון. תסיים, נו. אני

בעד, תשעה מתנגדים ואחד נמנע.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

חברת הכנסת מיכל בירן, ודאי, אני מצרף את קולך, לפרוטוקול. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41) (הרחבת סמכויות ועדת האתיקה), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. חבר הכנסת דוד ביטן.

אין רגע,

חבר הכנסת דוד ביטן. אמשיך בסדר-היום.

לצערי, כל הצעות החוק זה דוד ביטן. הצעות חוק חסינות חברי הכנסת. ככה מתייחסים? אנא מכם. חבר הכנסת יואל חסון, תן לי לנהל את הישיבה כמו שצריך. רבותי, הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 42) (חיוב חבר הכנסת בנזק כספי שגרם לרכוש הכנסת), התשע"ו 2015, לקריאה ראשונה, רבותי.

גם פה. רבותי, כל ההצעות הן דיון משולב. לצערי, יושב-ראש ועדת הכנסת איננו, ואין גם מישהו מטעמו שיציג את זה. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 9, 16, 22, 24, 34, 39, 41, 82, 91, 96, 97, 118, 121 ו-126 לתקנון הכנסת. רבותי, סוף-סוף הגיע חבר הכנסת דוד ביטן. רבותי, אנחנו נתחיל מסעיף 15, מאחר שהדיון הוא דיון משולב, אני חוזר להצעה בסעיף 13: הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41) (הרחבת סמכויות ועדת האתיקה), התשע"ו 2015, קריאה ראשונה. זה אסור לפי התקנון. רבותי, כל החוקים הם בדיון משולב. 11 12 זה דיון משולב. אני מנהל את הישיבה, וזה שיקול דעתי שלי, לכן אני מאפשר לו כן להציג את הצעת החוק. אני מתנצל, אבל יצאתי לחמש דקות. הנושא הראשון זה חוק חסינות חברי הכנסת, תיקונים מס' 41 ו-42. כבוד היושב-ראש, אני מתכבד להציג לקריאה ראשונה שתי הצעות חוק מטעם ועדת הכנסת. שתי ההצעות עוסקות בסמכויות הוועדה, ועדת האתיקה, והסנקציות שהיא רשאית להטיל על חברי הכנסת מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם. כיום החוק מסמיך את ועדת האתיקה, ברוב של שלושה לפחות מארבעת חבריה, להטיל סנקציות על חבר כנסת, החל מהערה ונזיפה וכלה בהגבלות על פעילותו בכנסת והרחקתו מישיבות מליאת הכנסת והוועדות. ואולם, הוועדה מוסמכת לשלול שכר מחבר כנסת רק בשל היעדרות מעבר לתקופה הקבועה בחוק או בשל הפרת הכללים בעניין עיסוק נוסף אסור, ולא בשל כל הפרה של כללי האתיקה. בהצעה הראשונה, תיקון מס' 41, מוצע להרחיב את סמכויות ועדת האתיקה ולקבוע כי במקרה שבו היא קבעה שחבר כנסת הפר כלל מכללי האתיקה הפרה חמורה, ובשל כך הורחק מישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת, היא תהיה רשאית להורות, בהחלטה מנומקת, על שלילת שכרו בעד תקופת ההרחקה, כולה או חלקה, שלא תעלה על חודש. החלטה בדבר שלילה כאמור בפעם הראשונה בעניינו של חבר כנסת מסוים תתקבל פה-אחד, על-ידי כל ארבעת חברי הוועדה, ובפעמים הבאות, ככל שיהיו, ברוב של שלושה מתוך ארבעה. בהצעה השנייה, תיקון מס' 42, מוצע לקבוע כי במקרה שבו קבעה ועדת האתיקה כי חבר כנסת הפר כלל מכללי האתיקה וגרם בכך נזק לציוד של הכנסת ממשכן הכנסת, ועשה זאת בכוונה לגרום לו נזק כאמור, או צפה כאפשרות סבירה את קרות הנזק, תוכל הוועדה, נוסף על הסנקציה שהטילה עליו, לקבוע כי סכום הנזק, כולו או חלקו, ינוכה משכרו, בדרך שתקבע הוועדה, עד לתקרה של 10,000 ש"ח. בשתי ההצעות נקבעו איזונים שנועדו מצד אחד להרחיב את סמכויות ועדת האתיקה ולהביא לצמצום הפרת כללי האתיקה, ומצד שני להבטיח שהפגיעה שיכולה להיגרם לחבר כנסת כתוצאה מהחלטת ועדת האתיקה תהיה סבירה. אני מבקש את אישור הכנסת לשתי הצעות החוק בקריאה ראשונה והחזרתן לוועדת הכנסת לשם הכנתן לקריאה שנייה ושלישית. למה הגעתם למסקנה, הגענו למסקנה בגלל שהיום אין לוועדת האתיקה בעצם סמכות ממשית, מה שיש לה זה אפשרות לתת השעיה, נזיפה, דברים מהסוג הזה. אני בכלל חושב שהשעיה היא פרס לחבר כנסת,

מכיוון שהוא לא צריך לבוא לעבודה, רק להצבעות, והוא מקבל את המשכורת שלו. זה פרס מבחינתי, זה לא עונש. אין לה כלים להתמודד מול הפרות חמורות של כללי האתיקה, ואני חושב שמן הראוי, וזה בתיאום עם ועדת האתיקה שבמקרה הזה ועדת האתיקה תהיה מוסמכת לתת מעבר לעונשים שיש היום. אנחנו צמצמנו ואמרנו, בשיקול דעת, יחד עם האופוזיציה, הסכמנו שבפעם הראשונה צריך שזה יהיה פה-אחד, למרות שהיום אין חובת פה-אחד בהחלטות ועדת האתיקה, אבל בפעם השנייה, אם הוא עבר שוב הפרה חמורה, נחזור לכלל הרגיל של שלושה מתוך ארבעה. הדבר השני: היו מקרים בעבר,

לא מדובר בהרבה מקרים, היו מקרים בעבר שחבר כנסת עשה איזושהי פעולה שגרמה נזק. פעם היה מקרה,

שאחמד טיבי שפך מים וגרם נזק של כ-20,000 שקל למחשבים ולמה שהיה מתחת לזה, ולא היה צריך לשלם, והכנסת מימנה את התיקון, ואנחנו חושבים שזה לא ראוי. הסכמנו, כמובן, שאי-אפשר להטיל על חבר כנסת קנס כספי משמעותי. סיכמנו בינינו, חברי ועדת הכנסת, על עד 10,000 שקל. זה לא שיקול שלנו כחברי כנסת. מה זה? צריכים להבין דבר אחד: ועדת האתיקה היא שתקבע את הכללים, לא ועדת הכנסת ולא חברי הכנסת. ועדת האתיקה לא עובדת בחלל ריק, היא עובדת גם עם יועצים משפטיים שמסייעים בידה. החלטות ועדת האתיקה ניתנות לבחינה בבית-המשפט. ולכן, אני חושב שמן הראוי, אנחנו שמרנו על האיזונים הראויים. הוועדה תוכל להטיל עונשים ראויים על חברי הכנסת, ועדיין זכויות חברי הכנסת נשמרות, מצד שני. לכן, אנחנו מבקשים במקרה הזה, ורוב חברי הכנסת הסכימו לתיקונים האלה בוועדת הכנסת, אנחנו מבקשים לאשר את ההצעות האלה בקריאה ראשונה ולהחזיר אותן לוועדת הכנסת להמשך דיון. תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. כאמור, רבותי, אנחנו פותחים את הדיון על הצעות החוק. הדיון יהיה משולב, הצבעה נפרדת על כל הצעת חוק. הדוברת הראשונה, חברת הכנסת זהבה גלאון, מוותרת, חבר הכנסת אחמד טיבי,

רבותי, מי שלא יהיה לא יהיה, אני לא אתן חזרה. חבר הכנסת דב חנין, שלוש דקות לרשותך. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

אדוני היושב-ראש, תודה לך, עמיתי חברי הכנסת, כשתיכתב פעם ההיסטוריה של הכנסת, יגיעו גם אל הלילה הזה, לילה שבו עברו כאן, הייתי אומר, באופן סדרתי, חוקים שפוגעים בזכויות, מצמצמים עקרונות, מכרסמים ביסודות הדמוקרטיה. וגם, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שההיסטוריונים שיכתבו על הלילה הזה ישאלו את עצמם מה קרה לכנסת, מה קרה לחברי הכנסת שכך הם נחפזו לצמצם את הזכויות שלהם, את ההגנה שלהם, את המעמד שלהם. ואני אענה לכם, עמיתי חברי הכנסת: ככה נראה גל של התלהמות. הצעת החוק הזאת,

התחילה עם רעיונות אפילו יותר קיצוניים ויותר מופרכים, כמו בכלל לפגוע בעוזרים הפרלמנטריים, אולי אותם להעניש כאשר חבר הכנסת עובר עבירה אתית. אני שמח שבמהלך הדיונים בוועדת הכנסת הצעקה שהתעוררה שם גרמה להורדת חלק מהרעיונות מסדר-היום, ואנחנו נשארנו ברעיון של שלילת המשכורת. עמיתי חברי הכנסת, גם כאשר חבר כנסת מוענש בהשעיה מהכנסת, הוא עדיין צריך להגיע לכנסת ולהשתתף בהצבעות. זה מה שהוא צריך לעשות אם הוא רוצה לבטא את עמדותיו ואת עמדות בוחריו. איך אפשר? איך אתם מתארים לעצמכם שחבר הכנסת יעשה את זה, בהתנדבות גמורה? האם זו הדרך שבה הרוב רוצה לייצר נורמות ולהשליט את הנורמות שלו על חברי כנסת? עמיתי חברי הכנסת, אם היינו במצב נורמלי, הייתי מוכן לדון באופן פתוח על כל סנקציה נגד חבר כנסת שעובר עבירה אתית. אבל אנחנו איננו במצב נורמלי, אנחנו במצב, חבר הכנסת שי, אדוני היושב-ראש, החברים שלך בסיעת העבודה כל כך מתרגשים שאני אפילו לא שומע את עצמי. נחמן, אנחנו מתלבטים אם לתמוך במה שאתה אומר.

אני מנסה לשכנע. את צודקת. אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, במצב נורמלי הייתי תומך בהחמרה של סנקציות נגד חברי כנסת שעוברים עבירות אתיות, אבל אנחנו איננו במצב נורמלי. ואנחנו צריכים להסתכל על המצב שבו אנחנו נמצאים בעיניים פקוחות.

גם כללי האתיקה הם דרך להתחשבנות עם חברי כנסת שעושים מעשה שאיננו מקובל על הרוב. פעם, כאשר הכנסת נוצרה, אדוני היושב-ראש, ניתנה לחברי הכנסת חסינות. החסינות ניתנה בדיוק כדי שחברי כנסת מהמיעוט יוכלו לעשות דברים כל כך מרגיזים, כל כך מקוממים, שאפשר בכלל היה להעמיד אותם לדין פלילי, ולכן ניתנה להם חסינות כדי להגן עליהם. לא בגלל זה החסינות. איפה אנחנו ואיפה החסינות? בדיוק בשביל זה החסינות.

בדיוק בשביל זה החסינות, חבר הכנסת בר-לב. איפה אנחנו ואיפה החסינות? היום אנחנו נמצאים בעולם הפוך לחלוטין. היום אנחנו נמצאים בעולם שבו חברי הכנסת יכולים לעמוד לדין שדה, בטריבונל שדה מהיר, לקבל סנקציה של עשרות אלפי שקלים קנס בלי שהם הורשעו בשום עבירה, בלי שנעשה נגדם שום הליך פתוח, כל זה בחסות כללי אתיקה.

אני מציע לחברי הכנסת לחשוב היטב, לשקול היטב, ולהצביע נגד. תודה רבה, חבר הכנסת חנין. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, עבד אל חכים חאג' יחיא. אני מבקש להקפיד על הזמנים. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, תודה, חברי כנסת נכבדים, האמת, למדתי שאחד הערכים החשובים בדמוקרטיה זה להגן על זכותו של המיעוט, ולאו דווקא לתת חסינות ולתת כוח יתר לרוב כדי לדרוס ולרמוס את המיעוט כאשר הוא מנסה לבטא את דעותיו, חברים, נא לשמור טיפה על השקט.

אתם מפריעים. חבר הכנסת גילאון, גם אתה.

לתת בעצם לרוב את הזכות לרמוס את זכותו של המיעוט להביע את דעותיו, ולהתנהג, ולנסות להביא את המסרים שהוא רוצה ושהוא נבחר על-ידי הבוחר כדי להגיע אתם לבית-הנבחרים ולנסות לקדם אותם.

כאשר מגינים על החוק הזה,

ושמעתי גם את יושב-ראש ועדת הכנסת, שאומר שוועדת האתיקה היא שתדון בנושא. בעצם, בית-המשפט שחבר הכנסת יעמוד מולו יהיה ועדת האתיקה, ואנחנו צריכים להאמין שמה שיהיה נר לרגלי ועדת האתיקה זה הצדק וההתחשבות בדעת המיעוט, ולנסות להבין אותה, כאשר כולנו יודעים שוועדת האתיקה היא ועדה שמייצגת בעצם כוח פוליטי מסוים, היא בעצם בעצמה מבטאת ומהווה השתקפות של הדעה הרווחת בתוך הבית הזה, כנראה לצערנו עדיין קיימת כרוב, והיא תבטא את זה תוך כדי התהליך הזה שבו היא תנסה לשפוט את חברי הכנסת. למה בעצם מביאים החוק הזה היום? האם הוא באמת כדי להגן על הנורמות והאתיקה של הבית הזה, או כדי לשמור על האפשרות להשתיק כל קול שנשמע אחרת ושמביא דעה אחרת? זה המשך לסדרת החוקים שאנחנו כנראה נצטרך לעבור דרכם לא רק בלילה הזה אלא גם בלילות הבאים, סדרת חוקים שמטרתה להנציח מצב קיים, שמטרתה לתת יותר כוח לרוב לרמוס את מה שנשאר מהאפשרויות של הבעת דעה שונה, הבאת אמת אחרת, או לפחות,

נקודת מבט מזווית אחרת למציאות שאנחנו קיימים בה. אפשר להגיד שחבר כנסת, בעצם הורידו את זה רק לשלילה של שכר. וכל ההתדיינות כאילו העניין עכשיו הוא האם להוריד שכר או לא להוריד שכר, האם אנחנו עובדים כאשר אנחנו מורחקים או לא, האם אפשר להיות חבר כנסת על-תנאי, או ברגע שאתה נבחרת, אתה כבר נבחרת ואתה חבר כנסת, או נבחרת, את חברת כנסת ואת צריכה למלא את תפקידך, ולא רק בהצבעות בתוך הכנסת? אנחנו מקבלים את השכר הזה. נכון שאפשר להתדיין עליו, אבל בעצם אם נתמקד בדיון הזה, אנחנו רק מסיטים את הדעת ואת העיניים מהאמת שצריכים לדבר עליה, שיש ניסיון שוב ושוב ושוב לכרסם במה שנשאר מהמרווח הדמוקרטי. תודה רבה, חברת הכנסת סלימאן. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה. חבר הכנסת חאג' יחיא אחריו, ואחריו, חברת הכנסת רוזין. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני לאט-לאט מגיע למסקנה שצריך לבטל את חסינותם של כל חברי הכנסת. אנחנו לא צריכים את החסינות הזאת. היא פוגעת בנו, היא מצמצמת את זכותנו לפעילות פוליטית ואת זכותנו להבעת דעה. כל הזמן מביאים יותר חוקים ויותר נהלים שמצמצמים את פעולתו של חבר הכנסת לעומת אזרח רגיל. היום אזרח רגיל, מוסלמי, יכול לבקר במסגד אל-אקצא, חבר כנסת מוסלמי, אסור לו ללכת שם, היום לי אסור להגיד כל מיני דברים פוליטיים, כי ועדת האתיקה עומדת עם שוט כדי להעניש. ואפילו בית-משפט יכול להעניש אותי כחבר כנסת בכל מיני סיטואציות, בזכות להיות מועמד, בכל מיני דברים כאלה, כי אני חבר כנסת. אם לא הייתי חבר כנסת זה היה מותר. דעה שאני אביע כאן או שאני אביע בתקשורת ואזרח אחר יביע אותה עמדה, אני יכול להיות צפוי לעונש של שלילת משכורת והוא לא. בשביל מה צריך חסינות? איזה מין ועדת אתיקה? זה פוליטיקה, ואין אתיקה פה, בוועדת האתיקה הזאת. זו ועדת אתיקה ללא אתיקה, היא טריבונל פוליטי, משפט שדה פוליטי, שמענישים בכיוון אחד על עמדות פוליטיות. מעולם לא הואשם איש ימין על עמדתו הפוליטית.

והוענשו על ניבול פה או דברים כאלה, אבל על עמדה פוליטית? אף פעם לא.

על עמדה פוליטית, יותר מפעם ופעמיים ושלוש הורחקנו והוענשנו. ועכשיו רוצים להוסיף: אפשר לשלול משכורת. אני אומר לכם, בימים טרופים אלה, אם היה הדבר הזה בידיה של הוועדה, היא הייתה משתמשת בזה לרוב, כי האווירה המתלהמת מגיעה לכנסת. ובכנסת היא מתלהמת עוד יותר, וכשזה מגיע לוועדה, עוד יותר. כל אחד רוצה להוכיח את הפטריוטיזם שלו ואת זה שהוא נאמן, ושהוא שונא ערבים יותר מאחרים,

חס וחלילה, בעד דמוקרטיה, אלא בעד דיקטטורה ושלילת זכויות,

איך אומרים, סחורה שיש לה פופולריות. לכן אני מציע להוריד, להצביע נגד הצעת החוק הזאת, ואני מציע שיהיה דיון רציני: בשביל מה צריך חסינות של חבר כנסת כאשר החסינות פועלת נגד חבר הכנסת ומצמצמת את מרחב פעולתו במקום להרחיב אותה.

חבר הכנסת חאג' יחיא, אינו נוכח. חברת הכנסת רוזין, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת עפר שלח, וחברת הכנסת זנדברג אחריו. ישראל אייכלר. מי שלא נמצא, יימחק מרשות דיבור. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. לילה טוב לכולנו. כבוד היושב-ראש,

אני חייבת לומר שהצעות החוק האלה שמציעים כאן, וחבר הכנסת ביטן יודע, התנגדתי להן ארוכות גם בדיון בוועדת הכנסת, הן בעייתיות מאוד בעיני. אני לא נחשבת בכנסת לפורעת חוק ולא כמי שמשתוללת או מועמדת להיות קליינטית של ועדת האתיקה. ואני מבינה גם את התסכול של ועדת האתיקה, שהם לא יודעים איך לעצור את פרץ ההתנהגות, כפי שהם מתארים זאת, השלילית של חברי הכנסת. אבל זהו לא תפקידם. זהו לא תפקידם. מדובר בוועדה פוליטית-פנימית של הכנסת. אתם לא שופטים. אף אחד לא מינה אתכם לשפוט, ולכן,

יש גבולות ויש סייגים למה שאתם יכולים להכריע בו ולמה שאתם יכולים לעשות ולמה שאתם יכולים להטיל על חברי כנסת. והגבולות האלה הם סבירים, לאור העובדה שמדובר בוועדה פנימית-פוליטית. ולכן, כאשר אתם מדברים על שלילת שכר של חברי כנסת, אני חושבת שיש פה פגיעה מהותית בעצמאות חברי הכנסת. ואני רוצה לומר, חברי דב חנין אמר שמדובר על זה שגם אם משעים חבר כנסת, הוא עדיין צריך להגיע לכנסת. זה לא רק זה, חבר כנסת נבחר על-ידי הציבור, הציבור הוא שנתן לו את המנדט להיות פה, לא אף אחד מאתנו. ולכן, גם כאשר הוא אינו מגיע לכנסת וגם כאשר הוא לא נמצא בוועדות או במליאה הוא עדיין נבחר ציבור, הוא עדיין משרת את הציבור שלו. ולא אנחנו נחליט כיצד הוא משרת את הציבור שלו. ולכן, לשלול ממנו שכר זה לפגוע בתפקידו כנבחר ציבור ולפגוע בציבור ששלח אותו לכאן, ואני חושבת שזו חריגה מסמכותה של ועדת האתיקה. גם בנושא נזק לרכוש, הרי כל העניין של כוונה ליצור נזק, הרי לא מדובר פה בחברי כנסת שנכנסים פה לאולם עם גרזן ומתחילים לשבור כיסאות. מדובר בחברי כנסת שמנסים להביע את עמדתם בדרך שאפשר להתווכח אם היא מקובלת, לא מקובלת. ישב פה עד לפני רגע סגן השר פרוש, שכבל את עצמו באזיקים, אני מזכירה לכם, למיקרופון בכנסת התשע-עשרה. הוא לא התכוון שייווצר נזק למיקרופון, אבל ברגע שהסדרנים משכו אותו בכוח כדי להוציא אותו, אזי נגרם נזק למיקרופון. אז שוועדת האתיקה תטיל קנס על הסדרנים. היא תטיל קנס על הסדרנים? הכנסת צריכה להביא בחשבון שיכולים לקרות מקרים. כמו שנגרם נזק לרכב שאנחנו נוסעים בו, כמו שקורים דברים אחרים, יש נזק, ויש ביטוח לכנסת.

במסגרת תפקידו, כשהוא מנסה להביע את עמדתו בדרכים כאלה, בין שהן מקובלות עלי ובין שלא, בין שהוא קושר את עצמו ובין שהוא שופך מים, הוא לא מתכוון עכשיו. הוא לא לקח את המיקרופון והוציא אותו. והשאלה של כוונת מכוון, האם הוא התכוון ליצור נזק? עכשיו ועדת האתיקה תצטרך לשבת ולעשות משפט: האם הוא התכוון במה שהוא עשה לגרום נזק?

אני חושבת שאלה סמכויות שלא צריכות להיות בידי ועדת האתיקה, בידי ועדה פוליטית. אני חושבת שאם רוצים לתבוע אותו אפשר ללכת לבית-דין ולתבוע אותו על נזקים כספיים כאלה או אחרים. בוודאי לא ועדה שלנו,

צריכה להכריע בדברים האלה. זו חריגה מהסמכות.

כשאין לנו כלים להתמודד, זה לא אומר שכל כלי כשר.

תודה, חברת הכנסת רוזין. חבר הכנסת שלח, אינו נמצא, זנדברג, אינה נמצאת, אייכלר, טלב אבו עראר. יואל חסון, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אחריו, חברת הכנסת לביא. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני כבר שנים מוטרד משחיקת מעמדו של חבר הכנסת. אחד העקרונות הבסיסיים של הפעילות והעבודה של חברי הכנסת זה באמת מה שמקנה לנו גם חוק החסינות,

וגם חופש הפעולה. אומנם, לצערי, חופש הפעולה הזה נבחן ומאותגר שוב ושוב על-ידי חברי הכנסת, על-ידי חברי כנסת מכל סיעות הבית ומכל הצדדים,

לצערי, מה שמוביל לשחיקה ומייצר כל הזמן עוד רצונות של עוד רגולציה שמצמצמת את חופש הפעולה של חברי הכנסת. אני קודם כול מצטער מאוד שאנחנו מגיעים למצבים כאלה, ואני חושב שבהקשר הזה חברי הכנסת צריכים, לגבי הסעיף הזה, אני לא מדבר על סעיף הנזק, תכף אני אגיד מילה על זה, לדחות את הסעיף הזה ולהצביע נגד. אני חושב שזאת הגברת סמכות דרמטית. היא כזאת שמטילה, ראינו מצבים בעבר שוועדת האתיקה לא תמיד הייתה מאוזנת, ועדת האתיקה לא תמיד התנהלה לפי כללים שרצינו. היה אפילו מצב שאני זוכר, שיושב-ראש כנסת נאלץ להחליף, אומנם זה נעשה באלגנטיות,

יושב-ראש ועדת אתיקה. אנחנו צריכים להיזהר, בכל זאת מדובר כאן בגוף פנימי שלנו שיושבים בו חברי כנסת ואנשים פוליטיים. וצריך להיזהר מבחינת היכולת שלנו להגביל את תפקוד חברי הכנסת. נושא השכר הוא עניין שבוודאי מגביל, ובוודאי עם העובדה שנדרש המשך הפעילות, לפחות בכל הקשור להצבעה. לכן, אני לא הייתי מצביע בעד הסעיף הזה. אני מציע לחברי הכנסת, תראו, אני בפעם הראשונה נבחרתי לבית הזה ב-2006. כשאני מסתכל היום, ואני בדקתי את זה, על מעמד חברי הכנסת מבחינת היכולות,

האפשרות של ההשפעה, אנחנו נמצאים במגמת ירידה, אנחנו נמצאים במגמת ירידה. בסוף, תזכרו שהכנסת היא נציג הריבון, וממנה בכלל שואבת הממשלה את הכוח ראש הממשלה והשרים. שום דבר לא יכול לקרות ללא חברי הכנסת. ולכן, להפוך את חברי הכנסת לסוג של מכונות הצבעה, חברת הכנסת ברקו, אפרופו מכונות הצבעה, להפוך את חברי הכנסת למכונות הצבעה, להגביל את יכולת הפעולה שלהם, להגביל את חופש הפעולה שלהם, להגביל את האפשרות שלהם לייצר בחופש שניתן להם את היכולת לייצג את הבוחרים שלהם, זה, אדוני היושב-ראש, תקדים בעייתי שלא הייתי נכנס אליו. מילה אחרונה בנושא הטכני. ממש אחרונה.

בנושא הטכני, אני לא יודע מה זה ואיך אבחנו מה בכוונה,

אם קלקל את המיקרופון בכוונה, אם הוא לא קלקל את המיקרופון בכוונה, אם נשפכו לו מים כי הוא התכוון להתיז אותם על חבר כנסת, או כי הם סתם פשוט נשפכו ושרפו את המיקרופונים.

נראה לי שנכנסים פה לשטחים אפורים. אבל זה לא מה שמטריד אותי. מה שמטריד אותי באמת זה ההצעה הראשונה.

תודה, חבר הכנסת חסון. חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נמצאת. עיסאווי פריג'. חבר הכנסת פריג' נמצא. בבקשה, אדוני.

ספריי, להתיז ספריי. כל עוד זה, אבל אם זה לעיניים של חבר כנסת, חבר הכנסת פרוש, אזיקים אסור, את זה אני יכול להגיד לך. מישהו מוכן להביא את הקבלה, שזה אכן נשבר? אזיקים אני יודע שאסור. מישהו מוכן להביא קבלה, שזה אכן נשבר? מישהו מוכן להביא קבלה כזאת? שמה? שאכן המיקרופון נשבר? למה, אתה תשלם?

אל תהיה בטוח. אני זוכר את הסצנה, אבל אני לא יודע אם זה נשבר או לא. שהיה נזק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, שלוש דקות. חברים, אני לא מופתע מחבר הכנסת דוד ביטן, ולא מאורן חזן, ולא מירון מזוז, ולא מאמסלם.

אצלכם הכול מותר. גם אתה צפוי.

אצלכם הכול מותר. הכללים, מה זה הדבר הזה? אבל כשאני שומע בצד שחבר הכנסת עמר בר-לב,

אני יושב ובאוזן שומע שהוא תומך ונותן רוח גבית, נותן את ההכשר ואת תעודת ההכשר לדבר כזה, אני שואל, אני מדבר אחריך.

תראה, אנחנו הפסקנו להיות מופתעים, כי גם בית-המשפט, השופטים, השופטים, הרשו לעצמם כאן להעניש אותנו. הענישו אותנו בשני מובנים: הביאו חקיקה לקצוב ענישה ולחדד ענישה, ואין לך, אדוני השופט, שיקול דעת, והביאו את זה בצד האחר, צד האיום: שופט שלא ינהג על-פי כללים מסוימים, השר לביטחון פנים, אני לא יודע לאן הוא נעלם, אנחנו לא נקדם אותו. אם עשו את זה לשופטים, אדוני, אין שר במליאה. דבר כמה שאתה רוצה. כן, נכון. יואל, אתה רוצה להחליף אותי פה? זו סוגיה מאוד חשובה. זה לא נכון.

אם הרימו יד, והרימו קול, והרימו חקיקה על הרשות השופטת, מי אנחנו שלא ניפגע מכם? עשיתם את זה, איימתם, וזה עבר. עכשיו באים אלינו. אנחנו נבחרי ציבור. אלפי אנשים כל אחד ואחד מאתנו מייצג, שליחי ציבור שצריכים להיות תחת הרחמים של חבר הכנסת דוד ביטן, ששייך לגוף פוליטי אחר, כדי להפעיל את חוק ההשתקה על-פי הרוח הגבית של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי הוא שר התקשורת, שמצפצף על בג"ץ. בג"ץ אמר לו: אסור לך להחזיק ביותר מתיק אחד. הוא מחזיק חמישה תיקים: ראש ממשלה, שר תקשורת, שר לשיתוף פעולה אזורי, כלכלה וחוץ. מצפצף. למה שלא יצפצף עלינו? ואנחנו ניתן לו יד? ניתן לו יד לחוק ההשתקה, לחוק סתימת הפיות? ועוד נגיד שחבר הכנסת, יש לו חסינות? על איזה חסינות, על איזה כלאם פאד'י אנחנו מדברים?

לא, אדוני, אין שר. אני מדבר, כל השיחה, ואין שר. זו החלטה שלי, אבל אני אוסיף לך עוד דקה.

חבר הכנסת ביטן, אני מבקש לקרוא לשר.

תן לנו את הכבוד הראוי. אתה לא יכול לעשות לנו את זה.

אני מוסיף לך דקה. בסדר, נפל בחלקי. אל תחליט בשבילי איך לנהל את המליאה. לא, בכיף, אבל באמת, גם אתה עלינו? אתה לא חייב לתת לו, אדוני היושב-ראש. תמשיך בינתיים לדבר. אז אני שואל אתכם, חזן, אתה רוצה לשתות קפה בחוץ? התגעגעת? מאיים?

חוק סתימת הפיות, הבסיס לכלום ושום דבר.

והפגיעה, step by step, בחסינות שלנו, אסור שניתן להם יד, אדוני. יש שר במליאה. נגמר הזמן. סוגיה נוספת, משפט סיכום. יש שר במליאה, יש שר. משפט סיכום.

תן לי דקה. אני אסיים.

משפט. לגבי סעיף 42, חברים, תם הזמן. תאונת דרכים, אני מוסיף לו דקה, חבר הכנסת

בכל תאונת דרכים יש השתתפות עצמית. אני עושה רעש, תוסיף לו עוד עשר דקות. אתה היושב-ראש, לא אני.

תפסיק. נוספה לך בזכות אורן

זה מה שהביא אותנו לפה, לא 10,000 ולא 5,000. תקבעו מה שאתם רוצים. נמשיך להגיד את דעתנו. אם אפשר, את כל המשכורת.

נמשיך להגיד את דעתנו. אז, חברים, נכון שלזילות אין גבול, מתברר כאן, משפט סיכום. אבל די. די, הייתה לך שעה לדבר, אתה מדבר על, זילות. זילות. חושך. אתם עושים מהבית הזה חושך. נגמר הזמן, תודה רבה.

חושך.

אתם עושים חושך,

אנחנו שמענו שיש לך את כל הלילה, ואנחנו יודעים שאתה טוב בחיי לילה, הכול בסדר. עכשיו תירגע ותן לנו לנהל את המליאה,

כן, אתה גם אמרת את זה בגאווה.

אנחנו רוצים לסיים את הדיון בצורה מכובדת. למה היושב-ראש צוחק?

האמת היא שזה בכלל לא מצחיק. אני רוצה לדעת למה היושב-ראש צוחק. מה?

מה קרה, היושב-ראש? אוסאמה סעדי. אינו נוכח. חבר הכנסת סעדי, אינו נוכח. חברי הכנסת אראל מרגלית, באסל גטאס. עמר בר-לב, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת גרמן, שאינה נוכחת. יוסף ג'בארין, אסף אורן חזן, אני רוצה לשמוע את, וקארין אלהרר, אחרונה. אם הם לא יהיו פה, אז עוד שניים: חזן, בואו נתחיל מהחלק הקל. החלק הקל זה החלק השני של החוק, חבר כנסת גרם לנזק. הוא לא התכוון אבל הוא גרם לנזק, אני לא רואה סיבה שהוא לא ישלם על הנזק שהוא גרם.

חניתי במקום חניה אסור, לא שמתי לב. לא כי רציתי להיות פושע, לא שמתי לב וקיבלתי קנס ממשטרת ישראל, ואני צריך לשלם את הקנס הזה.

זה שאני משלם את הקנס מונע ממני את תפקידי הפרלמנטרי?

החסינות, היא לא ניתנה לדברים האלה.

אם חבר כנסת, בוודאי אם זה בכוונה, אבל גם אם זה לא בכוונה, גרם לנזק משמעותי, אז בהחלט לא אוטומטית הוא לא צריך לשאת בשום נזק. אני גם לא אומר שאוטומטית הוא צריך לשאת בנזק, אבל זה בהחלט דבר ששווה לדבר עליו, ומי יחליט, ובשביל זה יש את ועדת האתיקה. בשביל זה יש את ועדת האתיקה? אני מציע, אפשר בכלל ללכת לקיצון, לקיצוניות. אם ועדת האתיקה היא רק כלי פוליטי כנגד האופוזיציה, אז בוא נבטל את ועדת האתיקה בכלל.

אני לא חושב שמישהו כאן מציע לבטל את ועדת האתיקה. השאלה היא איזה כלים יש לוועדת האתיקה בידיים, האם חלק מהכלים הם הכלים הקיימים או האם יש להוסיף עוד כלים שקשורים בקנס כזה או אחר. זו שאלה בהחלט מעניינת, שאלה בהחלט רלוונטית, ואני לא בטוח שאוטומטית התשובה היא לא, בהחלט יש על מה לחשוב.

תודה, חבר הכנסת בר-לב. חברת הכנסת גרמן, אינה נמצאת. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת אורן חזן, ואחריו, קארין אלהרר. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת גלאון. בבקשה, אדוני, יש לך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דיבר קודם לכן חברי לסיעה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ותהה מדוע אנחנו צריכים את החסינות כאשר כל הזמן מכרסמים בה. אבל האמת היא שיכול להיות שכשמדברים על חברי כנסת, בדרך כלל אחד הדברים שישר קופצים לנו זה החסינות של חברי הכנסת, שמתגאים באותה חסינות: לא עושים חיפוש, אפשר להיכנס למקומות, אפשר להיכנס אפילו למשכן הכנסת עם הרכב. אני דווקא בגישה שעל החסינות הזאת אסור לוותר וצריך רק לחזק אותה, ולכן אני תוהה, חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן,

חבר הכנסת ביטן, קורא לך, שלוש פעמים קראתי לך. אני תוהה פשוט מה הביא אותך להחלטה הזאת של ועדת הכנסת. בדרך כלל, כשמביאים הצעה שאמורה לכרסם בחסינות של חברי כנסת, משהו שאמרתי שאנחנו מתגאים בו במליאה הזו, אז צריך להיות פשוט עם סיבה. אז אתה מגיע ואומר, צריך פשוט לשלול שכר של חבר כנסת, עד חודש ימים. מה מביא אותך להחלטה שנחשבת יחסית קיצונית כזאת, לפגוע בשכר של חבר כנסת? זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, אבל תסביר לנו מה הסיבה. סתם, על פגיעה חמורה, אני עושה את זה? אני חושב, חבר הכנסת ביטן, עם כל הכבוד, זה פשוט זילות של חסינות חברי הכנסת. זה פשוט זילות. אתה היית אמור לבוא לכאן ולשכנע אותנו, ולעבוד קשה, כדי להגיד למה בכלל אתה עושה את זה, למה אתה רוצה לכרסם בחסינות, כשאני מצפה ממך כיושב-ראש ועדת הכנסת דווקא לחזק אותה. אני גם מחזק כשצריך, תאמין לי.

אבל אתה עמדת כאן ולא אמרת כלום לגבי הצורך בזה. אני רוצה להגיד לך,

ששינויים בתקנון, חקיקה חדשה, כל שינוי אמור לענות על בעיה מסוימת. זה לא בגלל שאני חושב שזה נכון, אלא אתה אומר לנו מה הבעיה, וכדי להתמודד עם הבעיה הזאת אתה מביא את ההצעה הזאת, ואז מבינים את זה. במציאות, גם של הכנסת הזאת, ואולי של קודמתה, ואולי גם של קודמתה, אני חושב שיש קושי מאוד משמעותי בכל מחשבה על צמצום חסינות חברי הכנסת, כי מי שנפגע בדרך כלל מהעבודה של ועדת האתיקה ואני מזמין אתכם לבדוק את ההתנהלות ואת מי מביאים בפניה ומה הנושאים, זה בדרך כלל חברי כנסת, הייתי אומר, מהאופוזיציה, אבל בעיקר מקבוצות מיעוט ובעיקר מהמפלגות, הייתי אומר, הערביות או הערביות-יהודיות. תהית אולי פעם למה?

תן לו לסיים, בבקשה. נו, באמת. אני רק תוהה אם הוא מבין למה, אני לא רוצה להוסיף לו זמן.

מה השאלה שלך? נשאלה שאלה בשקט, לא בריב. מה השאלה שלך? האם תהית פעם למה באמת אותה קבוצה שאתה

אני אומר לך מה התשובה. אני אומר לך מה התשובה: כי הם לא נמצאים בקונסנזוס של השיח בישראל,

וזה מאוד לגיטימי לא להיות בקונסנזוס. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר חשוב לגבי החסינות: החסינות ברמה

על חברי הכנסת שהם במיעוט ובאופוזיציה, אבל היא לא נועדה, כדי לא לתת לקבוצת הרוב וכדי לא לתת לקואליציה לפגוע, אבל היא לא נועדה, חבר הכנסת חזן, תודה.

בחברי הכנסת הללו. ולכן,

בעשר השניות האחרונות של הדובר, ואז אתם שואלים למה אני מוסיף זמן. אז תכבד מבוגרים ממך, לא יזיק לך, וב. תירגע.

חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר בפעם

יפי הנפש ממרצ, לא ניתן לכם. זה בסדר שאתם מאחדים אתם פעולה. לא עוד הרבה זמן,

שהם מקבלים פה, ובשררה, כדי להכפיש את המדינה. מקומכם לא אתנו, ואנחנו נעשה את הכול כדי להוציא אתכם,

שהם יוכלו לממש את חופש הביטוי גם אם הביטוי מקומם. רגע, עד עכשיו, חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה, חבר הכנסת

לנקוט את ההליכים האלה נגדו. באים כאן היום, אחרי שישבה ועדה בראשותו של השופט זמיר בזמנו וקבעה כללי אתיקה לחברי הכנסת, שהכנסת הזאת, גם עכשיו חבר הכנסת רוזנטל הגיש הצעה מקיפה שמאמצת את ההמלצות של השופט זמיר, הכנסת הזאת מבקשת שלא לקבל אותן, או בעצם דואגת שלא לקבל אותן. באים ואומרים: בואו נחזק קבוצה של ועדת האתיקה, שיש לי הערכה רבה, נניח אפילו לקבוצה הקיימת, יש לי הערכה רבה לכל אחד מהחברים, אבל זו קוניונקטורה פוליטית מזדמנת שמבקשים לתת לה עכשיו כוח בחקיקה, כוח שלא יכול להיות לה. היא לא יכולה להפוך מוועדת אתיקה, שצריכה לפעול על-פי כללי אתיקה, לטריבונל שיפוטי שיקבע סנקציות, שיופנה רק כלפי חברי כנסת מסוימים, בדרך כלל הם יהיו מהאופוזיציה. זה פשוט להשתגע. הכנסת לא יכולה להשתגע ולפגוע בחסינות של עצמה ולצמצם את החסינות של עצמה. חבר כנסת עושה משהו במזיד, שובר את המיקרופון,

יש ביטוח לכנסת, שיעמידו אותו לדין פלילי. אבל להשתמש בכללי אתיקה כדי לפגוע בחסינות חברי כנסת לקבוצה שהיא לא קבוצה שמייצגת, שהיושב-ראש בחר אותה שתהיה ועדת האתיקה, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת גלאון. חבר הכנסת חזן, אני לא מאשר את הבקשה מהסיבה הפשוטה: היא לא העליבה אותך. אתה דיברת פה חוקית וגם לא חוקית מעל הבמה. היא אמרה שזו תחרות קשה להיות אורן חזן 2. זו לא העלבה, אולי זו מחמאה אפילו. היא אמרה את זה, הייתי נותן לך. אתה יודע, אני לא, אחרי כל מילות הגנאי שנפלטו באולם. חבר הכנסת דוד ביטן יסכם את הדיון המשולב, ונעבור להצבעה על כל אחת.

אני אדבר אתך על מה הוגן ומה לא הוגן. אתה עושה פה איפה ואיפה. קראת אותי לסדר, אולי יגיע היום שגם אתה תשב פה, אני לא יודע אם זה כן או לא,

ואז אתה תפעיל שיקולים

אני עושה את עבודתי נאמנה גם בלי לשבת שם. הוא סגן מושעה, בעצם.

הוא סגן לא פעיל כשאנחנו טוחנים שמירות בגללו, כי הוא גם תופס מקום וגם לא עושה משמרות. אני גם עוזר בדברים שאתה רוצה להעלות על סדר-היום. בוא, תכבד. אורן חזן, תודה. תודה. יסכם יו"ר ועדת הכנסת דוד ביטן את הדיון המשולב, ונעבור להצבעה על כל אחת מההצעות בנפרד.

חבר הכנסת חזן, אתה בקריאה שנייה. אני מאוד לא רוצה, קודם כול, אומנם אני חבר כנסת חדש, אבל לדעתי חברי הכנסת צריכים לשמש דוגמה. אם הם עשו איזשהו דבר שלא שמר על כבוד הכנסת, מדובר פה על הפרות חמורות של אתיקה או על איזשהו נזק שהם עשו, יש טעם ויש היגיון, גם ציבורי וגם אחר, להעניש אותם על כך. אתם פשוט עברתם לדבר שלא קשור לחוק הזה. זה שזה נמצא בחוק החסינות לא אומר שפוגעים בחסינות. יש חסינות שהיא מהותית, שהיא חשובה, ויש דברים פורמליים. אף אחד לא פוגע לא בחופש הביטוי, לא בחופש התנועה ולא בדברים מהסוג הזה, שזו בעצם החסינות המהותית. תסתכלו על התיקון בחוק, הוא לא מתייחס לזה בכלל. אני לא יודע למה הגעתם לנקודה הזו, שאנחנו מתכוונים לפגוע או פוגעים בעניין הזה. אנחנו מסתכלים קדימה. לא צריך להסתכל

אנחנו מסתכלים, אבל מה יקרה לחברי הכנסת אם לא, ? לא הפרעתי לכם. אני מוכן לענות גם על השאלות האלה, אין לי בעיה. על מה השעו חברת כנסת אם לא על חופש הביטוי? השופט, קודם כול, אני אומר: אנחנו לא נוגעים פה בחסינות המהותית. זה שאנחנו עכשיו מתקנים את סמכויות ועדת האתיקה, שנמצאת בחוק החסינות, זה עדיין לא אומר שאנחנו פוגעים בחסינות המהותית, ואנחנו לא עושים את זה בחוק הזה.

אני לא יודע למה קפצו חברי הרשימה הערבית ומרצ. אמרנו פה משהו על ערבים? אמרנו משהו על שמאלנים? לא אמרנו שום דבר. דרך אגב, זה בדיוק העניין, ועדת האתיקה מורכבת מהרכב של כל הסיעות. יש, דרך אגב, נציג מהרשימה שלכם בוועדת הזאת. כתבנו, וקיבלתי את הרוויזיה של חברי מפלגת העבודה בעניין הזה. נכון שאני רציתי את זה יותר חמור, אבל התוצאה שהגיעה היא פחות חמורה. קיבלתי את זה, כי זאת הייתה העמדה של החברים. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד פשוט: כדי להעניש צריך פה-אחד בפעם הראשונה, וזה לא קל להשיג פה-אחד. זה כנראה במקרה מאוד חמור של הפרת אתיקה, זה יהיה המקרה שוועדת האתיקה תעשה את העונש הזה.

1. 2. אם אדם עבר את זה פעמיים, אין שום סיבה לתת לו את ההגנה של פה-אחד. דבר נוסף, השופט זמיר, הוא לא חבר בליכוד, הוא לא חבר בש"ס, השופט זמיר, בדוח שהוא הוציא בזמנו, קבע במפורש, הוסיף מדרג חדש של ענישה, ואתם יכולים לראות את זה בדוח שלו. המדרג אומר שהוא רוצה להוסיף סמכות לוועדת האתיקה לשלול משכורת אחת. אם השופט זמיר קבע במדרג את התוספת הזאת, אז מי אני ומי אנחנו פה שנבוא ונגיד שלא צריך לעשות את זה? ולכן אני אומר: אתם הולכים על חבל דק. לא קבענו, זה לא מדויק.

אני יכול להראות לך, אשלח לך את זה מחר. הוא אמר את זה במפורש. נכון, על משהו אחר.

אבל הוא אמר, הוא הוסיף, גם הוא עמד על העניין שוועדת האתיקה זה כלי ריק, אין בו שום דבר. יושבים אנשים, עושים דיונים, ומה הם יכולים להגיד: נזיפה? השעיה, כשההשעיה זה בעצם פרס למקבל: הוא גם יכול שלא להיות בכנסת וגם לא יכתבו שהוא לא נמצא,

רבותי, חבר כנסת צריך לבוא לעבוד למען הציבור. תן לי לענות לך במשפט אחד, אדוני. בבקשה.

השופט זמיר הציג מכלול של הצעות שכשמקבלים אותן כעסקת חבילה, כל אחת עומדת בפני עצמה. אני, תודה. קראתי את הדוח של,

בודדת סעיף אחד, חברת הכנסת גלאון, אני מבודד, בוודאי שאני מבודד, מכיוון שאתם טוענים טענה שאומרת שאם אני מוסיף את הנושא של שלילת שכר אני פוגע בחסינות. באיזו חסינות פגעתי? פגעתי בחופש התנועה? פגעתי בחופש הדיבור? וגם חופש הדיבור זה לא חופש להסתה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, בשביל זה יש חוקים אחרים. אז מה שאני אומר: כל הטענות שלכם על פגיעה בחסינות, אין בהן שום דבר, זו לא הייתה הכוונה שלנו. גם השופט זמיר הוסיף את המדרג הזה של ענישה של שלילת משכורת. זה לא פוגע בחבר הכנסת. מה לעשות, שיעבוד בהתנדבות באותו החודש. לא יקרה לו שום דבר. שייצג את הציבור שלו בהתנדבות. ולכן אני אומר שאנחנו, וגם תסמכו על ועדת האתיקה. דרך אגב, ההחלטות של ועדת האתיקה ניתנות לביקורת בבית-המשפט. אם לא מוצא חן בעיני מישהו, שיטרח ויגיש בקשה בבית-משפט ויגיד שהוועדה פסקה לא נכון.

הם גם צריכים לפסוק שזה חמור, הם גם צריכים להשעות אותו, ורק אחר כך, בנימוקים מיוחדים שיירשמו, שניתנים לביקורת שיפוטית, לא שלי, לביקורת שיפוטית, רק אז ניתן לשלול לו את המשכורת. לכן, אני מבקש לקבל את התיקון הזה. הוא תיקון ראוי, הוא לכבוד הכנסת, ואתם לא צריכים לחשוב שזה נגד מישהו.

חבר הכנסת דוד ביטן. עכשיו נעבור להצבעה על כל אחת מההצעות בנפרד. כרגע נצביע על הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41) (הרחבת סמכויות ועדת האתיקה), התשע"ו 2015, מטעם ועדת הכנסת, בקריאה ראשונה. ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41) (הרחבת סמכויות ועדת האתיקה), התשע"ו 2015, לוועדת הכנסת נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41) עברה בקריאה ראשונה,

אנחנו עוברים עכשיו להצעה השנייה, הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 42) (חיוב חבר הכנסת בנזק כספי שגרם לרכוש הכנסת). אני עובר להצבעה. נא להצביע.

אנחנו מתייחסים להצעה לתיקון תקנון הכנסת שהכינה הוועדה. ההצעה כוללת תיקונים לסעיפים שונים, טכניים בעיקרם, והיא אושרה בוועדה פה-אחד. לאחר שהיא הונחה על שולחן הכנסת, בליווי דברי הסבר, למשך שבועיים, לא הוגשו לה השגות. לכן אציג בקצרה את השינויים העיקריים. מרבית התיקונים באים להתאים את התקנון לחוק הנורבגי, ובעיקר לאפשרות שסגן שר לא יהיה חבר כנסת. כך, למשל, מוצע להבהיר שסגן שר, אף אם אינו חבר הכנסת, יהיה רשאי לדבר במליאה ולהיות נוכח בוועדות, ויחולו עליו כל כללי ההתנהגות הקבועים היום בתקנון לגבי חברי הכנסת והשרים. עוד מוצע להבהיר כי רק מי שהוא חבר כנסת יוכל לשמש בתפקיד יושב-ראש סיעה בכנסת. תיקון נוסף עוסק באפשרות של מוזמנים לישיבת ועדה להופיע בפניה שלא בנוכחות מוזמנים אחרים, אפשרות שקיימת כבר היום בתקנון אך יישומה אינו ברור. מוצע להבהיר כי הסמכות בעניין זה מסורה ליושב-ראש הוועדה, שיחליט על כך מראש, ורק אם ייווכח כי הדבר מוצדק, בהתחשב בעקרון הפומביות של הישיבות, בהתחשב בעיקרון הזה. ההצעה, כאמור, אושרה פה-אחד בוועדה, ללא השגות, ולכן אני מבקש מהכנסת לאשר את התיקון בנוסח המונח לפניכם.

תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על הצעת ועדת הכנסת לתיקון תקנון הכנסת, כפי שפורט. אני מבקש להצביע בעד או נגד. ההצבעה החלה. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 9, 16,

30 בעד, שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לתיקון תקנון הכנסת אושרה. אנחנו עוברים, חברות וחברים, להודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים) הנמקת הערעורים של סיעות הרשימה המשותפת ומרצ, ולאחר מכן נצביע. מהרשימה

ידבר חבר הכנסת דב חנין, ומטעם מרצ, מי מדבר מטעם מרצ? עיסאווי פריג'. בבקשה, דב, יש לך עד חמש דקות. על מה עכשיו מדברים? עכשיו זה סעיף 16 בסדר-היום.

היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני יודע שהשעה מאוחרת וכולם עייפים ובוודאי רוצים,

ללכת הביתה ולישון לקראת מחר,

חברת הכנסת בן ארי, חבר הכנסת חזן, בבקשה, בואו נסיים את הערב הזה כמו שצריך.

אבל בכל זאת אני חושב שבסוף הערב הזה אסור להשלים עם עוד מהלך בעייתי ומסוכן שהממשלה הזאת מקדמת. הצעת החוק הזאת, עמיתי חברי הכנסת, מחריפה עוד יותר את רמות העונש על המעסיקים והמלינים של שוהים בלתי חוקיים, גם אם ההעסקה וההלנה שלהם נעשו בעקיפין. מייצרים פה מנגנונים דרסטיים וקיצוניים של ענישה,

עמיתי חברי הכנסת, עונשים כבדים קיימים בחוק היום. אני שואל אתכם, אני שואל את מציעי הצעת הרציפות הזאת: למה נדרשת ההחמרה הזאת? מה בדיוק לא עובד בחקיקה הקיימת? האם החקיקה הקיימת בכלל נאכפת? אם החקיקה הקיימת לא נאכפת, תאכפו את החקיקה הקיימת. מה הדרישה ומה הצורך בהחמרה כל כך משמעותית של העונשים על העסקה ועל הלנה? אנחנו זוכרים,

את הוויכוחים הקשים שהיו, גם בכנסת, על ההצעות להטיל עונשים דרמטיים על נהגי מוניות שלא מבצעים את החובה שהוטלה עליהם לזהות את מי שעלה למונית, ואולי בזה נכשלו בחובות הפיקוח שהמדינה רוצה להטיל עליהם. אני מציע, עמיתי חברי הכנסת, כדי לקצר, לא לאמץ את החלת דין הרציפות על החוק הזה, להישאר עם החקיקה הקיימת, היא מספיק חריפה, מספיק קשה, מספיק מחמירה, ואין שום סיבה אמיתית להחמרה נוספת. תודה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, יש לך עד חמש דקות, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. אם אפשר לקרוא לחבר הכנסת דוד אמסלם, שהוא הבא בתור. רשום לי דוד אמסלם. אתה מציג במקום אמסלם את פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית? רשום פה שאמסלם מציג את זה. תחליטו מה אתם רוצים לעשות. אתה מציג, אורי מקלב? בסדר. אדוני היושב-ראש,

מה לעשות, גם המונית צריכה לשלם את חלקה בהחמרה. מסכת החוקים הפופוליסטיים שאתם ממשיכים להעלות זה דיו על נייר, אנחנו יודעים את זה, כי לפני, חברי חבר הכנסת דב חנין העלה את השאלה מה זה יוסיף, וזה אומר הכול. הרי החוק הזה קיים, הענישה קיימת, אתם לא משתמשים בו, לא אוכפים אותו מספיק. אבל מה לעשות, אנחנו צריכים להראות, הנה, איך אמר ראש הממשלה? אנחנו פועלים בכל החזיתות. ומה הן החזיתות? חזיתות החמרת העונשים, ועכשיו תורו של נהג המונית שנחמיר אתו, למרות הקיים. אני קראתי את הצעת החוק ואת התקציר שלה, ועכשיו מוסיפים לנו עוד תבלין חדש להצעת החוק, שאומר שמוגדרים כמי שביצעו עבור שישה שוהים בלתי חוקיים או מי שביצעו כאמור לפרק זמן העולה על חמישה ימים. עכשיו נכנסו בחוק לרמת המיקרו. אנחנו צריכים לתת לשופט, שפרשנותו תהיה מוגבלת: במידה ושוהים בלתי חוקיים עד חמישה ימים או שישה שוהים בלתי חוקיים, שישה שב"חים, אדוני השופט, זה מדרג הענישה שאתה צריך לנהוג בו, עד שלוש שנות מאסר. ואני שואל את עצמי: הרי כולנו חיים במקום שבכל מקום יש שב"חים, שוהים בלתי חוקיים. אני מסתכל ושואל את עצמי את השאלה:

בעלי המסעדות בתל-אביב, בחולון, בבת-ים, בכל אזור המרכז, שמעסיקים שב"חים ביודעין, ביודעין מעסיקים אותם, וזה ממשיך, ובאים לכאן ומביאים עוד החמרה לחוק הקיים שאומרת, כפי שאמרתי, עד חמישה ימים או עד שישה שב"חים יש לך מטבע אחר של ענישה, ואני שואל אתכם ושואל את עצמי, כי אני מתרגם את התחושה הזאת מהמציאות, אני מתרגם את התחושה מהמציאות, שהשר עומד כאן ואומר שזה ערבים ויהודים כאחד, החוק בגינם, אבל במציאות, מי שמוענש זה רק האוכלוסייה הערבית. מי שמעסיק שב"ח שהוא לא ערבי, הוא לא מוענש.

אני אומר לך, אני ראיתי את זה. מה זה שב"חים אם לא ערבים, עיסאווי? מי שנתפס מעסיק שב"ח, יהודי כערבי, נושא באחריות. זה בטרמינולוגיה, בחלום הוורוד שלנו. חברים, אני קורא לכם: למה לכם להביך את עצמכם? למה לכם להביא עוד חוק פופוליסטי, שיראו: הנה, אנחנו פועלים בכל החזיתות, הנה, גם לנהג המונית הגענו. למה אתם עושים מעצמכם צחוק? אלו חוקים, כפי שאמרתי, דיו על נייר, לא תשתמשו בהם. ההיסטוריה שלכם שחורה, אמרנו? אתם משחירים אותה עוד יותר. יאללה, לתפארת ממשלת בנימין נתניהו. סחתיין, הרצל. תודה, חבר הכנסת פריג'. אנחנו עכשיו עוברים להצבעה, בעד ונגד רצונה של ועדת הפנים להחיל דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26). מי שבעד החלת הרציפות יצביע בעד, ומי שנגד יצביע נגד. ההצבעה החלה. הודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד 2014, נתקבלה. 29 בעד, שבעה מתנגדים. אני קובע כי הוחל דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26). חבר הכנסת קרא הצביע בטעות נגד. נציין

ובכל מקרה חל דין רציפות.

לא יכלול את סעיף 3(2) ו-(3) להצעת החוק, שעניינו היטל ציפוף. דברי ההסבר, מה זה היטל ציפוף: הצעת החוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015, נדונה בכנסת ונתקבלה בקריאה ראשונה ביום י"ח באלול התשע"ה, 2 בספטמבר 2015, ופרק ב' הועבר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. בפרק זה מוצע, בין היתר, לבצע תיקונים שונים בפקודת העיריות . סליחה, אדוני היושב-ראש, זה לא בסדר-היום. הפיצול הזה הוא לא בסדר-היום.

הוא בסדר-היום. זה לא פיצול, זה לא פיצול, זה נמצא בסדר-היום. סעיף 3(2) ו-(3) להצעת החוק מציע לקבוע כי בעל מקרקעין אשר קיבל זכויות בנייה בשיעור הגבוה מהנורמה התכנונית העירונית המוצעת ישתתף בשיעור מוגבר בעלות הקמת התשתיות ומוסדות הציבור ביישוב, וזאת בדרך של תשלום היטל צפיפות. לאור ההערות שנשמעו במהלך דיוני הוועדה, ועל רקע הצורך ללבן לעומק סוגיות סבוכות ושאלות עקרוניות העולות מן המוצע בסעיף זה, ובהתחשב בסד הזמנים שמכתיבה מסגרת הדיון בחוקי ההסדרים, מוצע לפצל נושא זה מהצעת החוק ולהמשיך לדון בו בהליך חקיקה רגיל. בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון, החליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה בישיבתה ביום כ' בחשוון התשע"ו, 2 בנובמבר 2015, להביא בפני הכנסת הצעה לפצל את סעיף 3(2) ו-(3) האמור מהצעת החוק, כך שבשלב זה חלק ההצעה שיבוא בפניה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית לא יכלול סעיף זה. לאור האמור, ועל מנת לאפשר לממשלה שהות מספקת לגבש הסדרים התואמים את הערות חברי הכנסת והגורמים השונים שנשמעו בוועדה, מתבקשת הכנסת לאשר החלטה זו. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

אומר שזה היה מתחילת סדר-היום.

ברגע שלא הודעת שאין סדר-יום בניירות ושצריך להסתכל במחשב, מבחינתי זה לא על סדר-היום.

זה לא מופיע בסדר-היום שלי.

שלי עכשיו יש, יש?

למה שתחפשו, ?

זה מהיום, מאחרי הנשיאות. זה מאחרי הנשיאות, יש "קאובוי של חצות",

שנייה, אנחנו מבררים אם זה היה בסדר-היום או הוסף בשלב מאוחר יותר. אבל איפה, אני, היום בצהריים עוד לא קיבלתי את סדר-היום הזה. אבל אנחנו לא קיבלנו את סדר-היום הזה.

אני לא קיבלתי אותו, זה היה.

לא היה על השולחן. היה, זה לא היה בסדר-היום. דוד, גם אנשים מהקואליציה אומרים שזה לא היה על

אוקיי, המשבר נפתר. טוב, אנחנו תומכים בפיצולים. היה,

אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על בקשת ועדת, סליחה. להסביר, סליחה. יש שני דוברים שביקשו לדבר.

חבר הכנסת פריג' אינו נמצא. חבר הכנסת אורן אסף חזן, אתה רוצה לדבר? אתה נרשמת? אתה לא חייב. אתה רוצה, אז בבקשה. אורן,

אורן, באמת, אנחנו, אני אעשה את זה קצר. דוד יהיה אחרון הדוברים. אורן, תראה כמה אנשים יש. אורן, אנחנו נגייס מהקואליציה. מהאופוזיציה.

נו, יאללה, זריז. רק אם תדבר על שר הביטחון אנחנו מקשיבים לך. אם מה? חבר הכנסת חזן, בבקשה. שלוש דקות.

אחריו, חבר הכנסת ביטן, אחרון הדוברים. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. למה לא הוצאתי אותך? למה לא הוצאתי אותך? מה זה היה עוזר לך? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אקצר בדברי בשביל ההתחשבות בחברים, בחברות. בחברי לקואליציה. בחברי גם באופוזיציה.

גם שם יש לי חברים. לא הרבה. ערבות הדדית. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, ואני מנצל את הבמה הזאת רק מכיוון שקודם הוא לא נתן לי להשיב על דבריה של זהבה, ששוב מצאה את עצמה מחוץ למליאה.

אני מבין שיש פה אנשים שלא קל להם לשמוע את מה שיש לי להגיד. אני מבין שיש פה אנשים שפתאום נתקלו בחבר כנסת שלא מפחד ולא מתבייש להגיד את המציאות כמו שהיא, ואלפי אם לא עשרות-אלפי אחרים ברחבי הארץ רואים אותה, מכירים אותה ומשמיעים את דבריהם. אם יש פה מישהו שלא נעים לו לשמוע את דברי, הוא תמיד מוזמן לצאת החוצה. בסופו של יום, בעתיד גם יהיו בחירות, והעם יגיד את דברו. אני נמצא כאן ותמיד הייתי כאן כדי להגיד ולהשמיע את המציאות כפי שאני חווה אותה, כפי שאזרחים רבים חווים אותה. תמיד, עכשיו, הבעיה העיקרית, והקשה,

בעיקר של החברים באופוזיציה, כמה זמן, שגם כשהם מפרגנים, אל תעודדו אותו. למשל, אני מבקש. שלא יפריעו לי. אבל מה זה קשור לנושא, חבר הכנסת חזן? אבל הוא משקר, הוא אומר: תמיד הייתי כאן. אני מבקש. אני ביקשתי לקצר. אני ביקשתי לקצר ואתם גורמים לי להאריך. אז בבקשה, תמשיך. אורן, תגיד משהו על שר האין-ביטחון. בחייאת, אורן. דיברנו מספיק להיום. אתה יודע, זה עצוב, כי אתם כאילו מזילים, מוזילים את העניין, אבל הוא, אנחנו מנזילים, מאוד נקודתי וענייני. כל חברי ועדת החוץ והביטחון יגידו לך את אותו הדבר: השר לא הגיע חצי שנה לוועדה. מה, איזה מין דבר זה? אבל למה גררת אותי לשם? אני אסכם ואומר, עכשיו אני אשם? אתה לא אשם, אתה בסדר גמור.

אתה מבין מה קרה? נתת לי שלוש דקות, והם לא מפסיקים לדבר, יש לך עוד דקה. תנצל אותה, ואתה לא חייב את הכול. אדוני היושב-ראש, תן לו עוד דקה אחת על חשבוני. בבקשה.

תן לו עוד חצי דקה על,

תנהלו דיון על חשבון הזמן שלי. אין בעיה.

בבקשה. יש לך עוד דקה בדיוק. לא, בסדר, אין בעיה. בדיוק.

נו. תן קומפלימנטים למרב מיכאלי. אני אתן לה. על מה? לא משנה, אנחנו בטוחים שתוכל להמציא משהו. קשה לי. יש מקרים שבהם גם לי קשה. בסופו של יום היה יום ארוך, היה קשה לרוב

אני כל היום שומע, את התגובות. תעשה לי טובה.

חזן, תודה על הזמן, אני מסכם, אני מסכם, לא, אין מה לסכם. די, הזמן הסתיים, משפט

הייתה חייבת להיות מפוצלת, מכיוון שבעצם, לצערנו הרב, היא תקלה בחוק ההסדרים, מכיוון שמדובר פה על היטל, היטל צפיפות, הם קראו לזה, הרשויות המקומיות, באיזשהו הסכם בין הרשויות לאוצר, והכוונה היא שהרשויות שיסכימו לתת, באזורים צפופים, זכויות בנייה מעבר לזכויות הקיימות, היזמים ישלמו 70% היטל השבחה, אנחנו בעד. דבר שהוא לא הגיוני, הוא לא סביר. מצד אחד, הוא יגרום לזה שהם לא יבקשו את התוספת הזאת, כי זה לא יכול להיות שהכול ילך לרשות ולא ליזם. ואם היזם ישלם, אז הוא ישית את זה על הציבור הרחב בהעלאת מחיר הדירה. ולכן, אנחנו ביקשנו מוועדת הפנים שאת הסעיפים האלה אנחנו נפצל מחוק ההסדרים ונעשה דיונים יותר רציניים מול הרשויות ומול משרד האוצר שלא במסגרת חוק שמחייב אותנו לסיים בטווח קצר.

אני מבקש מכולם, כי יושב-ראש ועדת הפנים לא פה, להסכים להצעה לפצל את הסעיף הזה. אני מודה לחבר הכנסת ביטן, שהעז בחוצפתו לדבר אשכרה על הנושא עצמו. אנחנו נעבור עכשיו, חברות וחברים, להצביע על בקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016). מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016),

נתקבלה. רגע, יש עוד את איתן. 27 בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים. אני קובע כי אושרה בקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה לפיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016). הסעיף האחרון על סדר-היום: הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5). יציג אותה יושב-ראש ועדת הכלכלה

הכנסת איתן כבל.

תודה.